לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת הודעת שר הביטחון מר אביגדור ליברמן על מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון מהיר בהצעותיהן של חברות הכנסת איילת נחמיאס ורבין וקארין אלהרר בנושא: סחר בשמירות בצה"ל.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לשאילתות דחופות שהוגשו על ידי חברי הכנסת. אנחנו עם שלוש שאילתות דחופות. הראשונה שבהן היא שאילתה דחופה מס' 508, מאת חבר הכנסת אורי מקלב. נושא השאילתה: אי-פעילות אגף חרדים במשרד השיכון. אני מתכבד להזמין את שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יואב גלנט לעלות לדוכן על מנת להשיב על השאילתה, וחבר הכנסת אורי מקלב ייגש למיקרופון ויקרא את הנוסח, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי שר השיכון,

508: אי-פעילות אגף החרדים במשרד השיכון. בעקבות החלטת ממשלה מס' 1823 הוקם אגף חרדים במשרד השיכון, שמטרתו לעסוק במתן מענה למצוקת הדיור בציבור החרדי. בפועל, לא אויש תקן הנהלת האגף, ועולה הרושם שהאגף אינו פעיל כלל ועיקר. ברצוני לשאול, אדוני השר: 1. האם נכון הדבר?

מה ייעשה לאיוש התקן ולהפעלת האגף בהקדם?

תודה, אדוני. בבקשה, שר השיכון.

היושב-ראש, חבר הכנסת מקלב, חבריי חברי הכנסת, דומני שיש טעם לפגם מסוים ברצון לחבר כביכול מצב של אי-טיפול בבנייה לאוכלוסייה החרדית עם מה שקורה היום, ואני אסביר. מאז כינון הממשלה וכניסתי למשרד הבינוי והשיכון, למעלה משלוש שנים, אני נוכחתי מקרוב במצוקות שיש לציבור החרדי. ועשינו, לטעמי, שינויים שלא נעשו כמותם בעשרות השנים האחרונות לטובת המגזר החרדי, ואני רוצה לפרט. מדובר גם על הגדלה של היצע הדירות עבור האוכלוסייה החרדית במסגרת תכנון ערים חדשות, גם בפיתוח ערים קיימות, גם בחתימת הסכמי גג, גם בהתחדשות עירונית. בין היתר, אפשר לציין: בבית שמש נחתם הסכם גג שבמסגרתו ייבנו כ-15,000 יחידות דיור, תזכירו לי מתי זה קרה לטובת האוכלוסייה החרדית בשנים האחרונות, באלעד חתמנו על הסכם גג, פיתוח העיר,

בשלב ראשון, של למעלה מ-5,000 יחידות דיור, במודיעין עילית הוחלט על פיתוח שבמסגרתו תקודם בנייתן של כ-3,500 יחידות דיור בתוכניות בנייה זמינות, מאושרות, בעלות תקציבית של כ-100 מיליון שקל, כל זה במקום שהוא תחת בעיות רגולטוריות מאוד מורכבות, בגלל שהוא נמצא על התפר של הקו הירוק. רכסים, אני רוצה לספר לחברי הכנסת: כאשר נכנסתי לתפקיד הגעתי לרכסים. ברכסים התוכנית עומדת, לא פחות ולא יותר, 28 שנים. שמעתם את המספר? 28 שנים במדינת ישראל. היישובים לידה, חילוניים ודתיים, מתפתחים: כפר חסידים, יגור, חיפה, בוודאי, קריית אתא, 28 שנה. הזזנו את הדבר הזה, שינינו את תוכנית המתאר הארצית. אנחנו נכנסים לתהליך בנייה. לדעתי עד סוף השנה יהיו טרקטורים על השטח לבנייה של כ-2,000 יחידות דיור בשכונת הפרסה, מוסדות ציבור, ו-60,000 מטר שטחי ציבור. ולכן כל הדבר הזה הוא רק חלקי. הובלנו החלטת ממשלה שמנחה יעדי תכנון ושיווק שלפיהם המשרד יתכנן כ-20,000 יחידות דיור וישווק כ-15,000 יחידות דיור. בשקלול הכולל אני חושב שיש פה היקפים חסרי תקדים. בנוסף, משרד הבינוי והשיכון הגדיל בשנתיים האחרונות את מלאי הדירות לטובת הדיור החרדי באמצעות קידומן של כמה תוכניות בניין עיר משמעותיות ביישובים מעורבים, ובהם אשדוד, צפת, נצרת עילית, קריית גת, מעלה עמוס, כוכב יעקב ועוד. על מנת לאמוד את ממדי הצורך במתן המענה למגזר החרדי הוביל המשרד, יחד עם המכון החרדי, כתיבה של תוכנית אסטרטגית לדיור עבור האוכלוסייה החרדית בשנים 2016 2035, ובין היתר יש פה חזון שלם להתיישבות ארוכת טווח, כיוון שאנחנו מבינים שב-20 השנים הקרובות אנחנו נידרש לסדר גודל של 200,000 יחידות דיור למגזר החרדי. בחודש מרס 2017 פורסם מכרז, ובמסגרתו נבחרה מועמדת, שהגישה את התפטרותה, לנושא האחראית לאגף החרדים. היא הגישה את התפטרותה שלושה חודשים לאחר שהיא נכנסה לתפקידה. כתוצאה מכך פורסם בטווח קצר מכרז נוסף בהליך פומבי, ואותו הקפיאה נציבות השירות, וזאת לאחר שניגשו 57 מועמדים ומהם אושרו 13. אגף משאבי אנוש במשרד ביצע פניות לנציבות שירות המדינה לשם הפשרת ההקפאה. טרם התקבלה מהנציבות תשובה באשר לסיבה להקפאה. כיום מתפקד אגף החרדים תחת ניהולו של מנהל המינהל, שעוסק גם בנושא הזה, המינהל עוסק באוכלוסיות כולן, והוא גם ממלא מקום, עד שיוסדר התקן הנדרש אל מול נציבות שירות המדינה, על מנת לקדם את נושא האגף, לרבות יישום החלטת הממשלה וכדומה. בינתיים הבאנו סטודנט ויועץ חיצוני, ואני מאמין שהנושא יבוא על פתרונו, למרות שיש עיכובים שאינם, לצערי, בתחום שליטתי. תודה.

השר גלנט, יש עוד שאלות נוספות, תישאר איתנו. אנחנו מודים לך על התשובה. האם לחבר הכנסת מקלב יש שאלה נוספת? כן, בבקשה, אדוני. ואחריו, גם חבר הכנסת מסעוד גנאים. תודה רבה, אדוני השר. אתה יודע שבשאילתה אני לא יכול לכתוב תודה לשר על הפעילות שאתה עושה במשרד השיכון עבור הציבור החרדי. וזאת באמת ההזדמנות להודות לך. מעריכים מאוד את העבודה שאתה עושה, והנכונות וההקשבה וההזדהות עם המצוקה, ואני חושב שאני מבטא את דעת כולנו בעניין הזה. ולכן השאילתה הייתה מכוונת לאגף לתכנון החרדי, לפעילות שלו, לא לכל הפעילות ולכל מה שנעשה בנושא הבנייה. ולמה כל זאת?

שבדיונים שהיו לנו ובהבנות שהיו לנו, ובהסכמות, ואתה גם הובלת את זה, האגף לתכנון חרדי ייתן מעבר למה שנעשה לכלל הציבור במסגרת הזאת של פתרון מצוקת הדיור, מענה לצרכים הייחודיים של הציבור החרדי. אגף מיוחד ייתן התאמות, ימנף, יעשה תסקירים,

דברים שהאנשים שאמורים לעבוד בתוך האגף הזה ידעו לעשות כי הם מקצועיים.

שנה וחצי לאחר הדיונים שבהם החלטנו על הקמת האגף הזה, כפי שאתה אמרת בדבריך:

היום בסך הכול סטודנט או סטודנטית נמצאים בתוך האגף. ויש העיכובים של הנציבות, כפי שעכשיו משתקף מדבריך. בסופו של דבר, ציר הזמן של המצוקה, של פתרון הדיור, הוא אקוטי וקריטי. לכן השאילתה באה, נוצרה, כדי לדעת ולקבל תשובה איך אנחנו גורמים לכך,

שהאגף הזה יקבל את האיוש המקצועי שלו, גם התקציבי, ויוכל באמת למנף ולקדם מעבר, כי המצוקה נוראה, כדי ליישם את מה שאתה אמרת בדבריך על התוכניות של משרד השיכון. תודה. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

ואז נשמע את התייחסות השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, ביום שני הופעת בוועדת הפנים,

כאשר הצגת את החלטת הממשלה על בניית יישובים יהודיים, אמרת דברי הסתה נגד הערבים הבדואים בדרום. הצגת את הבנייה שם כאילו היא מעשה טרור. לפי דעתי,

דבריך שם לא היו ענייניים, לא ממלכתיים וגם דברי הסתה. אני שואל:

אתה חייב להיות ממלכתי והשר של כולם, של ערבים ושל יהודים, האם אתה חוזר בך מהדברים האלה? שאלה שנייה, מאחר שאתה אמון גם על עניין הדיור, מה אתה עושה למען פתרון בעיית הדיור,

של הערבים הבדואים בדרום? תודה. בבקשה, אדוני השר.

אני מודה לחברי חבר הכנסת מקלב על הדברים ועל ההבהרה. בסך הכול אנחנו פועלים שכם אל שכם עם כלל הציבור החרדי על מנת לקדם פתרונות דיור לאוכלוסייה החרדית. אשר לשאלה בנושא הנגב, אני אבהיר את דבריי בצורה הברורה ביותר, ואני מקווה שבניגוד לסילופים שניסיתם להעביר אז, תשמעו עכשיו ברוב קשב: מדינת ישראל מושתת על שלושה עקרונות שמופיעים במגילת העצמאות:

זאת מדינה יהודית. 2. זו מדינה שוות זכויות לכל אזרחיה. 3. זו מדינה דמוקרטית, גם אם זה מופיע בסגנון אחר. בין שלושת העקרונות האלה מונח כל היסוד של הדיון הציבורי ושל הפעולה שלנו. עכשיו, אם מישהו חושב שיש ריבונות ממלכתית אחרת חוץ מהריבונות הציונית-יהודית במדינת ישראל, הוא שוגה שגיאה חמורה. יש לו ויכוח לא רק איתי אלא עם כל מה שכתוב במגילת העצמאות שלנו, וכל התשתית שעליה המדינה מונחת. המציאות שבה, שוויון, בעד שוויון, חברי הכנסת, השר בחר לענות.

טלב אבו עראר, חבר הכנסת אבו עראר, השר בחר לענות למרות שלא היה חייב, חברי הכנסת הערבים, אז תקשיבו לו. בבקשה, השר. אני חוזר על מה שאני אמרתי ואני אמשיך. 1. שלושה עקרונות. 2. יש רק ממלכתיות לאומית אחת במדינה הזו. יש הרבה מדינות ערביות אחרות, כאן יש מדינה יהודית-דמוקרטית שוות זכויות לאזרחיה, והיא עושה את כל המאמצים על מנת לאזן בין הדברים. כאשר המציאות היא שתחת כותרת לאומנית יש תהליכים של השתלטות על שטחים נרחבים בנגב, יש תהליכים של פעולה, של פשיעה שחלקה היא פלילית וחלקה לאומנית, שקשורה גם בפשיעה חקלאית וגם בפרוטקשן, הדבר הזה, מקומו לא יכירנו. כמו שאמרתי גם בדיון, אני מעוניין לפתח את כל 18 היישובים, הערים המורשות של האוכלוסייה הבדואית בנגב, לטובת הבדואים בנגב, אבל אני דורש מהם לפנות את כל השטח שנתפס באופן בלתי חוקי, ללא אישור, והולך ומתרחב. הסברתי, ואני אומר גם כאן: אני מכיר את הנגב לא רע, ואני אומר לכם שמאז שאני עזבתי את תפקידי בנגב לפני שבע או שמונה שנים ועד היום חלו תמורות חמורות,

בהשתלטות הבדואית הבלתי-חוקית. בקשר למה שחוקי, אנחנו, אתה משתלט,

אז הינה, זו הבעיה. הכול ברור. מהרגע שאתה חושב שזו אדמה שלך ואתה גם מתכוון להקים שם ישות שלך, אתה תיתקל, אתה תיתקל, נמשיך לבנות שם. כמו שאנחנו קיבלנו את השטח הזה בזכות ובדין ובהחלטה של מועצת האומות המאוחדות, ככה אנחנו ניישב אותו, נחזק אותו ובסופו של דבר הוא יהיה חלק ממדינת ישראל הציונית הדמוקרטית, שוות הזכויות, אבל היהודית.

תודה לשר גלנט על התשובות שלו.

אנחנו עוברים לשאילתה דחופה מס' ,510 מאת חברת הכנסת יעל כהן-פארן. נושא השאילתה: פגיעה בניצולי השואה. יש לנו שואל נוסף, חבר הכנסת משה גפני, שהגיש נושא דומה. סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן יעלה להשיב.

נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, לאחרונה הפסיקה הרשות לסיוע לניצולי השואה שיתוף פעולה עם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. לפי אומדנים ממשלתיים, כ-100,000 ניצולים אינם ממצים זכויות ואינם מקבלים את שמגיע להם. רצוני לשאול: מה ייעשה לפתרון המשבר?

אדוני סגן השר, נא להשיב. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת יעל פארן, הניסוח של השאילתה שלך הוא פוגעני, ניסוח פוגעני. "פגיעה בניצולי שואה" לא רק שאין פגיעה בניצולי שואה, יש טיפול רגיש ותומך ואוהב בלמעלה מ-220,000 ניצולי שואה. ה-100,000 האלה שאמרת, זה שאנחנו חיפשנו ומחפשים אם יש עדיין ניצולים של מיצו את זכויותיהם. אז בקשה אחת לי אלייך: תשני את הכותרת. עכשיו לנושא עצמו. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר יזמה ב-2013 את המיזם של הסדרה וסיוע משפטי בחינם לניצולים. זו יוזמה של הרשות, בהתאם לכך, היא זו שהדריכה ומדריכה את הסיוע המשפטי ומפרסמת את השירות בקרב הניצולים בכל דרך אפשרית: במכתבים לניצולים, במודעות, באינטרנט, באמצעות מרכז המידע. היא, הרשות, מנגישה את השירות הזה לניצולים. הייתה. הייתה עד לפני, אל תתרשמי מכל מיני כתבות. לא, לא, אל תיפלי בפח הזה, לא מתאים לך. את אישה אינטליגנטית וישרה. אל תיפלי בפח הזה.

יושב לידי איציק שמולי, שיגיד לך על התעשייה של עורכי הדין האלה, יספר לך כמה סיפורים עליהם. את תזדעזעי. אל תיפלי לפח הזה. תני לי לענות לך. מי שיזם את המיזם הזה זה הרשות לניצולי השואה. היא דאגה לסיוע משפטי חינם, לתת סיוע משפטי לניצולים, היא מנגישה את הסיוע הזה באמצעות כל הדרכים האפשריות. הסיוע המשפטי ממשיך להינתן לניצולי השואה. ממשיך.

מפרסמת את דבר הסיוע בכל דרך אפשרית.

אני לא אבקש ממך להתנצל, כי אני יודע שלא עשית את זה, עשית את זה בתום לב, אבל כשאני אגיד לך את הפרטים אני בטוח שתרימי טלפון לעפרה ותגידי לה שלא ידעת שאלה הפרטים. הרשות מקיימת הדרכות שוטפות לאנשי הסיוע המשפטי ולעורכי הדין, ודואגת לעדכן אותם בכל זכות חדשה ובכל שינוי בהסדרים, בפישוט התהליכים, וב-non paper. טוב, זו שיחה להרצאה שלמה. הסוגיה שהועלתה בשאילתה נוגעת אך ורק, אך ורק, למקום ישיבה פיזי של עורכי דין פרטיים המועסקים במיקור חוץ על ידי הסיוע המשפטי. משרד המשפטים שוכר את מיקור החוץ, אלה עורכי דין פרטיים שאמורים לתת את השירות, וראי איזה פלא, דרישתם היא לשבת דווקא בחדרם האישי של עובדי הרשות הנותנים שירות לניצולים, בתוך החדרים של הפקידים שעובדים, שעושים את לילותיהם ימים כדי לתת את השירות הזה: יקום נא הפקיד, יפנה את מקומו ויבוא עורך הדין הפרטי שנשכר על ידי הממשלה. לא,

דרישה זו איננה ישימה, גם אם היינו רוצים,

שכן מעבר להפסקת עבודתו השוטפת של עובד הרשות המעניק שירות לניצולים, באופן טבעי על שולחן ובחדר שבו יושב עובד קבוע של הרשות, שנותן שירות רציף לניצולים, יש חומר מסווג ואישי שלא נועד להיחשף לעיני כול. וכך הדבר בכל מוסד ממוסדות המדינה: לא מתאפשרת כניסה של גורם פרטי למשרדו האישי של עובד מדינה אשר ישב במקומו.

היא הציעה להם את חדרי הישיבות, מה שהיה פנוי, אבל הם רוצים דווקא את החדרים. הרשות הציעה לסיוע המשפטי לשכור חדרים פנויים בבניין שבו יושבת הרשות, בכל סניפיה, כפי שהרשות עצמה שוכרת חדרים, אולם הסיוע המשפטי, מסיבותיו,

הוא רוצה דווקא לשבת, תקום הפקידה והוא ישב במקומה. היית מסכימה, לו היית מנהלת הרשות? זה נשמע דמגוגיה מוחלטת.

עכשיו אני מבקש שתתנצלי בפני עפרה. תיגשי לעפרה ותתנצלי. קודם לא רציתי, אבל אני אומר לך עכשיו: כן,

הלוואי שכל הרשויות במדינה, רשות שמקבלת פרס שנה אחר שנה, ייתנו את השירות הרגיש, הטוב והמלא, כמו שנותנים לניצולי השואה. הייתי מציע לך שתלכי בבקשה לסייר שם, לקבל מהם הסברים, לראות במו עינייך, ולא להתרשם מאיזה, כמו חברי הכנסת, לך זה לא מתאים, שרואים כתבה בטלוויזיה, ואז מסיקים מסקנות וכותבים: פגיעה בניצולי שואה. זה פשוט לעשות עוול לאנשים הטובים של הרשות שעושים את עבודתם קודש, ברגישות מקסימלית, ויש תוצאות ויש פירות.

תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. חבר הכנסת משה גפני, ראיתי אותו לפני שנייה, הוא רשום לי, הוא שואל נוסף.

לעוד שניים: מסעוד גנאים ואיציק שמולי.

אדוני סגן השר, אני מדברת על סיטואציה שהיא יחסית חדשה, היא מהחודשיים האחרונים, ואני לא ניזונה, תאמין לי, רק מכתבות בערוץ 2, כבר אין ערוץ 2, בחברת החדשות. אני ניזונה ממידע שמגיע אליי באופן פרטני. אני יודעת שבחודשיים, או כמה חודשים אחרונים, מה שהיה נהוג,

מה שהיה נהוג הוא שיושבים עורכי הדין, לא משנה באיזה חדר, בחדרים צמודים, הם לא מפנים אף אחד מכיסאו, הם מגיעים לעזור לאנשים שמגיעים לרשות לניצולי שואה. מה, הם ישלחו אותם למקום אחר לגמרי. למשרד המשפטים, באזור אחר של העיר?

אז התשובה היא, המענה הנכון, אתה מסכים איתי, שהם ייתנו להם מענה באותו מקום, לאותם אומללים ומסכנים, שאפילו לא מבינים או לא יכולים למלא טפסים, או לא מבינים איך הם ממצים את זכויותיהם.

אתה ציינת בצורה מפורשת, וכנראה כתבו לך את זה, שלא נותנים לעורכי הדין הפרטיים,

תודה. שמועסקים על ידי הסיוע המשפטי, כך עובד הסיוע המשפטי בישראל.

אין לו עובדי מדינה, הוא נגד הרעיון הזה. אולי זו טעות, אבל כך הוא עובד, מעסיק בהעסקה במיקור חוץ עורכי דין פרטיים. המקום שהם ישבו בו ונתנו בו את השירות היה הרשות. אם ירצו, עכשיו אני פונה אליך באמת: בוא לא נתמקח על העובדות, יש בעיה וצריך לפתור אותה בשביל אותם ניצולי שואה, ואני קוראת לך מכאן לפעול לפתור אותה. כי המצב היה כך, ומשום מה, בגלל משהו אישי כנראה, איזשהו סכסוך, זה נפסק.

וזה פשוט על הגב של ניצולי השואה.

השאלה ברורה. חבר הכנסת גפני נעלם לנו עוד פעם, אז חבר הכנסת מסעוד גנאים,

השאלה שלך,

חבר הכנסת איציק שמולי. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, אני שלחתי מכתב לשר האוצר, מאחר שכל סמכויות התכנון והבנייה הן תחת משרדו, בקשר לכפר קלנדיה ליד ירושלים. כפר קלנדיה מחולק לשלושה חלקים, יש חלק של הרשות הפלסטינית אבל יש חלק של כ-300 בני אדם, כ-20 בתים, שעדיין שייך לעיריית ירושלים, הם תושבי ירושלים. לפני כחודש שלחה לשם ועדת התכנון והבנייה, חלק צווי הריסה, חלק התראה, חלק חקירה. אני ביקשתי משר האוצר, ואני מבקש את עזרתו של סגן השר, לפתור את הבעיה שם, משום ששם שלחו צווים לכולם, אפילו לבניינים מהתקופה הירדנית. אז אני מבקש את התערבותך, כבוד סגן השר, כדי לעזור לאנשים האלה, שרוצים להישאר במקומם ואין להם מקום אחר. תודה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת איציק שמולי, ואז נשמע את התייחסות סגן השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, שאפשרת לי. אדוני סגן השר, נושא שכמובן ידוע לך היטב, ואני רוצה גם לשבח אותך לגביו,

הנושא של הגבלת שכר הטרחה לעורכי הדין. בימים האלה מנסה לשכת עורכי הדין להגיע למתווה. כלומר, במקום להמשיך את הנוהל שהכנסת קבעה בחקיקה, שלפיו כל עורך דין שמטפל בניצול שואה שזכאי לפיצוי מהמדינה מתוקף החלטה מינהלית, שכר הטרחה שלו יוגבל,

להעניש את עורכי הדין ואת המאכערים שעשקו את ניצולי השואה, בעצם המתווה הזה נותן להם פרס. השאלה שלי: מה ביכולתה של הממשלה לעשות כדי להגביל את הניסיון הזה, שבעצם במסגרתו עורכי הדין ימשיכו לעשוק את ניצולי השואה?

בבקשה, סגן שר האוצר. יעל, אנחנו יזמנו את הסיוע המשפטי. אנחנו מנגישים אותו לניצולים. אנחנו עושים הכול למען זה. אין לי שום טענה למיקור חוץ, אבל עם כל הכבוד למשרד המשפטים, שיבואו למצוא פתרון יחד איתנו ולא ישלחו, זו תעשייה שהיא לא מקובלת עלינו. עכשיו, לגבי עורכי הדין, שאת כל כך מדברת עליהם, זה סיוע, הם לא מקבלים כסף ממשרד המשפטים. לגבי אותם עורכי דין, חוקקנו שלושה חוקים כדי לטפל בתופעה הבזויה, כפי שציין חברי איציק שמולי, ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לו. אגב, הוא גם הגיש תלונה במשטרה. אחרי שתיקנו את החוק, גם לפי סדר הדין הפלילי, רק רגע. המשיכו לרדוף ניצולים חסרי ישע. בפעולה משותפת הוגשה גם תלונה במשטרה,

היא לא טופלה. מה הקשר למה ששאלתי בכלל? אל תפריעי לי, לא הפרעתי לך. מה הקשר למה ששאלתי?

על כל פנים, אין שום מתווה ולא יהיה שום מתווה לעורכי הדין האלה.

הם לקחו כסף מניצולים שלא כדין והם ישיבו אותו, כפי שהחוק מחייב אותם. לגבי הבעיה, so called בעיה, שאת מציינת, ואנחנו מכירים אותה,

יחד עם משרד המשפטים, נמצא פתרון ולא תהיה בעיה. כי גם לא הייתה בעיה. אם זה הפריע לעורך דין שרצה לשבת במשרד של פקידה, ואמרו לו: סליחה, עם כל הכבוד קח את חדר הישיבות,

לגבי מסעוד גנאים, אני אעביר את הבקשה שלך לזאב בילסקי, שהחליף את אביגדור יצחקי, ותקבל תשובה.

סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, על התשובות. אני מתכבד להזמין את השר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן להשיב על שאילתה דחופה מס' 511, מאת חבר הכנסת איימן עודה.

השאילתה: חלוקת דוחות ועיכוב צעירים המשמשים כמוסחראתייה. מוסחראתייה. מוסחראתייה. לא מסחרה. לא מסחרה, את אומרת. זה הכי רציני, כבוד היושב-ראש. לכן זה אושר, מכיוון שזה רציני.

חבר הכנסת איימן עודה יכול לקרוא את נוסח השאילתה. כבוד השר, (אומר בערבית: המוסחראתי: קום יָשֵׁן, יַחֵד את האל.) המוסחראתי הוא מסמלי תקופת הרמדאן. תפקידו להעיר את הצמים לפני עלות השחר. המשטרה התחילה להתנכל לצעירים בירושלים המזרחית, לעכב אותם ולתת להם דוחות כספיים. רצוני לשאול: האם אין מדובר בפגיעה בזכויות חופש הדת והפולחן? בבקשה, אדוני השר. תודה. אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת עודה שואל בשאילתה שהוא הגיש, או טוען בשאילתה שהוא הגיש, שהמשטרה מתנכלת, ואני מקווה שאני, מוסחראתייה, ככה הוגים את זה? מוסחראתייה. מוסחראתייה, שהמשטרה מתנכלת למוסחראתייה, צעירים המעירים את המוסלמים לקראת התפילה והארוחה שלפני צום הרמדאן, מעכבת אותם ונותנת להם דוחות כספיים. עוד טוען חבר הכנסת עודה שיש בכך משום פגיעה בחופש הפולחן. ממשטרת ישראל נמסר לי כי גם השנה, כמו בשנים קודמות, המשטרה עשתה מגוון פעולות מקדימות של הידברות כדי להסדיר את פעילות המוסחראתייה. פעילות המוסחראתייה הינה השכמת הצמים באישון לילה לקראת התפילה והסעודה שלפני צום הרמדאן. הפעילות מלווה ברעש רב וכוללת אף שימוש בתופים. לצד הרצון של המשטרה לאפשר את הפעילות, וכמובן לקיים את חופש הפולחן והדת, משטרת ישראל מחויבת באותה מידה גם לשמור על זכויותיהם של קהלים שונים ומגוונים נוספים, ובכלל זה להגן על זכותם ליהנות משקט ולא לסבול ממטרדי רעש, כפי שמעוגן בחוק. המשטרה קיימה כמה פגישות עם נציגי האחראים על הפעילות, שבהן הובהרו הכללים וההנחיות שעל פיהם עליהם לפעול. עוד נמסר לי ממשטרת ישראל שבמרבית הלילות נפגשו השוטרים פעמים נוספות, לפנות בוקר, עם נציגי המוסחראתייה לפני תחילת פעילותם, וחידדו בפניהם שוב את הכללים, נוסף לפגישות שכבר נערכו איתם. מהמשטרה נמסר שעל אף שנמסרו לפעילים הנחיות מדויקות כיצד לפעול, הנחיות שהבהירו גם את זמני הפעילות, גם את המקומות שבהם הפעילות תתאפשר מבחינת המשטרה, חלק מהפעילים לא שעו להנחיות, ולכן נרשמו נגד המפעילים שני דוחות בגין עבירות של גרימת מטרדי רעש. בזה מדובר. אזור העיר העתיקה בירושלים, שבו התקיימה פעילות המוסחראתייה, מאוכלס על ידי קהלים שונים מדתות שונות, ולכן על המשטרה לשמור על זכויותיהם. לצד חופש הפולחן ישנה גם, כפי שאמרתי, הזכות לאיכות חיים ולכך שאזרחים לא יסבלו ממטרדי רעש באמצע הלילה. הזכויות הללו מעוגנות ומאוזנות בחוק, ואני מצפה ממשטרת ישראל למלא את חובתה ולשמור על הזכויות של כלל הציבורים, כפי שהחוק מחייב.

תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת איימן עודה וגם לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד השר, הגדרת אותי כאויב מבפנים וכמשתף פעולה עם הגרועים שבאויבינו. נכנסתי לסעיפי החוק, ומצאתי שמגיעות לי 40 שנות מאסר. האם אתה מתכוון לבקש מהמשטרה לחקור אותי? תודה לחבר הכנסת איימן עודה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. היא מתרגשת מעצם, טוב, נמיר את זה ל-39 שנות מאסר, אין בעיה. אני מצטערת. כבוד השר, כבר במאורעות של אום אל-חיראן שמנו לב שכנראה יש למשטרה הרגל חדש, לתקוף דווקא עם בעיטות

אני בעצמי קיבלתי כמה. אם חוזרים לווידיאו שהיה מאותו יום, שאני בטוחה שכבר ראיתם, אני באיזשהו שלב אומרת: תפסיקו להכות ברגליים. אתמול או שלשום התפרסם הסרטון שמראה שמפקד תחנת חיפה בועט במפגין לאחר שנפל על הרצפה. האם אתם הולכים לעשות משהו בעניין הזה או האם זה הפך לאחת מהצורות של פיזור הפגנות? רק כדי שנדע. תודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, אדוני השר. אני מצטער, פעם אחר פעם, כשלא נוח לחברי הכנסת של הרשימה המשותפת להתמודד עם קביעות משפטיות של הגורם המוסמך, קרי של המחלקה לחקירות שוטרים, אז הם מנסים לעורר פרובוקציות מולי, בין אם זה במליאת הכנסת ובין אם זה במקומות אחרים. אני אחזור ואסביר, כי החובה שלי היא לא רק כלפי חברי הכנסת אלא גם כלפי הציבור הרחב. כלפי משטרת ישראל, שהפעילות שלה נמצאת בחיכוך גבוה מאוד עם הציבור בגלל אופי התפקיד שלה, יש מחלקה עצמאית, שפועלת תחת פרקליט המדינה, והיא נקראת המחלקה לחקירות שוטרים. כל טענה לעבירה פלילית, כולל שימוש בכוח שלא כדין, כל טענה כזו, תפקידה לבדוק אותה ולהחליט אם הייתה כאן עבירה פלילית או לא עבירה פלילית, כי הרי המשטרה היא הגוף שבמסגרת תפקידו אמור ומוסמך להפעיל,

כדי להתמודד עם מפירי חוק שפוגעים בשלום הציבור. הגוף הזה הוא הגוף המוסמך. זה לא סתם נקבע כך, זה נקבע כדי שיהיה גורם אובייקטיבי, מחוץ למשטרה שיכול להתמודד מול המשטרה מבלי חשש. הוא עשה זאת בעבר כשהוא הביא להוצאתם של אנשים בדרגות הכי בכירות של משטרת ישראל. כולם זוכרים את הניצבים שנאלצו לפרוש מהמשטרה בעקבות חקירות מח"ש.

אני חוזר ואומר, חלק מחברי הרשימה המשותפת,

לא נוחה להם הקביעה המשפטית ששוטר פעל כחוק ולא עשה עבירה, לכן הם מעבירים את הדיון לדיון פוליטי מניפולטיבי,

זה לא נכון. בין אם זה בכלי התקשורת ובין אם זה פה במליאת הכנסת. אני לא מתכוון להתמודד עם הטענות הללו, כי פשוט אין שום דרך להתמודד איתן. האמירות שלהם הן אמירות פשוט פוליטיות, לרצות את הבוחרים שלהם.

אם הייתם נוהגים באחריות הרי שהייתם פונים למח"ש, למשרד המשפטים, כפי שהחוק, אני שאלתי ברמת ההנחיות.

מכבדים את הקביעות של מח"ש. גם באשר לשאלתו הפרובוקטיבית של חבר הכנסת עודה, אני לא מתכוון לפצוח פה בנאום עם דוגמאות, אבל ודאי שאני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות לכך שחבר הכנסת עודה, שאין לו מילה רעה אחת להגיד על הקצב מדמשק שרוצח את הילדים בנשק כימי, אין לו מה לומר נגדו, יש לו הרבה מה לומר

יש לו הרבה מה לומר על לגיטימציה לרצח ופגיעה במתנחלים או בחיילי צה"ל. אז כאשר מדברים על הביטוי אויב העם,

ברמה המטפורית מי שמזדהה עם ארגוני טרור ורוצחי המונים, ואין לו מה לומר עליהם ביקורת, אבל הביקורת שיש לו היא נגד חיילי צה"ל או שוטרי משטרת ישראל, אני חושב שברמה של ויכוח פוליטי, אפשר בהחלט להגדיר אותו גם כך. האם המשטרה תפתח בחקירה או לא?

חקירות נגד חברי כנסת זה באישור היועץ המשפטי לממשלה, אבל בהחלט אולי מדי פעם ראוי לבחון נגדך חקירות פליליות על איך שאתה תוקף שוטרים, על איך שאתה תומך בארגוני טרור, על איך שאתה עושה הרבה דברים גרועים מאוד מאוד, במקום לקרב בין האוכלוסיות במדינת ישראל, כפי שראוי היה שתעשה. אני מצטער באמת שכך אתה נוהג.

אז למה לא ענית לי על השאלה ועל, תודה לשר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה, צלצלנו? גברתי המזכירה, צלצלנו?

שימו לב, אנחנו נתחיל מהצעת החוק השנייה שמופיעה בסדר-היום. הראשונה ירדה. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, שיחה למוקדי חירום), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ ויחיאל חיליק בר. ינמק את ההצעה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. מי שישיב לו הוא השר איוב קרא, שר התקשורת. בבקשה, אדוני. אני רק רואה שהשר לא כאן, אדוני. השר כאן? אהה, יכול להיות.

אבל הוא ידע מה להשיב. הוא ידע מה להשיב, סמוך עליו.

דע מה שתשיב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, בוקר טוב, יום טוב, אני שמח לפתוח את היום הזה, את סדר-היום של החקיקה, בחוק מציל חיים, אנושי, חברתי. קצת פלא איך הוא לא טופל עד היום. החוק מדבר על שיחות ממספרים לא מזוהים למוקדי חירום נפשיים. המצב היום הוא שעל פי החוק הנוהג במדינת ישראל, משטרת ישראל, מד"א וכיבוי אש יכולים לקבל, על פי החוק, את מספר הטלפון של הפונה ולחזור אליו להמשך טיפול ככל שהשיחה מתנתקת. לא כך הוא המצב ביחס למוקדי חירום אחרים,

מוקדי חירום נפשיים, שבשל ברצון, שהוא כמובן לגיטימי בדרך כלל, לשמור על הפרטיות, בשל הגנת הפרטיות, אנחנו לא מאפשרים לאותם המוקדים לחזור בחזרה, לפנות למרכזיית בזק, לקבל את מספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה ולחזור אל הפונה להמשך טיפול. קיבלתי כאן משני מוקדים,

לקראת הנאום הזה, וקיבלתי שלושה סיפורים. אני לא רוצה להאריך,

סליחה,

בבקשה.

אני לא רוצה להאריך, כי להערכתי החוק הזה יעבור פה אחד, אבל בכל זאת רק שנדע על מה מדובר. מקרה ראשון: מתקשרת נערה, אני כמובן שיניתי קצת פרטים, שלא נחשוף, חלילה, מי שמכיר איזה מקרה ספציפי, אז שיניתי כמה פרטים. אבל זה מה שקרוי: השמות שמורים במערכת. מתקשרת נערה בת 16, מספרת שחברה שלה הודיעה שהיא הולכת להתאבד. מספרת על האמצעים שעומדים לרשותה: כדורים וחבל. המתנדבת, המוקדנית שנמצאת באותו המוקד, מבקשת פרטים מזהים, אבל היא מסרבת לתת. היא התקשרה פעמיים, כשבפעם השנייה היא הייתה בלחץ גדול יותר כיוון שהחברה כבר לא עונה לה.

בזכות העובדה,

אני מודה לך מאוד,

על השותפות ועל קידום החוק החשוב, מציל החיים,

אני שמח שאתה כאן. בפעם השנייה החברה התקשרה, בטעות או שלא בטעות ממספר מזוהה, וזה מה שאפשר לחזור אליה, לפנות למשטרה, לקבל איכון ולשלוח ניידת, שתפסה את הנערה עם החבל ביד, דקות או שניות, ויש לי צמרמורת שאני אומר את זה, לפני שהיא שמה קץ לחייה, נערה בת 16, וכמובן היא קיבלה את הטיפול שהיא צריכה לקבל והיא חיה איתנו היום באושר ובעושר. יש לי עוד שני סיפורים, אבל האמת שאני לא מסוגל לקרוא אותם, אז אתם תסלחו לי ואני אדלג על זה. נעבור לחוק עצמו, תיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים). אנחנו בסך הכול מאפשרים לבזק למסור לאותם המוקדים, וכמובן זה יהיה בפיקוח, לא כל אדם שיקים עכשיו יקבל. אנחנו מדברים עכשיו על מי שיקבל רישיון מאת השר. הוא יוכל לפנות לבזק גם כאשר מבוצעת שיחה ממספר לא מזוהה, לקבל חזרה את המספר ולחזור אל הפונה. אני שמח מאוד, בימים כאלה שאנחנו ככה מתווכחים הרבה, קואליציה אופוזיציה, והיו בתוך הקואליציה לא מעט סוגיות שעמדו על הפרק, אני חושב שאזרחי ישראל צריכים לדעת שעם כל הוויכוחים והמחלוקות, שבאיכות אולי תופסים דומיננטיות גדולה מאוד בסדר-היום שלנו,

הכנסת הזאת, על כלל חבריה, ואני אומר "חבריה": לא רק חברים במובן הטכני אלא חברים אני חושב במובן האמיתי, עסוקה רוב הזמן, רוב היום, בלעשות טוב לאזרחי ישראל, כדוגמת החוק הזה, שאמרתי שיש לי את הזכות לפתוח איתו את סדר-היום. אני מקווה ומאמין שהיא תעבור כאן פה אחד ותתקדם מהר, כדי להציל חיים. אני רוצה מאוד להודות ליוחאי, מנהל הסיעה, יועץ החקיקה שלנו, וכמובן גם לשותפתו, על הליווי בחוק הזה, כמו, אגב, בחוקים אחרים. אני לא רוצה שחברי הכנסת האחרים יקנאו, אבל תדעו לכם שהשירות שאנחנו מקבלים בבית היהודי ממנהלי הסיעה שלנו, שממש ממש ממש לא עסוקים רק בלקרוא לנו כאן בהצבעות אלא עוזרים לנו לנווט בתוך נבכי החקיקה, מהניסוח והעבודה מול כל הגורמים כאן בכנסת,

מול הוועדות, יוחאי וענבר תודה רבה מאוד מאוד. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לחבר הכנסת סמוטריץ. השר איוב קרא לא נמצא כאן, אז השר המקשר מבקש להשיב בשם הממשלה. בבקשה, השר יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כבוד השרה, הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 12 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982, כך שתתווסף אליו הוראה שלפיה בשיחה לא מזוהה למוקד חירום לסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ולמוקד חירום לעזרה ראשונה נפשית (ער"ן), שנותקה, רשאי יהיה נציג המוקד שהוסמך לכך לפנות לבעל רישיון כדי שימסור לו את מספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה, במקרה שבו זיהה נציג מוקד החירום כי קיים חשש סביר לחייו של המנוי. לפי המוצע, בעל רישיון שקיבל פנייה כאמור ימסור לנציג מוקד החירום את מספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה. הצעת החוק נועדה לייעל את עבודתם של מוקדי החירום ולסייע בהצלת חיי אדם, על ידי מתן אפשרות למוקדים האמורים לבקש מבעל הרישיון את מספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה במקרה שבו עלה חשש לחיי המתקשר. הממשלה תמכה בהצעת החוק בכפוף להסכמות שלהלן: 1. המציע יעביר את ההצעה רק בקריאה טרומית וימתין להצעת חוק ממשלתית מטעם משרד התקשורת, 2. הנוסח המחייב שיעבור לקריאה שנייה ושלישית יהיה רק הנוסח שיוסכם עליו עם משרד התקשורת, 3. הצעת החוק תכלול התייחסות לסוגיות הנוגעות להגנת הפרטיות של המתקשרים למוקדי החירום, ובכלל זה זהות הגורם אשר ייחשף למספר הטלפון, הוראות בנוגע לאופן שמירת מספר הטלפון ומשך שמירתו, 4. הדרך להעברת מספרי הטלפון החסויים למוקדי החירום כפי שהיא מוצעת בנוסח שהונח בפני ועדת השרים תשתנה בהתאם לאפשרויות הטכנולוגיות של החברות. ואם מותר לי להוסיף, חבר הכנסת סמוטריץ, זה לא חלק מההתניה, אבל נדמה לי שצריך גם לתת מענה בחוק למתן הגנה למוקדי החירום מפני תביעות,

מה שיקרה הוא שיגידו: הייתם צריכים לבקש את המספר ולא ביקשתם ואתם אחראים, ונפתח פה פתח לדבר שאף אחד לא מתכוון אליו בכלל. אני הייתי מציע שגם הדבר הזה יבוא לידי ביטוי.

הממשלה כמובן מבקשת לתמוך בהצעת החוק החשובה הזאת.

תודה לשר יריב לוין. חברי הכנסת, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, שיחה למוקדי חירום), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ ויחיאל חיליק בר. מי בעד, מי נגד? נא להצביע. קריאה טרומית. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, שיחה למוקדי חירום),

לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 48, שני מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה אושרה בקריאה טרומית. ההרגלים, ההרגלים. חברי הכנסת אילן גילאון ומוסי רז טעו בהצבעה, והם התכוונו להצביע בעד החוק. זה לא משנה את תוצאות ההצבעה, אני אומר את הדברים לפרוטוקול. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה, להכנתה לקריאה ראשונה או לקבלת ההצעה הממשלתית. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות המס), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת גפני. מי שישיב לו הוא סגן שר האוצר יצחק כהן. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חברי הכנסת, סגן השר, אני מתכבד להביא בפני הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות המס), התשע"ח 2018, שמציעים אותה, מלבדי, חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, יפעת שאשא-ביטון, רועי פולקמן, עודד פורר ויצחק וקנין. הצעת החוק הזאת היא תיקון להצעת החוק שהעברנו לתיקון פקודת מס הכנסה. הטבות המס נמצאות ביישובים השונים שנמצאים בתוך מפת יישובי הפריפריה, שזכאים לקבל הטבות מס.

אני חושב שעברו עשר שנים שבהן הממשלה הייתה צריכה לקבל החלטה, היא לא קיבלה החלטה, ואני אמרתי בוועדת הכספים, אמרתי בעבר ובסוף גם עשינו את זה, שאם הממשלה לא תעשה את הצעת החוק, אנחנו נעשה אותה. והיו תלויים ועומדים כמה בג"צים. באחד מהם כבר נקבע שאם לא יהיה חוק קריטריוני על הטבות מס, הטבות המס יתבטלו.

לחמישה בית המשפט העליון ביטל ולאחר מכן לכל האחרים. ואנחנו, חברי ועדת הכספים לקחנו את זה על עצמנו. זה היה סיפור לא קל ולא פשוט. בסופו של דבר החוק נחקק והטבות המס יצאו לדרך. אני חייב לשבח את שר האוצר בעניין הזה ובכלל, את ראש הממשלה. הם הוסיפו כסף ומספר היישובים שזכאים להטבות מס גדל מ-185 יישובים ל-516, משהו כזה, באופן כזה שכל מי שזכאי ונמצא בתוך הקריטריון, הוא אכן אמור לקבל את הטבות המס. זה בנוי על כמה אדנים. זה בנוי על הפריפריה, המדד הפריפריאלי, זה נבנה על המדד הסוציו-אקונומי, קרבה לגבול וכל הקריטריונים האלה. ובעצם אנחנו לא הכנסנו יישובים או הוצאנו כפי שהיה בעבר, שעל זה הייתה קבילה בבג"ץ, אלא כל מי שנמצא בקריטריון, מכאן ואילך הוא עומד מול רשות המיסים, גורלו או מעמדו בעניין של הטבות המס נקבע על פי המפה, על פי המדד שלו, והמדדים האלה הם הקובעים, ואנחנו לא יכולים להתערב, בניגוד לעבר, שהיו דיונים, לפני שנים ארוכות, שבהם בעצם חברי הכנסת היו מוסיפים יישובים. אנחנו לא הסכמנו לעניין הזה. ולכן החוק הזה, לא רק שלא הייתה בעיה איתו מבחינת בית המשפט, אפילו לא הוגשה עתירה לבג"ץ.

ברור היה לכולם שאנחנו מדברים על הבעיה הזאת. התברר לנו, במהלך התקופה, יש מקומות שבהם אנחנו דרשנו שאת הפריפריה, את המדד היישובי, יקבעו,

על פי מדד יישובי. זאת אומרת, יכולה להיות מועצה אזורית שמתחילה בגבול הצפון אבל מסתיימת בעמק יזרעאל כמעט. אי-אפשר לעשות את זה, ולכן ביקשנו בחוק שיקבעו בדיוק את המדד היישובי. בינתיים התברר לנו שיש מקומות שבהם עדיין אין פתרון, ועשינו הוראת שעה, שעברה פה בכל הקריאות. בעקבות הוראת השעה נעשה סדר גם עם העניין הזה. צריך לדעת שבתום השנה, בסוף 2018, יהיו שינויים.

מכיוון שמטבע הדברים נקבעה הוראת שעה לשנתיים, והוראת השעה תסתיים בסוף 2018. אני מציע לכולם, בעיקר לראשי הרשויות, שמכירים את העניין הזה, שיבדקו איפה הם עומדים בעניין, האם הם סבורים שיש להם דרכים להתגבר על הוראת השעה שמסתיימת. אנחנו כנראה לא נוכל לעשות בעניין הזה הרבה, אלא אם כן משנים את כל המפה ואז שוב חוזרים לעניין של הקריטריונים. אצלי לא יהיה חוק שידבר על כך שאנחנו מוסיפים את זה ומוציאים את זה. לא יהיה דבר כזה. אם לא תהיה ברירה, יכול להיות שאנחנו נצטרך לדבר על שינויים כאלה ואחרים, כמו מה שאני מביא עכשיו. לא תהיה ברירה.

אז נצטרך להיכנס למשטר נוסף חדש של קריטריונים. השאלה היא אם נעמוד בזה או לא. אם לא נעמוד בזה, לא נעשה. מה שאנחנו מציעים כאן, במקרה הזה התבררו שני דברים. האחד על נהריה, האחר על נתיבות. על נהריה התברר שאנחנו נתנו הגדלה של קריטריון של יישוב עירוני בדרום והמציאות הזאת הייתה מוצדקת, אך ברבות הימים התברר שאנחנו לא נתנו יישוב עירוני לצפון. אנחנו מבקשים במקרה הזה לתת גם יישוב עירוני לצפון.

ביישוב עירוני לצפון מדובר על נהריה, להגדיל גם את מספר התושבים עד כמה שאפשר, במקום 75,000 תושבים, 85,000 תושבים. נהריה נמצאת ממילא, אבל היא תקבל,

עוד 2% הגדלה, כמו שיש בדרום.

יישוב עירוני בצפון. למה לא עשינו את זה? אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, למה לא עשינו את זה בזמן החקיקה? היה ברור לנו שנהריה נכללת בתוך יישובי הגבול, וממילא שם זה לא משנה. התברר שלא, היא לא נמצאת באותו מקום כמו שנמצאים יישובים מקבילים בדרום. אותו הדבר לגבי נתיבות. בעקבות המצב הזה, שבו אנחנו ביקשנו שימפו את המפה, עוד פעם, לפי היישובים, התברר לנו שאין הבדל בין יישובים שהם במצב סוציו-אקונומי 3 או מצב סוציו-אקונומי 4. הייתה בעיה, בעקבות קריאת המפה מחדש, הייתה בעיה שנתיבות נמצאת במעמד נמוך. ולכן אני מבקש לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה הטרומית. אבל אני רוצה לומר,

היושב-ראש. כן, אפשר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני המציע, אני בהחלט מבין את הצעת החוק שלך אבל נקודה אחת לא ברורה לי. אתם מבקשים לבטל את הזכאות ליישוב עירוני בנגב, את תוספת הזכאות ליישוב עירוני בנגב שמדד הפריפריאליות שלו פחות מ-3. האם אדוני יכול להתייחס ולהסביר לנו, לתת לנו דוגמאות במה מדובר?

לא תהיה הפחתה בשום מקום. אין מציאות כזאת. מה שאתה שואל, זה יבוא לדיון בוועדה, אתה כמובן מוזמן לשאול שוב את השאלה הזאת, שאלת אותי, או מישהו אחר שאל אותי. אין הפחתה. בחוק הזה אין הפחתה. אם יש הפחתה, אני לא הולך לעשות את זה, זה יבוא לדיון בוועדה. הרי אני אומר, וזה המשפט האחרון שביקשתי מהיושב-ראש לומר, התברר שכנראה העלות תהיה גבוהה מאוד, לכן אנחנו נצטרך למצוא פתרונות, בגלל שגם האוצר מגביל אותנו בעניין הזה. אני חושב שצריך לפתור את הבעיות האלה ולפתור את הבעיות האלה. לא להפחית, לא להפחית את מה שהעלה חבר הכנסת דב חנין. אם העלות תהיה גבוהה מדי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה. ההצעה שלי היא רק מה שאמרתי. לא להוסיף ולא להפחית. סליחה, לא לשנות את הקריטריונים, לא לשנות את כל מה שנלווה, מלבד מה שאני מביא פה בהצעה, מה שאנחנו מביאים בהצעה הזאת. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני. אנחנו מזמינים את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן להשיב על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, אדוני, הטבות המס. בבקשה אדוני סגן שר האוצר. תודה, אדוני. הצעת החוק,

תסביר לי את החוק ללא הקראה, ברמת הפשטות, עיסאווי, עיסאווי גם ערבים נכנסו להטבות האלה,

אתה נגד הרשימה המשותפת,

יודע. אם חבר הכנסת גפני

חבר הכנסת גפני, אמרת שנפלה כאן טעות בכתיבה כאן, האם אתה יכול למחוק את מה שנכתב בטעות?

אני לא חושש ממה שאתה העלית. אני לא חושב זה ייפגע. אני לא הולך לעשות פה חוק ש בעצם ישנה לרעה את החוק שעשינו בדי עמל, כאשר כולם הסכימו. לכן מה שאתה מעלה כאן יידון בוועדה. אתה תעלה את זה ואנחנו נדון בזה, ואני אומר לך שאין לי כוונה, אמרתי את זה קודם, אין לי כוונה להפחית. יש כוונה לנסות לעשות פתרונות,

ובעזרת היועצת המשפטית של הוועדה לנסות להגיע לפתרונות שיפתרו את הבעיות שהעליתי במה שאמרתי קודם. יכול להיות, אני אומר את זה כבר עכשיו. ואני גם מבקש ממנה, אם שמת לב, ניגשתי אליה עכשיו לפני שעליתי פעם נוספת, לנסות לחפש, היות שמדובר בחקיקה. ואני עומד על זה בכל תוקף שלא יהיה שינוי מבחינת קריטריונים, שפתאום יקבל איזה יישוב בגלל שמישהו ביקש להכניס אותו. לא יהיה דבר כזה. לכן צריך למצוא פתרון שאפשר לכתוב אותו בחוק ושהוא גם עומד בקריטריונים. אם לא תהיה אפשרות, אז יש לנו בעיה, זה לא הולך להתקדם ככה. אמרתי את זה למשרד האוצר כשהסכמתי, ואני אומר את זה גם לכם: אנחנו נצטרך לעמוד במסגרת קריטריונית, לא נשנה את זה בשום מחיר. אני לא הולך להעביר את זה אחרי זה להחלטת בג"ץ או לריב עם ראשי רשויות ולהגיד: רגע,

לא יהיה דבר כזה. או שמוסיפים את זה או שלא מוסיפים. יכול להיות שהכנסת תצטרך, ממה שאתה חושש, לפי דעתי אין מקום לחשש. אבל אני מעריך שיכול מאוד להיות שלקראת סוף 2018 נראה איך המפה מתיישרת, מפה שלא תלויה בנו אלא במציאות שבה חלים שינויים גם במדד הפריפריאלי וגם במדד היישובי, גם במדד הסוציו-אקונומי. יכולה להיות מציאות שאנחנו נצטרך להתמודד איתה. יכול להיות שנצטרך לפתוח חלקים מחדש שוב על פי אותם כללים. אני לא אומר את זה בוודאות, אבל אני אומר שזאת אפשרות.

מה שאתה מעלה יהיה בוועדת הכספים. אתה תעלה את זה אחרי שאני אגיע להסכמה עם האוצר, ואני אומר לך כאן מעל הדוכן: אין לך ממה לחשוש.

תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות המס), התשע"ח 2018,

מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את

46 חברי כנסת בעד, אחד מתנגד. גברתי, רגע, דקה. אני קובעת כי הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות המס), התשע"ח 2018, עברה בקריאה טרומית, ועוברת לוועדת הכספים להכנה לקריאה ראשונה. חבר הכנסת יוסי יונה מבקש להצטרף כתומך, נכון?

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון, ייצוג הולם לנשים בבחירות לכנסת), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת חנין זועבי וקבוצת חברי הכנסת. מי מחברי הכנסת היוזמים יציג את החוק? כי אני לא רואה את חברת הכנסת. כן, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אחת מהיוזמות. בבקשה, גברתי, לרשותך עד עשר דקות. תודה, כבוד היושבת-ראש. אני מנמקת את ההצעה הזו בשם כל היוזמים, ובעיקר בשם חברת הכנסת חנין זועבי אשר יזמה את החוק. החוק מתייחס למצב אבסורדי בעינינו, שבו בכנסת ישראל, כולנו יודעים שבקדנציה הזו, הכנסת העשרים התברכה במספר רב של חברות כנסת, והגענו למצב שמספר חברות הכנסת הוא הגדול ביותר בין כלל הקדנציות, הכנסות, שהיו עד היום הזה. אבל עדיין זה לא עובר את השיעור של 25% מחברי הכנסת, הנשים. נכון, כאשר מדברים על ייצוג נשים אני מאמינה שייצוג נשים אמור להיות גם ייצוג במספרים אבל גם ייצוג של האינטרסים ושל הזכויות, ועבודה הממושכת לקידום מעמד הנשים, דבר שאני לא בטוחה שתמיד כל חברות הכנסת רתומות אליו. אבל אני חושבת שעצם העובדה שנשים הן אזרחיות מלאות במדינת ישראל מחייב שיהיה להן ייצוג הולם. וייצוג הולם אמור להיות, אם היינו רוצים להיות באמת מהפכניים בעניין הזה ובאמת מנסים לשקף את המציאות, שבה נשים הן 52% מכלל האוכלוסייה, היינו צריכות לבוא ולהגיד שאנחנו דורשות ייצוג, מה שנהוג לקרוא לו "ריצ'רץ", או ייצוג של 50% מכלל הרשימות. אנחנו חייבים לזכור שאחת הבעיות בתת-ייצוג הקיים בכנסת ישראל לנשים זה עצם העובדה שקיימות רשימות בכנסת שאוסרות על נשים להיבחר ולהיות מיוצגות. אבל בגלל שאנחנו באמת מאמינות שהשינוי הוא שינוי שחל באופן הדרגתי, אנחנו מציעות שהצעת החוק הזו תביא לאותו מצב שחוקק במדינת ישראל לפני כארבע שנים בעניין הרשויות המקומיות. עשינו תיקון בחוק הרשויות המקומיות, ונאמר שם שכל רשימה שתהיה בה לפחות אישה אחת מתוך שלושה מועמדים תקבל תוספת תקציבית, שאמורה לעודד את הרשימות באמת להכניס יותר נשים. אני מקווה שנגיע ליום מסוים שבו לא נצטרך שתהיה או תוספת תקציבית או כל incentive נוסף כדי שהרשימות יבינו ומפלגות יבינו את החשיבות של ייצוג נשים. אבל לצערנו הרב אנחנו עדיין נמצאים, אנחנו לא נבוא בהצעה שתגיד, ואני הייתי רוצה לראות מצב כזה שכנסת ישראל תבוא ותגיד: אנחנו אוסרים על רשימה שאין בה ושאוסרת ייצוג נשים, להיות חלק. אני לא כל כך נאיבית ואני יודעת שהצעה כזו לא תעבור. אנחנו מבקשות לפחות את מה שאישרה הכנסת בעניין רשימות לבחירות לשלטון המקומי, בפעם הראשונה זה יתבצע השנה, בבחירות האלה. אני מאוד מקווה, וכמובן, בשם היוזמת, חברת הכנסת חנין זועבי, שוב, אני מבקשת שתתמכו בהצעת החוק הזו. היא יכולה לנצל את שאר הזמן,

יש עדיין זמן. אפשר, את יכולה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן סיימה, אז חברת הכנסת זועבי, את יכולה להמשיך בהצגת החוק. גברתי היושבת-ראש, מדובר בחוק של ייצוג הולם של נשים בכנסת. האמת שאחרי הדיון שלשום בוועדה לקידום מעמד האישה תהיתי למה אנחנו צריכות חוק של ייצוג של נשים בכנסת, מה זה יביא לנו. זה יביא לנו more of the same, זה יביא לנו גם כן ח"כיות שהרגישות שלהן לעוול ולעושק היא לא כל כך יותר מאשר הרגישות של חברי הכנסת. נשים זה מושג הטרוגני. אנחנו מקווים שעל ידי נשים אנחנו מתכוונים לנשים שרוצות לשנות את חוקי המשחק הפוליטיים. למה אני אומרת את זה? כי ח"כיות, דווקא לא מהימין אלא מהשמאל, מהצד הליברלי, מהצד הציוני השמאלי, רצו לדבר על הסבל של הנשים בעזה, והן הטיפו מוסר שצריך לדבר על הסבל בלי הקונטקסט הפוליטי, בלי להזכיר מה זה מצור, בלי להזכיר אחריות של ישראל. להפריט את הסבל זה כמו להפריט את הפוליטיקה, זה כמו לנתק בין סיבה לבין תוצאה במין שיח אבסורדי. זאת ההומניות אצל חברות כנסת מהשמאל, קבוצה קטנטנה שטרחה לבוא לוועדה של מעמד האישה. כאשר מדברים על נשים בעזה לא מדברים על סבל שנוצר יש מאין, מדברים על אחריות ישראלית מלאה לסבל הזה. מה האחריות הישראלית?

נכון, ישראל לא אחראית, ישראל לא אחראית לסבל של הנשים, אבל היא אחראית על מעבר הסחורה, היא אחראית על מעבר בני אדם. היא שולטת בחיים של העזתים והעזתיות יותר מאשר היא שולטת על החיים שלך ושלי, כבוד היושבת-ראש. האם ממשלת ישראל מחשיבה קלוריות, קלוריות שמותר לבני אדם לאכול כל יום?

אבל קלוריות וכמה האנשים בעזה והנשים בעזה צריכות לאכול, את זה מדינת ישראל מחשיבה. מדינת ישראל, אחרי שהרסה את התשתיות ואת התשתית החקלאית בעזה, היא אומרת לנו, אומרת לנשים ולגברים מעזה, מה לאכול ואיך לאכול. וזה רוע. זה לא רק שליטה, זה לא אני ולא אתם מגדירים, זה החוק הבין-לאומי,

אוקיי, המסר של נבחרת ארגנטינה, המסר של נבחרת ארגנטינה למדינת ישראל: אתם לא מעל החוק, אתם לא מעל החוק הבין-לאומי, אתם לא יכולים לנהל פשעים נגד הפלסטינים. העולם כולו צריך לבוא בדין וחשבון איתכם. זהו מסר. אתם צריכים להיות, גברת, האדמה שלנו, אתם שורפים, גם של נשים בדואיות שלא יכולות, וכולם יוצאים, אתם צריכים

אנחנו לא נותנים לעזה כלום. איפה החמאס? תגידי, איפה, זה רוע. יש מולנו פשע, פשע בהנחיות הפתיחה באש, ורוע. רוע בביורוקרטיה, רוע

בבקשה.

תסגור את הרמקול. תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. רבותיי. למטה. בושה וחרפה. כולם, היושבת-ראש, כולם ממשיכים ישיב על הצעת החוק השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, אדוני. חס וחלילה מלשמוע את, אותך אנחנו לא רוצים לשמוע. הביתה, הביתה. רבותיי, עכשיו השר משיב. אני מבקשת שקט באולם. חברת הכנסת חנין זועבי, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת חנין זועבי, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. חברת הכנסת חנין זועבי, אני קוראת אותך לסדר פעם שלישית, נא לצאת מהאולם. נא לצאת מהאולם, גברתי. תוכלי להיכנס רק להצבעה. (חברת הכנסת חנין זועבי יוצאת מאולם המליאה.) החוצה,

החוצה.

אנחנו מבקשים לשמוע את תשובתו של השר, נא להירגע. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, היינו עדים כאן לעוד נאום שטנה, נאום הסתה, חרפה שבאף פרלמנט בעולם לא היו מאפשרים אותה. וצריך לומר את האמת, גברתי היושבת-ראש, מה נלין על חברת הכנסת חנין זועבי כאשר היא יושבת כאן רק בגלל דבר אחד. בית המשפט העליון.

החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול אותה, למנוע מהחרפה הזאת לכהן בכנסת, פתח את שערי הכנסת לרווחה לכל בוגד ולכל בוגדת, לכל תומך טרור. בושה וחרפה. ואני מציע שבמקום לצעוק על חברת הכנסת זועבי, נסיק את המסקנות ונתקן סוף-סוף את מה שטעון תיקון במקום שבגללו כל הדבר הזה מתרחש כאן, במערכת המשפט. עכשיו אני אומר עוד דבר, ואני אפנה אלייך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מאחר שאת נמצאת כאן וחברתך איננה כאן. את יודעת, מעל לכל דבר, הצעת החוק הזו היא שיא הצביעות האפשרית. תאמרי לי, בבקשה, חברת הכנסת תומא סלימאן, כמה חברות כנסת בסיעתך, הרשימה המשותפת? אתה עכשיו מדבר, למה אתם בסיעה שלכם לא קיימתם את מה שאת מציעה בחוק הזה? עכשיו אני אשאל אותך יותר מזה. יותר מזה, חברת הכנסת תומא סלימאן. לא רק זה, אפילו בסיעה שלך, בחלק שלך, של חד"ש, לא עמדתם בזה, נכון? כמה חברות כנסת יש לכם וכמה חברי כנסת?

חברי חבר הכנסת דב חנין, לפני שאתה צועק, תראו כמה אתם צבועים. אלפים, כולם, בושה גזענית. אתם יושבים בסיעה אחת עם סיעת רע"ם. תראו כמה אתם צבועים, סיעת רע"ם. חבר הכנסת גנאים, כמה מועמדות ברשימה יש מטעם סיעת רע"ם? כמה? כמה יש? כמה מועמדות יש מטעם התנועה האסלאמית ברשימה שלכם? כמה? כן, איפה הן? לא קיימות, הרי, הן לא קיימות. אתם צבועים.

אתה צבוע וגזען, הסיעה שלכם, סיעת רע"ם, מעולם לא, חברת כנסת. אף פעם, חבורה של צבועים. אתה טועה, היו לנו מועמדות. היו לנו מועמדות. כמה חברות כנסת היו לכם? כמה? הייתה לנו מועמדת, ותהיה לנו גם מועמדת בבחירות,

תהיה אי-פעם, מה אתה אומר. איזו חוצפה. גם, אגב, סיעת תע"ל של חבר הכנסת אחמד טיבי, שמדבר כל כך הרבה על זכויות נשים, כמה חברות כנסת כיהנו מטעם תע"ל בכנסת הזו או בכנסת קודמת? אפילו לא אחת. צבועים, תתביישו לכם. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. תראי, גברתי היושבת-ראש, את החבורה הצבועה הזאת, חברת הכנסת תומא סלימאן, תקשיבי. את מבינה מה היא אומרת לי, חברת הכנסת תומא סלימאן? ייצוג נשים זה טוב, כל עוד מקבלים כסף בשביל זה, תתביישו לכם. לא ניתן כסף, לא תהיינה נשים ברשימה שלכם. נשלם, תהיינה נשים, בושה וחרפה. איך אתם לא מתביישים? מה זה, אישה ברשימה זה מטבע עובר לסוחר? נשׂים נשים כדי לקבל מימון? כדי לקבל כסף? תתביישו, בושה וחרפה. ואת עוד קוראת לעצמך יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. איזה מין דבר זה? ועכשיו אני אגיד גם יותר מזה. אולי נקבע עוד קריטריונים? אולי נקבע, למשל, שנתגמל רשימות שיש בהן אנשים עם מוגבלות, גם זה מאוד חשוב, לא פחות מהרבה מאוד דברים אחרים. אולי נתגמל רשימות שיש בהן יוצאי צבא, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? למה לא? אולי נתגמל גם רשימות שיש בהן חלוקה לפי אזורים. גם זה חשוב. איזה מין דבר זה? איזו מין בושה זאת. ואגיד לך יותר מזה, גברתי היושבת-ראש, איזה מין ניסיון מביש, מגוחך, לחלוב את הקופה הציבורית ולהגדיל את המימון במין דלת אחורית כזאת? בושה. בושה וחרפה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני קורא לך מכאן להתפטר מתפקידך כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. את לא ראויה לתפקיד הזה. תתבייש לך, גזען, תודה רבה לשר יריב לוין. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לרשותך עד שלוש דקות.

חבר הכנסת זחאלקה, נא להירגע. הקולגה לסיעה שלך כבר נמצאת כאן. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. השר יריב לוין, אתה יודע איך מגדירים גזענות? גזענות זה כאשר אתה לא רואה הבדל בין אנשים. אתה מסתכל על קבוצה אחת, ויש לך את הסטריאוטיפ שיש לך בראש. ואתה בדיוק מתאים להגדרה. אם ילמדו באיזשהו שלב מה זה להיות גזען, ישתמשו בך כדוגמה, לצערי הרב. כי אתה עמדת על הדוכן הזה והתייחסת לארבע מפלגות עם אידיאולוגיות שונות,

עכשיו אתה תקשיב, אם יש מישהו שצריך להתבייש, תתביישי לך. יושבת-ראש ועדת מעמד האישה, ואם יש מישהו שהוא צבוע זאת הממשלה, שרק בקדנציה הקודמת תמכה בהצעת החוק, חברתך למפלגה, השרה גילה גמליאל, הביאה הצעת חוק בדיוק כמו שדיברתי עליה עכשיו, לרשויות המקומיות.

כשיכולתם לספסר עם הקבוצות השונות ברשימות של השלטון המקומי ורציתם לחזק את עצמכם, זה היה טוב לכם, זה היה בסדר. עכשיו, בצביעות רבה, זה לא יעזור לך שאתה תתנפל עליי ותלמד אותי מה מתאים ליושבת-ראש ומה לא מתאים. אני חושבת שאתה לא תוכל ללמד אותי, אבל חשוב שתלמד שצביעות זה לנקוט עמדה על אותו נושא פעמיים, בכל פעם אחרת, לפי האינטרסים שלך ושל מי שהביא את ההחלטה. ועוד יותר, זו לא רק צביעות, זה גם מהול בגזענות. כי מי שהביא את ההצעה, בעיניך, רק אפשר לתקוף אותו. אתה יודע מה? חסרים לך הרבה שיעורים בוועדה אצלי, שתלמד מה זה הומניות, שתלמד מה זה להיות לא גזען, אלא להיות עם גישה עניינית, שתוכל להקשיב לאחר, להצעת החוק הזו.

אני מאוד מצטערת שבגלל כל מיני סיבות לא יכולים להסתכל על תוכן ההצעה. תוכן ההצעה הוא תוכן שמקדם נשים, תוכן ההצעה הוא תוכן שאתם בליכוד, כסף. בממשלה הזו, תמכתם באותה הצעה בעניין השלטון המקומי. מי שצבוע זה לא אני. העמדות שלי לא משתנות אף פעם. גם בנושא של נשים וגם בנושא המדיני הן אותו דבר. צביעות וגזענות זה יותר מדי.

אני מציעה לך: אתה תתפטר מהתפקיד שלך. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת אנחנו נצביע על הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון, ייצוג הולם לנשים בבחירות לכנסת), התשע"ה 2015. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון,

התשע"ה 2015, לא נתקבלה. בעד, 33 חברי כנסת, 44 מתנגדים, שני חברים נמנעו דקה אחרי. אני קובעת כי הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון, ייצוג הולם לנשים בבחירות לכנסת), התשע"ה 2015, לא התקבלה. רוצה להבין,

חבר הכנסת עמיר פרץ מבקש להירשם כתומך. אני רוצה להבין למה את מוציאה אותי מהאולם.

גברתי, אני קראתי אותך לסדר שלוש פעמים. למה את, את רשאית להיכנס אך ורק בזמן ההצבעה.

תודה רבה. אני מבקשת מהסדרנים להוציא את חברת הכנסת חנין זועבי. אני אצא, אבל

אני לא מבינה. גברתי, אני בפעם השלישית מסבירה לך. קראתי אותך לסדר שלוש פעמים ולא הגבת.

בבקשה, גברתי. (חברת הכנסת חנין זועבי יוצאת מאולם המליאה.) חברת הכנסת עאידה

החשיבות של מניעת ענישה קולקטיבית לתושבים של

אולי לא עמדה במחויבות שלה ולא העבירה ולא עמדה בצו, שעומד על 80% ממחירי המים, ואז באים, ומנתקים את המים לכלל הכפר. האם פעם הייתם במצב שהמים מנותקים מהברזים של הבתים שלכם ליותר משבועיים או שלושה? אתם יכולים לדמיין מה זה לחיות בלי מים זורמים? אני חשבתי שזו זכות בסיסית. אתם יודעים מה? להגיד לכם, אנחנו רחוקים מאוד מהמצב בדרום אפריקה, שסובלת מבעיה רצינית של מים בשנה הזאת, אבל בדרום אפריקה הזכות לקבלת מים זורמים בבית מעוגנת בחוקה של המדינה לאחר שנפל משטר האפרטהייד, כי זו זכות בסיסית, הומניטרית. אנחנו מדברים על מים, אנחנו מדברים על מי שתייה, אנחנו מדברים על ניקיון, אנחנו מדברים על תינוקות שצריכים לחיות באותו בית. אנחנו מדברים על בתי ספר וגני ילדים שמנותקים מהמים רק בגלל שחלק מהתושבים אולי לא שילמו, או שקיימת איזושהי בעיה ברשות המקומית, שהיא אחד האורגנים שאמורים לפקח עליהם, מוסדות המדינה, משרד הפנים או מבחינת התאגידים. כלומר, זו לא הבעיה של האזרח הקטן, ובמיוחד האזרח הקטן ששילם עבור המים שהשתמש בהם. הוא שילם, עשה את חובתו, ומצד שני, המדינה באה באופן עיוור לגמרי, בלי לראות מי האחראי למצב, ומנתקת את המים גם מאלה ששילמו וגם מאלה שלא שילמו. פתאום עקרון השוויון עובד, פתאום מי ששילם ומי שלא שילם, אותו דבר במדינה. מנתקים את המים לכולם. אתם יכולים לתאר לעצמכם בית ספר שיש בו 700 800 תלמידים, ילדים, שצריכים לרחוץ את הידיים, צריכים לשתות מים, צריכים להיכנס לשירותים וצריכים לנקות אחריהם, ואין מים בבית הספר? מי מכם היה שולח את הילדים שלו לבית ספר כזה? או שהילדים שלנו יותר יקרים מהילדים של פשוטי העם? הילדים של פשוטי העם, יודעים מה? אני חושבת שמתאים מאוד הסיפור שסיפרו על מרי אנטואנט, שכשאמרו לה שאין לעם לחם, אמרה להם: שיאכלו ביסקוויט, ואלה שאין להם מים בברזים, שיקנו מים מינרליים. אתם יודעם למי מנתקים את המים? בסופו של דבר זה לרוב רשויות מקומיות שנמצאות במצב סוציו-אקונומי נמוך, אז אנחנו הולכים לאזרחים העניים ואומרים להם: תתרחצו במים מינרליים עד שנפתור את הבעיה למעלה. לצערי הרב, פניתי למשרד האנרגיה וביקשתי תגובה על הצעת החוק הזאת, ושמעתי תגובה שבעיניי, ויסלח לי השר, בעיניי היא מזלזלת, לא בי, זה לא נוגע אליי, זה לא עובר אליי, הזלזול הזה, היא מזלזלת באזרחים. אומרים: אבל אנחנו עושים הקלות, אנחנו לא מנתקים את המים בחגים ובימי שישי ושבת. נו, באמת. ומה, החיים יעצרו מלכת ונחכה לחג כדי לקבל מים? אני יודעת שילדים מקבלים בגדים לחג, שילדים מקבלים מתנות לחג. עכשיו הם יקבלו במתנה מים זורמים בבית? מה זה? למה לא מגיע לאזרחים שמשלמים עבור המים שהם משתמשים בהם לא להיות מנותקים? למה צריך את היחס הזה? האם אנחנו דוחפים אותם להיות שווים באמת לאלו שלא משלמים? הרי כאשר מנתקים, כולם שווים, אז שלא ישלמו. אני חושבת שמה שעובר על עוספיא, ושמענו מה קורה בעוספיא, שכבר שבועות סובלים מהניתוקים האלה. חברת הכנסת רויטל סויד עמדה בשבוע הזה, ביום שני, כמדומני, וקראה מכתב שהגיע אליה מעוספיא. מתלוננים על ניתוקי המים. אני באה ואומרת: תעשו טובה, תמצאו טכניקה אחרת שמחייבת את הרשויות המקומיות לעמוד בתשלומים עבור המים. תנתקו את האנשים, את האזרחים שלא משלמים. אני, מבחינתי, אסור לנתק מים בכלל. מבחינתי, זו זכות חיונית, קיומית, ראשונית, כבני אדם. אפילו החוק הבין-לאומי, אתם יודעים מה, הזכות למים הוכרה במשפט הבין-לאומי כזכות יסוד הנתונה לכל אדם, ומזכ"ל האו"ם, כבוד השר, כבוד השר, השר שטייניץ, אני מבקשת, מזכ"ל האו"ם קופי אנאן אף אמר, לאחר ההכרה במשפט הבין-לאומי בזכות היסוד שהיא הזכות למים: גישה למים נקיים מהווה צורך אנושי בסיסי. זה מעניין מאוד. כנראה גם התשובות מוכנות וגם ההצבעות מוכנות, וכל נימוק שנעשה, אפילו כשהוא רציונלי, לא נשמע. המים הם זכות יסוד לפי המשפט הבין-לאומי. אסור לנתק באופן גורף. אני קוראת לשר, אני קוראת לוועדת השרים, לחשוב מחדש על ההחלטה שלכם להתנגד באופן אוטומטי להצעת החוק הזאת. הצעת החוק הזו באה להיטיב עם כלל אזרחי מדינת ישראל, שדווקא מכבדים את החוק, שדווקא משלמים ובכל זאת מנתקים להם את המים. האחריות תהיה מוטלת על כתפי השר כאשר יהיה מצב שבו הבריאות של האזרחים תיפגע בגלל ניתוקי מים. האחריות תהיה על השר כאשר בתי ספר במדינת ישראל וגני ילדים, אין בהם מים זורמים.

תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. ישיב שר האנרגיה חבר הכנסת יובל שטייניץ. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, דיברה כאן ברגש רב חברת הכנסת עאידה סלימאן על אותם מקרים מצערים שבהם מנתקים את המים ליישובים שלא שילמו עבור המים. אבל אני רוצה להזכיר לעאידה שהמצב בישראל ביחס לאזור הוא טוב. בירדן, למשל, פעם בעשרה ימים יש ברבת עמון מים בכלל, ותשעה ימים אין מים. מה זה קשור? למה זה קשור?

תקשיבי טוב, אז תביני. כי חלק מהעובדה שבישראל יש מערכת מים לאומית שגם בשנות בצורת וגם אחרי גידול עצום באוכלוסייה המערכת הזאת מסוגלת לספק מי שתייה למדינת ישראל ולאזרחיה כל יום נובעת מזה שבישראל משלמים עבור המים למרות שזה מוצר חיוני. בישראל שנים משלמים עבור המים, ומי שחושב שהוא יבזבז מים על חשבון הציבור או יצרוך מים בלי לשלם,

משתדלים ללכת לקראתו, אבל בסוף מנתקים לו. זה מה שאפשר לנו במזרח התיכון הזה, המתייבש והולך, שהאוכלוסייה בו, בכל המדינות,

הולכת וגדלה, לספק מים לאזרחי ישראל. עכשיו יש פה הצעת חוק שהמניעים שלה אולי טובים, אני לא חושד במניעים שלך, אבל התוצאה קטסטרופלית והזויה. כי מה הצעת החוק הזאת אומרת בעצם, דה פקטו? היא אומרת מים חינם. גם אם מישהו לא ישלם עבור המים, גם אם רשות מקומית לא תגבה עבור המים, לא של האזרחים וגם לא שלה, שהיא משתמשת בהם לגינון או במוסדות ציבור, ימשיכו לספק לו מים. מה התוצאה תהיה? התוצאה תהיה חד-משמעית: האזרחים שמשלמים יצטרכו לשלם הרבה יותר. מישהו יצטרך לסבסד את זה. התוצאה תהיה מהר מאוד שרוב מדינת ישראל או חלקים גדולים לא ישלמו, כי אם רשות יודעת שהיא יכולה לא לשלם עבור המים ולא מנתקים לה, אז כל ראש עיר לא ייקח או לא יגבה מהתושבים, כי זה קשה לגבות מהתושבים מים, או ראש תאגיד,

את מדברת על רשויות שלא הקימו תאגיד, לצערנו. אבל כל ראש עיר או ראש תאגיד יבוא ויאמר ככה: למה צריך לגבות מהתושבים? קשה לתושבים, אני אתן להם הטבה. אל תשלמו עבור המים. בין כה לא ינתקו פה. כל ראש עיר גם ידאג לא לחיסכון, אלא לבזבוז: ישקה את הגנים ואת הפארקים בתוספות מים, יעשה אגמים ובריכות, לא יהיה שום חיסכון מים, גם לא בבתי הספר ולא בעירייה ולא במוסדות ציבור, כי כל ראש עיר יגיד לעצמו, אם דה פקטו לא קורה לך כלום אם אתה לא משלם עבור המים, למה לא לבזבז יותר מים? גברתי היושבת-ראש, עאידה סלימאן אולי לא שמעה שאנחנו אחרי חמש שנות בצורת ואנחנו מבקשים מהציבור לחסוך כל טיפה כדי שישראל לא תתייבש. ההצעה הזאת,

אני מבטיח לכם, מחר בבוקר ישראל מתייבשת מייד. צריכת המים בכל המדינה תעלה גם על ידי האזרחים וגם על ידי רשויות מקומיות. יהיה פה תמריץ לא לשלם עבור המים, גם לא לגבות את החוב, כי קשה לגבות ארנונה וקשה לגבות מים. אז כל ראש עיר יגיד, בדיוק כמו שבמגזר הערבי, גם בחלק מהמגזר היהודי יש כאלה שלא מתאמצים לגבות ארנונה, כי יש חמולות ורוצים שהם יצביעו, אז לא גובים ארנונה. אחר כך באים למשרד הפנים כי העירייה כושלת. כך גם לא יגבו עבור המים. וכשלא ישלמו עבור המים, זאת אומרת שהמים יהיו חינם. מה אתם חושבים, כשהמים בעצם דה פקטו יהיו חינם, יחסכו מים או יבזבזו מים? לכן, גברתי היושבת-ראש, ההצעה הזאת היא קטסטרופה למשק המים, היא קטסטרופה לכלל אזרחי ישראל, שיצטרכו לשלם עבור המים הרבה יותר כי מחצית התושבים לא ישלמו עבור המים. זו תהיה התוצאה דה פקטו,

קטסטרופה והזויה בעיקר על רקע הבצורת. אני אקרא להצעה שלך בשמה: ההצעה הזאת נראית טובה, הטבה לאזרחים, מים מצרך חיוני, לא מנתקים למי שלא משלם, לא מנתקים לעיר שמבזבזת מים ולא משלמת או לא גובה מהאזרחים שלה, להצעה הזאת קוראים: מים בחינם. זו המשמעות שלה, מים בחינם. כשאתה מוכן להמשיך לספק מים למי שלא משלם, זה בעצם, דה פקטו, מים בחינם, ומים בחינם זה משהו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אף פעם, ודאי לא בתקופת הבצורת הזו. מים בחינם בתקופת בצורת זה הדבר הכי הזוי שיכול להיות. לא יהיו לנו מים לחקלאים, כבר עכשיו יש קיצוצים, לא יהיו לנו מים לאזרחים, אנחנו נהיה מהר מאוד, תוך שנה-שנתיים, כמו ירדן, שיש מים פעם בשבוע בכל הבתים בישראל. הכינרת והאקוויפרים יתייבשו עוד הרבה יותר מהר ממה שהיום. כל בן אדם שפוי, שמאל או ימין, זה לא חשוב, כל מי שדואג למערכת המים הישראלית, כל מי שדואג לחקלאות שמתקשה להתקיים, לא יכול להשלים עם הרעיון שרשויות מקומיות יצרכו מים, תושביהן,

העירייה, המועצה, וזה יהיה מים חינם. יבזבזו, יצרכו, לא יפסיקו להם את אספקת המים.

הם ימשיכו לקבל מים בחינם גם כשהם לא משלמים לאורך חודשים ושנים. אני קורא גם לקואליציה וגם לאופוזיציה, גם ליש עתיד וגם למפלגת העבודה, שאני יודע שהחקלאים וההתיישבות יקרים לליבה, מי שמצביע בעד ההצעה ההזויה הזאת מצביע נגד אזרחי ישראל, נגד חקלאי ישראל, יגרום לקטסטרופה במשק המים הישראלי, קטסטרופה לאזרחים, קטסטרופה לחקלאים.

השתכנעת. אם עליזה השתכנעה, אז אני יכול לסיים. אני קורא לכל בן אדם שפוי לא לתמוך בהצעה ההזויה הזו.

תודה רבה לשר שטייניץ. רבותיי, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לרשותך עד שלוש דקות להשיב להתנגדותו של השר. כבוד השר שטייניץ, כבוד השר שטייניץ לא יאומן. השר שטייניץ, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מבקשת את תשומת ליבך. בבקשה, גברתי. לעמוד על הדוכן ולהגיד שזו הצעה הזויה ושאני מבקשת שכלל אזרחי המדינה לא ישלמו עבור המים, אני חושבת שאתה קצת נסחפת. אני חושבת שנסחפת. היה מן הראוי, כבוד השר, זה שלוש הדקות שלי. השגתי את תשומת ליבך כדי שתשמע אותי, לא כדי שתגיד לי. אני רוצה שתקשיב לי. אני הייתי רוצה לראות תגובה שעולה השר ואומר לי: היו כך וכך ניתוקים לכפרים וליישובים בגלל שאחוז הגבייה היה כך וכך, אלה הצעדים שנקטנו מול הרשות המקומית כדי לא להגיע לכך. זו הייתה באמת תשובה מנומקת, הייתי יכולה להקשיב, ואולי יתברר שאני טועה בגדול. אבל לעלות ולהגיד לי שאני כאילו מנסה לעודד את כולם? אני הדגשתי: יש אזרחים שעומדים בחובתם ומשלמים את החוב שלהם. אני הקשבתי טוב מאוד אליך, ואתה עקבת כל הזמן. דיברת על האחריות של הרשות המקומית. האשמת שיכול להיות שראש הרשות המקומית ינצל את זה כהון פוליטי בזה שייתן בחינם לאנשי, כלומר, אתה מחזיק את ראש הרשות, את הרשות המקומית, כגוף שאשם במצב, או שנוטל את האחריות. אתה לא דיברת על האזרח, אתה לא דיברת על האזרח שכן משלם ובכל זאת מנתקים לו. אתם צריכים למצוא פתרון לאחריות של הרשות המקומית, אדוני השר. כבוד השר, אם אתה רואה ברשות המקומית את האחראית על המצב והיא זאת שיכולה לנצל את המצב, אז תמצאו דרכים, אתה ומשרד הפנים, כדי להעניש את הרשות שלא עושה את חובתה. כבוד השר, אולי לא תסכים שתצביעו בעד החוק, אבל אולי בכל זאת תקשיב ותדע שיש עבודה שצריכה להיעשות כדי למנוע עוול. אם הרשות המקומית היא האחראית, תמצאו דרכים להעניש את הרשות ואת אלה שלא עושים את המלאכה, לא את האזרח הפשוט,

הייתי מציעה, כדי להציל את כבודו של המשרד, להציע לדחות את ההצבעה. תודה, גברתי. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אנחנו עוברים להצבעה, נכון, כבוד השר? אז כרגע נצביע על הצעת חוק המים (תיקון, איסור הפסקת אספקת מים), התשע"ה 2015, כפי שהוצגה על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

להעביר לוועדה את הצעת חוק המים (תיקון, איסור הפסקת אספקת מים), התשע"ה 2015, לא נתקבלה. 35 חברי כנסת בעד, 48 מתנגדים, אחד נמנע. אני קובעת כי הצעת החוק המים (תיקון, איסור הפסקת אספקת מים), התשע"ה 2015, לא אושרה. רבותיי, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון,

התשע"ז 2017, של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי כנסת.

אדוני חבר הכנסת אילן גילאון, עד עשר דקות לרשותך. עד עשר דקות, אדוני, בבקשה. מישהו שכח כאן משקפיים. השר שטייניץ, זה שלך? איזה מספר זה? אנחנו קונים את זה בבית המרקחת. זה משקפיים של, מה אתה אומר? רימו אותך, אני קונה את זה בעשרה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, אומרים אצלנו שאין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן קופת שרצים מוטלת מעל ראשו.

כבן חורין מול מורשתי, בלי שצריך מתווכים, אומר לכם: זה קשקוש. זה איננו נכון. שום שרצים ושום דבר בשירות הציבורי. ואני אומר מראש: בשירות הציבורי לא יכול להיות אדם עם שרצים.

משום שכל אדם שיש לו שרצים הוא בר-שיקום, בכל מקצוע. אבל השליחות הציבורית היא איננה מקצוע, גברתי, היא שליחות.

הנחת היסוד, כפי שאומר מיכלס בחוק הברזל של האוליגרכיה, היא שהשחיתות היא, זה מאוד רועש, אני לא יכול ככה. מסכימה איתך. חבר הכנסת פולקמן. פולקמן. חבר הכנסת פולקמן, סליחה על ההפרעה, אבל זה ממש לכאן מגיע.

אני אמרתי שיש לי הפרעות קשב וריכוז וזה מפריע לי. אתם צריכים להיות מונגשים פה לכל אחד. בחוק הברזל של האוליגרכיה מדבר מיכלס על כך שכאילו השחיתות טמונה באנשים. אני כופר בהנחה הזאת, ואני אומר: השחיתות לא טמונה באנשים, אבל אין צורך לטמון שחיתות מול האנשים. אני יוצא מנקודת הנחה שהאדם טוב מנעוריו. אני יוצא מנקודת הנחה, במקרה הכי גרוע, שהוא טבולה רסה. אסור לשים מכשול בפני עיוור.

מה שאצלנו ביהדות קוראים לפעמים: לא העכבר גונב אלא החור גונב, כאשר אנחנו מעמידים מכשול,

לפני אנשים, כי זאת המובאה השנייה של מיכלס ברגע שכוח שמשחית הוא באופן אבסולוטי, זה משחית באופן אבסולוטי. ומדוע הסכנה? וגברתי יודעת, היא הייתה ראש רשות מקומית. גם אני מגיע מהמקום הזה, הייתי שבע שנים סגן ראש עיריית אשדוד, ואני מכיר את המקום הזה כמקום שיש בו הרבה מאוד כוח ומעט מאוד שקיפות. וגברתי, גם המבקר של העירייה, גם הוא ממונה על ידי העירייה ושכרו משולם מן העירייה והוא איננו גוף ניטרלי או גוף שאיננו תלוי, בסופו של דבר.

אין לי שום כוונה לשים מכשול בפני עיוור, לכן הצעת החוק הזאת בעצם אומרת להגביל קדנציות לראשי הערים. ישאלו, ודאי, למה לא למשרות אחרות. אני אומר: יכול להיות שגם כן, אבל ברשויות המקומיות, תוך כדי שאני מדבר איתך, יש לפחות 12 ראשי רשויות שעכשיו נמצאים בחקירות המשטרה, בדרך כלל בחשד להפרת אמונים, שוחד. אלו בעיקר העבירות.

אני אומר שאם שלטון משחית ושלטון אבסולוטי משחית, לא כדאי למשוך אותו לעד. זה איננו אומר שאחרי תקופה של צינון אדם לא יוכל להגיע אל תפקידו בחזרה. יתרה מזאת,

את הרי יודעת שמה שאנחנו לא מצליחים לעשות בעשר שנים, כנראה אנחנו לא נצליח לעשות גם לאחר מכן. ראי ראש ממשלתנו, הצלחתו נקבעה תוך עשר שנים, אנחנו יודעים מהי, ואני לא ארחיב את הדיבור על הנושא הזה. אני יודע שהמקום הזה בהחלט קיבל החלטות והצעות החלטה שנגועות בשחיתות, אני יכול לציין את החוק הצרפתי ואת חוק היועמ"שים ואת חוק הג'ובים וחוק ההמלצות, תחת הכותרת: הגברת המשילות. הגברת המשילות,

היא השקיפות הגדולה ביותר ומדי פעם להתרענן ולצאת ולנשום אוויר. במקורותינו אומרים שאין חכם כבעל ניסיון, וגם במשפט הזה אני כופר. היום זה איננו דבר נכון, ואדם עם ניסיון לא טוב יכול להמשיך את הניסיון הזה שנים אחרי שנים כדי לאמלל אותנו בניסיונו. חוץ מזה, בטכנולוגיה הנוכחית, כאשר פעוטות יודעים היום יותר ממבוגרים, והיא משתנה בקצב מסחרר ומדהים, מהו בעצם הניסיון? ומה יותר חשוב, ניקיון כפיים או ניסיון, במקרה הזה? אני אומר לך, ניקיון כפיים. ולכן אני בא היום ומציע ברשויות המקומיות,

שהייתי צריך לעשות את זה מוקדם יותר כדי שזה ייכנס לתוקפו כבר בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות שאחרי שתי קדנציות ראש רשות יוכל לצאת לחופשה, יוכל לצאת לצינון. לאחר מכן, ירצה לחזור, יוכל לחזור. הרוטציה היא טובה גם משום הרחבת הכתף בתוך המישור הציבורי, גם משום ניקיון הכפיים, גם משום אותם דברים שאנחנו יכולים לייצר, תהליכים שיגבילו ויצמצמו את האפשרויות להתפתחות השחיתות. כי השחיתות בעיקר קורית כאשר יש הרבה מאוד כוח ופחות מדי שקיפות.

כשאתה צובר הרבה מאוד כוח ואין מי שרואה את הדברים כחלון שקוף מבחוץ, אנחנו בעצם כאן מפסידים את העניין המרכזי. גברתי, אני חושב שעשר שנים, כאמור, הן זמן ארוך מספיק. אני יכול להביא דוגמאות ממקומות אחרים. לא בכדי בארצות הברית כל המשרות,

גם חבר קונגרס וגם נשיא ארצות הברית, תקופתו מוקצבת והוא אפילו איננו חוזר אליה. כאן אנחנו מציעים אפילו שראש העיר יוכל לחזור אחרי תקופה של הפסקה של עשר שנים. הוא יוכל לחזור אל מקומו, כי את יודעת היטב, ואמרתי גם קודם, שגם המבוקר הוא ממונה על ידי ראש העיר. ולכן, מכל הטעמים האלה אני בא ואומר: ככל שנשים פחות מכשול, או כמו שאומרים אצלנו: לפתח ירבוץ חטאת. אני לא יודע אם את שמה לב, אבל אני מביא הרבה מאוד דברים מן המקורות, והרבה אנשים מתפעלים: מה לאיש מרצ ולכל האמירות האלה? אני חושב שאנשים צריכים למצוא במקורותיהם באופן חופשי את הדברים המוסריים שקיימים שם. אצלנו אומרים לפתח ירבוץ חטאת, אבל הרשות נתונה, בסופו של דבר. אני לא רוצה למתוח את החבל יותר מדי ולפתוח את הפתח הזה יותר מדי. לכן הצעתי, שהיא הצעה מידתית, מדודה ומתונה ונכונה ועקרונית, צריכה להוביל לשלטון מקומי נקי יותר, יעיל יותר, מוכשר יותר ומתחלף יותר. לא רע שהרבה מאוד אנשים יעסקו בכך. אני אומר את הדברים משום שאמרתי בתחילת דבריי, שליחות ציבורית היא שליחות והיא איננה מקצוע. האנשים בשליחות הציבורית הזאת צריכים לבצע אותה בניקיון כפיים מוחלט. לכן אני מבקש מחבריי חברי הכנסת וחברותי לתמוך בהצעה הנכונה, המדודה שמגיעה בעיתה ובזמנה. אני מודה לכם מאוד. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. ישיב להצעת החוק הזו סגן שר הפנים משולם נהרי. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת אילן גילאון, יש לי רק ספק קטן לגבי המבקר. זה לא בדיוק ככה, שראש עיר יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש שם, ממונה פנימי בעירייה.

אבל לצורך העניין, המבקר, כשאני עבדתי, קיבלתי אותו, זה מול מבקר המדינה. לא כל כך פשוט. את שילמת, הוא קיבל את משכורתו מעיריית ערד. כולם, גם היועץ המשפטי מקבל משכורת מעיריית ערד.

היא הנותנת. אבל אני לא בחרתי, טוב, יש לנו ויכוח בנושא. סגן שר הפנים משולם נהרי, בבקשה, אדוני. חבר כנסת, נכון? בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות, וסגניו וכהונתם), התשל"ה 1975, וחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח 1988,

מגבילים את העומדים בראשן של הרשויות, כאמור, להיבחר לכהונות נוספות. הצעת החוק שהוצגה כאן מעל הדוכן כעת, מבקשת לתקן את חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 1975, וחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח

כך שמספר הכהונות הרצופות של ראשי הרשויות המקומיות יוגבל לשתי כהונות בלבד. ראש רשות יהיה זכאי להיבחר כראש רשות בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית רק לאחר תקופת צינון בת ארבע שנים לפחות מתום כהונתו השנייה. אני מדייק, חבר הכנסת אילן גילאון? מבלי להיכנס להצעת החוק עצמה, אם זה טוב או לא טוב, כי ייתכן שהיא טובה, אבל אני לא נכנס, את זה השארנו לוועדת שרים לענייני חקיקה להחליט, אם כן לקדם או לא לקדם, או משהו אחר. הוועדה, ביום 13 במאי 2018, החליטה כי המשך הדיון בהצעת החוק נדחה בשלושה חודשים.

ששמענו פה מחבר הכנסת אילן גילאון שההצעה הזו לא תשפיע על הבחירות הקרובות, אלא לאחר מכן. אני שוב אומר: אני לא מחווה דעה אם זה טוב או לא טוב, כי את זה עשתה הוועדה. נדמה לי שגם היא לא דנה, אלא החליטה לדחות בשלושה חודשים. אז הייתי מציע לאדוני להמתין לדיון בוועדה ואחר כך להביא. אם אדוני לא מסכים לכך, מה קורה? רחש בחש,

חבר הכנסת אילן גילאון, אתה מעוניין בהצבעה, אני מבינה. לא מעוניין להמתין שלושה חודשים. אוקיי. בבקשה. אם אדוני לא מסכים, אז כמקובל, פטור מחובת הנחה. חבר הכנסת אילן גילאון, אתה רוצה לשאול משהו? אני לא שומע.

אני אומר שהוועדה, בבקשה, השר חוזר. ביקשה,

לא רק זאת שאני רוצה להצביע, אני רוצה גם פטור מחובת הנחה, להכין את החומר לקריאה השנייה והשלישית. הבנו. אתה רוצה להקדים, אבל אתה כבר הנחת, כבר עברו 45 ימים. אז איזה פטור מחובת ההנחה? אז כמקובל, כשמביאים הצעת חוק בניגוד להחלטה של ועדת השרים, ההמלצה של הממשלה היא להתנגד להצעת החוק. אני אומר עוד פעם, אני לא מחווה דעה לגבי החשיבות של החוק, ייתכן שזה חשוב מאוד, אבל זו ההחלטה של הוועדה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, ואין לי הרבה הזדמנויות כאלה, ולדבר על נושא כאוב, נושא שהוא חשוב מאוד, לדעתי, לכל עם ישראל מכלל ישראל. זו תוכנית חפציב"ה, שראשי התיבות שלה הם חינוך פורמלי ציוני יהודי במדינות חבר העמים. התוכנית הזו הוקמה ביוזמתו של השר המנוח זבולון המר, זיכרונו לברכה, לפני כ-26 שנים. יושב-ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת מרגי, אפשר להפריע לך? הייתי מאוד מעוניין שתקשיב לדברים שאני אומר לגבי תוכנית חפציב"ה במשרד החינוך. בזמנו של המנוח, השר זבולון המר, זיכרונו לברכה, לפני כ-26 שנים, הקים משרד החינוך בתי ספר במדינות חבר העמים, בתי ספר יהודיים, כ-44 בתי ספר שלומדים בהם כ-10,000 תלמידים. המטרה היא למנוע התבוללות. מצאנו, על פי הנתונים של הסוכנות היהודית, זיקה ישירה בין אחוז אלה שלומדים בחינוך היהודי לבין אחוז ההתבוללות. ואני אביא דוגמה: אם באוקראינה יש 85% התבוללות, 15% לומדים בחינוך היהודי. לעומת זאת, במקסיקו 80% לומדים בבתי הספר היהודיים, אז יש רק 20% התבוללות. זה אומר שהפרויקט הזה, אנשים ראו שההצלה היחידה, שאפשר למנוע התבוללות ולהשיב את היהודים ליהדות, זה היה באמצעות בתי הספר היומיים האלה שהקימה מדינת ישראל. ואני אומר שמשרד החינוך, זה אחד הדברים היפים, אחת התוכניות היפות ביותר שמשרד החינוך הקים במדינות חבר העמים. היום אנחנו רואים קהילות שלמות. זה גם מעודד את העלייה, וגם קהילות שלמות קמו מחדש ופורחות במדינות חבר העמים, אם זה במוסקבה, אם זה באוקראינה, אם זה בפינסק, אם זה בכל המקומות שנמצאים שם בתי ספר, אנחנו רואים את ההשפעה החיובית שלהם על הקהילה. דא עקא, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי לפני כ-26 שנים, וגם לאחר מכן, כשהייתי במערכת החינוך, התקציב הבסיסי היה כ-28 מיליון לצורך התוכנית, היום בקושי זה 6 מיליון, וזה הולך ופוחת והולך ופוחת. סכנה, היום בתי הספר בקשיים, מה קורה פה? ההרגשה שלי היא שאני מדבר לעצמי אני רק רוצה לסיים, כי זה באמת נושא חשוב, אני לא סתם אומר אותו. אני רוצה לקרוא לכל חברי הכנסת, זה לא משנה, קואליציה ואופוזיציה, כי אני עזרתי ועוזר מפני שאני מאמין. הראייה צריכה להיות כלל-ישראל, איפה שאתה יכול להציל עוד ילד ועוד ילד,

ועוד משפחה ועוד קהילה, צריך לעשות את זה. אני חושב שזו משימה לאומית ואני קורא לכולם להתערב וללחוץ על משרד החינוך לתגבר את התוכנית הזו ולא לסכן אותה.

תודה רבה לסגן שר הפנים, חבר הכנסת משולם נהרי. חבר הכנסת אילן גילאון, אתה מעוניין? בבקשה. בזמן שאתה מגיע לדוכן אני רוצה לברך את התלמידים מירכא שהגיעו לכאן היום. אנחנו בדרך כלל מבקרים אצלכם, אז היום אתם כאן. ברוכים הבאים. בבקשה, חבר הכנסת אילן גילאון. אתה רוצה מהמיקרופון? אפשר בבקשה להפעיל? בבקשה. ברכות לתלמידים מירכא, סליחה שאני נותן להם את הגב, אין פה הרבה אפשרויות. וזה חבל, אני לא מופתע מעמדת הקואליציה בנושא הזה. אם אפשר עוד לשבש את תקינות השלטון, אפשר להמשיך בכך. אתמול קיבלנו דוגמה מאלפת לדבר הזה, עת התכנסה השדולה נגד אלימות בתוך המשטרה, כאשר השר לביטחון פנים החליט להורות גם למשרד וגם למשטרה להחרים את השדולה הזאת, כאילו שבמדיניות של בת יענה כזאת התופעה תיעלם, גברתי. לא זו בלבד שזה זלזול של המערכת, של הרשות המבצעת ברשות המחוקקת, זה דבר אחד, הדבר השני זה מדיניות של פחדנות ובריחה. התקבצו במקום הזה חרדים, התקבצו במקום הזה ערבים, התקבצו במקום הזה עולי אתיופיה, התקבצו במקום הזה נכים, התקבצו במקום הזה כל אלה שמקבלים מכות מן המשטרה, ובמקום לבוא כדי לנסות לפתור בעיה, בוחר לו השר לביטחון פנים להיעלם מן המקום הזה. זה לא יפתור את הבעיה, גברתי. יתרה מזאת, מה שאנחנו בקרוב נעשה בתוך השדולה, אנחנו נציג פסטיבל קולנוע של אלימות המשטרה כלפי אזרחים, כדי שכל אחד יראה במה אנחנו מדברים. אין לנו שום חשבון עם שוטרי משטרת ישראל, רובם ככולם הם אנשים מצוינים, טובים וקורקטיים. יש לנו בהחלט בעיה עם נורמה של אלימות שהולכת ומתרחבת בתוך המשטרה, שאיננה תמיד מבינה את תפקידה. תפקידה הוא לנהל ולהקפיד על סדר ולא להיות מערכת של ענישה, להיות מערכת של ענישה ואכיפה באמצעות החוק.

זה מצער מאוד אבל זה רק דוגמה אחת נוספת איך אנחנו בעד חוקים צרפתיים להמלצות, ליועמ"שים, לכל מה שמשמן ומרפד את השלטון, כדי שהוא יוכל להמשיך באי-התקינות שלו, וזאת דוגמה נוספת לדבר הזה, בדיוק המקום שיש בו הרבה כוח ומעט מאוד שקיפות, ממש כמו ברשויות המקומיות.

אני מקווה שבכל זאת יהיו מספיק אומץ לחברי הקואליציה ומספיק יושרה ומספיק ניקיון לב כדי להצביע בעד החוק הזה. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון, הגבלת כהונה בשלטון המקומי), התשע"ז 2017,

מי בעד? מי נגד? נא להצביע, רבותיי. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון, הגבלת כהונה בשלטון המקומי), התשע"ז 2017, לא נתקבלה. בעד, 29

כנסת, 42 מתנגדים, שלושה נמנעו. אני קובעת כי הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון, הגבלת כהונה בשלטון המקומי), התשע"ז 2017, לא אושרה. אנחנו עוברים להצעת חוק ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין,

של חברת הכנסת סתיו שפיר וקבוצת חברי הכנסת.

של חברי הקואליציה, 55% ממצביעי

מצביעי הליכוד, תומכים בנישואים גאים. אפילו במפלגת הבית היהודי, שאנחנו מכירים את ההצהרות של חלק מחבריה, סמוטריץ קרא לעצמו הומופוב גא והצעיד בהמות כנגד מצעד הגאווה, ודברם איומים אחרים שראינו כאן

אופיר אקוניס, האם הוא נמצא כאן, השר אקוניס?

אמר את המילים האלה: "חשבתי על כל אלה שמה שמעניין אותם בחיים זה להשמיץ את מדינת ישראל, לדבר עלינו שטויות. אם הם היו מכירים את ישראל באמת, והיו רואים את מאות האלפים, מכל העולם, שנמצאים כאן וחוגגים, אולי היו מבינים איפה יש חופש, חירות וזכויות פרט. ועוד יש הרבה מה לעשות למען קידום הקהילה הלהט"בית". אם הם היו מכירים את ישראל באמת, ככה אמר השר אקוניס. איפה יהיה השר אקוניס בהצבעה כאן היום? ומה עם השר ארדן, שכן יושב כאן היום סביב שולחן הממשלה? השר ארדן על קיום מצעד הגאווה בירושלים, כבוד השר, אתה שומע? חיפשתי את המבט בעיניך. תודה. אז תשמע מה אתה אמרת: "בואו נכבד כל אדם, את בחירותיו, את זהותו, את אמונתו. אני מאמין שזהו גם תפקידם של הרבנים. זוהי היהדות שלאורה אני הולך, יהדות שפועלת לאחד וללכד את העם, ולא להרבות שנאה, יהדות שלפיה אני חי". מילים מאוד מאוד יפות. האם תצביע בעד, כבוד השר? האם תצביע בעד, לא. ותעביר מסר ברור, גם לצועדים במצעד הגאווה בירושלים, שכאן בישראל אנחנו לא נקבל עוד פשעי שנאה, כאן בישראל לא יהיה לעולם מעשה זוועה מכוער כמו הרצח של שירה בנקי, כי כאן בישראל אנחנו מכבדים את זכויותיו של כל אזרח וכאן בישראל יש שוויון? זהו המעשה. אנחנו מחוקקים, ההבטחות שלנו לא יכולות להישאר בגדר מילים, הן חייבות לבוא לידי ביטוי בחוקים שאנחנו מצביעים עליהם כאן במליאה. כשהגשתי את החוק הזה, עכשיו שוב, בפעם השלישית, אמרו לי הרבה אנשים: אבל עזבי, אי-אפשר להעביר אותו. למה אי-אפשר להעביר? כי יש בקואליציה כמה מתנגדים. זה בסדר שיש בקואליציה כמה מתנגדים. רוב הקואליציה, אני יודעת כי אני מכירה אתכם ודיברתי איתכם כאן מאחורי המליאה, רוב הקואליציה תומכים בנישואים גאים בישראל.

רוב הקואליציה תומכים גם בנישואים אזרחיים בישראל לכולנו. זאת האמת. והשאלה עכשיו אם אתם תהיו מוכנים להצביע לפי האמת, לפי מה שיש בלב שלכם, לפי מה שאתם מאמינים שמדינת ישראל צריכה להיות. אגב, באנגלית אתם אומרים דברים מאוד מאוד יפים. השר יריב לוין, שישב כאן עד לפני רגע, מעניין לאיפה הוא הלך, משרד התיירות שבראשו עומד השר יריב לוין, אתם יודעים כמה הם מוציאים על להביא לישראל תיירות גאה? במצעד שעבר תכנן משרד התיירות להוציא 12 מיליון שקלים כדי להביא תיירים גאים למדינת ישראל.

הממשלה נתניהו, כשהוא נואם באנגלית, וואו, איזה דברים יפים אנחנו שומעים. באנגלית ראש הממשלה נתניהו מדבר על כך שבישראל יש שוויון מלא. ערכי השוויון, זכויות הפרט, הערכים הליברליים, באנגלית אנחנו כבר חיים במדינה שהיא באמת ממדינות המערב, בעברית, קצת אחרת. פתאום ראש הממשלה לא מוכן להתייצב ולהצביע בעד הקהילה, או אפילו לאפשר חופש הצבעה לחברי הכנסת כדי להצביע נכון. בעבר זה לא היה ככה. בתקופתו של רבין כראש ממשלה ישראל הייתה אחת המדינות הפרוגרסיביות, המתקדמות ביותר ביחס לקהילה הגאה. היינו מהמתקדמים ביותר בפקודות הצבא, בהכלה ושיתוף ושוויון לחיילים גאים. היינו מהמתקדמים ביותר כשהכרנו בזכויות של ידועים בציבור. אחרי עשר שנות שלטון נתניהו, פתאום הפכנו להיות אחת המדינות המפגרות בעולם מבחינת שוויון לבני ובנות הקהילה הגאה. אנחנו כמעט כמעט מקום אחרון מבין מדינות המערב. איך זה אפשרי שהגענו למקום הזה? אני אקרא לכם את רשימת המדינות שאישרו רק בשנים האחרונות נישואים גאים: ניו זילנד, אוסטרליה,

פורטוגל, איסלנד, דנמרק, צרפת, אנגליה, סקוטלנד, לוקסמבורג,

אסטוניה,

גרמניה,

ארצות הברית,

ארגנטינה,

זה זמן טוב להראות להם שאנחנו גם מצביעים בעד נישואים גאים, ברזיל, קולומביה, דרום אפריקה, טייוואן. איפה אתם רוצים שמדינת ישראל תהיה, במחיצת טורקיה ואיראן או בין מדינות המערב?

איך אתם מעיזים לדבר באנגלים בצורה אחת ובעברית לעשות דברים אחרים? איך אתם חיים עם הצביעות הזאת של להוציא תקציבים כדי להביא לפה תיירות גאה וליחצן את ישראל כמשהו אחד, אבל לא לעמוד בהבטחות האלה כאן מול אזרחי המדינה?

כל מה שאנחנו זקוקים לו כדי להעביר את החוק הזה זה קומץ של חברי כנסת בקואליציה שיצביעו כמו שהם הבטיחו. שמענו הבטחות במפלגת כולנו, הבטחות ברורות להסכמה והכרה בנישואים גאים,

גברתי חברת הכנסת פלוסקוב, מחברי הכנסת אורן, פולקמן, עזריה, וגם מחבר הכנסת כחלון, ממש אתמול ברדיו. שמענו בליכוד התחייבות ברורה מהשרה רגב, מחברי הכנסת ברקו,

בוקר, קורן. יש פה שורה ארוכה של חברי כנסת שנמצאים כאן היום, ואם רק קומץ שלהם יצביעו עכשיו בעד, אנחנו נעשה פה היום היסטוריה וישראל תאפשר נישואים גאים. זה הדבר הנכון לעשות. הצביעו עם הלב שלכם.

תודה רבה לחברת הכנסת סתיו שפיר. ישיב השר שטייניץ, השר שטייניץ, בבקשה, בשם שרת המשפטים. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אני מתכבד לענות להצעה הזאת בשם שרת המשפטים, ואחר כך אולי אני גם אומר כמה דברים נוספים. הצעת חוק ברית,

הצעת חוק ברית הזוגיות, רגע.

ובצדק, מה דעתך על נישואי בני אותו מין? תגיד לנו את עמדתך. אתה אדם נאור. את עמדתך האמיתית. אני אומר בהמשך דבריי. ברשותכם, תנו לי להתבטא בדרך ובסדר שאני מוצא לנכון. בבקשה, אדוני. בואו לא נפריע לשר. הצעת חוק ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו מין, 2015, של חברת הכנסת סתיו שפיר ואחרים מבקשת לקבוע הסדר משפטי חדש המתיר לבני ולבנות זוג מאותו המין להתקשר בדרך של ברית זוגיות אזרחית כך שיחולו עליהם מלוא הזכויות ומלוא החובות האזרחיות החלות על בני זוג נשואים בישראל. הצעת החוק מבקשת ליצור שינוי מדיניות מהותי בנוגע למצב המשפטי הקיים כיום בישראל ונוגדת את ההסכמים הקואליציוניים, הקובעים שלא ניתן לשנות את הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה אלא בהסכמת כל סיעות הקואליציה. מאחר שההצעה אינה מקובלת על כלל מפלגות הקואליציה, עמדת הממשלה היא כי יש להתנגד להצעת החוק. עכשיו אני רוצה להוסיף כמה מילים. אני אישית חושב שצריך למצוא פתרון לעניין הזה של נישואים או חיים ביחד של בני אותו זוג. לצערי לא נמצא פתרון כזה עד היום, לא בממשלה כזאת ולא בממשלה אחרת, בגלל הסכמים קואליציוניים. אבל אני רוצה לומר עוד דבר, כלומר אתה בעד,

אני רוצה לומר עוד דבר. הייתי הראשון בליכוד, בהיותי כשר אוצר, לפני חמש שנים או ארבע שנים וחצי, שנפגש עם תא הגאים בליכוד. היה תא כזה, אבל שום חבר כנסת ושום שר לא נפגש איתו. יובל, יובל, סליחה. כשהייתי בליכוד, עוד בשנות ה-90, מורשת קרב. הייתי במצעד הגאווה כשהוא היה בשינקין. אתה לא הליכודניק הראשון, אני מצדיע לך. שעשה רבע צעד להיפגש איתם.

פגשת בני אדם ויצאת בשלום? עברנו את הימים האלה, בחייאת.

הם רוצים להיפגש איתכם, ובעקבות המפגש הזה, לא רוצים להתחתן איתך, בעקבות המפגש הזה, לאחר המפגש הזה, אמיר אוחנה היה, היה גל של פגישות, כולל פגישה של ראש הממשלה כמה חודשים אחר כך. ומאז, תגיד לי, במה זה עוזר להם? ומאז יש גם נציגות של הקהילה ההומו-לסבית בליכוד, ואני מאוד גאה בכך, איך זה עוזר לנו

שהנציג המוצהר של הקהילה ההומו-לסבית בכנסת הוא של הליכוד. הוא מצביע נגד. הוא מצביע נגד. אני מצביע לפי ההסכם הקואליציוני כמו שגם אתה הצבעת כשהיית בקואליציה, בין אם הסכמת ובין אם לא הסכמת.

קידמתי בתור שר רווחה אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים בדיון ציבורי.

בוז'י היה השר הראשון שעשה מהלכים ביצועיים לטובת הקהילה.

אז קודם כול, יבורך בוז'י ותבורך ציפי, ותבורך גם הממשלה הנוכחית, שהשקיעה בחינוך והשקיעה ברווחה. למשל, ביוזמה משותפת של שר האוצר כחלון ושר החינוך נפתלי בנט אפשרו להסביר על התופעה בבתי ספר ואפשרו לארגונים להיכנס לבתי ספר. פעם ראשונה בהיסטוריה שארגונים שמייצגים גאים וגאות נכנסו לבתי ספר בצורה מסודרת, וגם הוקמו מוסדות, גם הוקמו מוסדות נוספים במימון המדינה לטובת הקהילה הגאה, כך שהממשלה הזאת עשתה יחסית הרבה לטובת הקהילה הגאה. ממש לא בזכותכם. יחד עם זאת,

אבל אמרתי שאני בעד למצוא לזה פתרון הולם. תגיד: אילו זה היה תלוי בי, הייתי מצביע בעד, אבל יש משמעת קואליציונית. זה בסדר. זה יהיה יותר מכובד.

מאחר שיש משמעת קואליציונית, אני מודה שגם לא בחנתי לעומק את ההצעה. אבל יש סבירות לא מבוטלת שאם היה חופש הצבעה, אז הצעה שמסדירה את היחסים בין בני זוג מאותו מין, הייתי תומך בה. זה תלוי גם בהרכב ההצעה, שאני מודה שלא קראתי אותה.

אתה מכיר את ראש הממשלה? יש ביניכם קשר? תבקש חופש הצבעה. גברתי הנכבדה, אני מאחל לך ולמפלגת העבודה, או המחנה הציוני, השם פחות חשוב, אבל הייתה מפלגה היסטורית, אני מאחל לכם ולנו, כי אני חושב שאתם מפלגה חשובה במדינת ישראל, שבשלב מסוים תתחזקו ותהיו בממשלה, לשיטתי ותקוותי, ממשלה איתנו, ואז גם סתיו שפיר תתנסה במה שאחרים פה התנסו ותבין שאנחנו עושים פשרות. אני אצביע עם הלב שלי. אין למה לבוא לפוליטיקה אם אתה לא מסוגל להצביע, את לא תצביעי עם הלב שלך, כי אם תצביעי בלי שום משמעת קואליציונית לא תאפשרי למפלגה שלך להקים קואליציה או להשתתף בקואליציה. או שאתה מצביע על מה שאתה מתחייב או שלא,

אבל בכל העולם הדמוקרטי יש קואליציה ויש אופוזיציה, והקואליציה מצביעה לפי משמעת קואליציונית. ועובדה שממשלות שנשלטו על ידי מפלגת העבודה, מה? ממשלות של מפלגת העבודה בעבר, היו ממשלות כאלה, הייתה תקופה כזאת, תזכיר מה עשו,

האחרונה הייתה לפני 20 שנה.

לא אישרו את ההצעה הזאת.

אתה לא מתבייש שהיום, אחרי עשר שנים שלכם, ישראל הפכה להיות אחת המדינות האחרונות במערב בענייני שוויון? אתה לא מתבייש בזה? זה הישג שלכם.

אני חושב שישראל יכולה להיות גאה, והקהילה הגאה יכולה להיות גאה בשיפור המתמיד במעמדה של הקהילה הגאה בישראל, בתדמיתה, בלגיטימציה שהיא מקבלת, גם בעשר השנים האחרונות. תודה רבה. הממשלה מתנגדת להצעת החוק. יש לך עוד שלוש דקות. אה, יש לי עוד שלוש דקות. כן אדוני, לרשותך עוד שלוש דקות ו-12 שניות. אני אומר, דרך אגב, שבנושא הזה שיניתי את עמדתי. אני בעבר, הוא סיים לדבר.

עכשיו אני החלטתי כן להתייחס ברצינות להערות הביניים שלך. החלטתי לקחת אותך יותר ברצינות. חבל, בזמן, החלטת למשוך

12 מיליון שקל הוציא על פרסום בחו"ל לתיירות גאה, אבל הוא לא מסוגל להצביע בעד ההצעה הזאת.

זה מראה עוד תופעה של לגיטימציה והתקדמות. אבל אני רוצה להגיד לכם, האמת שבעבר, לפני 20 שנה, 15 שנים, אני התנגדתי לנישואים של בני אותו מין או לאיזושהי הסדרה, ושיניתי את עמדתי בנושא הזה, מותר לאדם גם לשקול מחדש ולשנות את עמדתו, והיום אני תומך בהסדרת העניין. תומך בהסדרת העניין, חושב שזה ראוי ונכון שישראל תמצא את הדרך להסדיר נישואים או ברית זוגיות בין אנשים בני אותו מין. לדעתי זה נכון אזרחית, נכון מוסרית ונכון מצפונית. זו עמדתי האישית, שדרך אגב, באמת עברה שינוי מאוד משמעותי כאן ב-10 15השנים האחרונות. מיצית, לא? אני לא יודע עוד אם שכנעתי את כולם. אתם יודעים, אצלנו כשאתה בודק אם אתה משכנע או לא משכנע, אתה צריך לשכנע או את דודי אמסלם או את עליזה. דודי, שכנעתי כבר? עוד לא השתכנעת? עוד לא. עליזה עוד לא השתכנעה? איפה אוחנה? אני רוצה לשמוע את עמדתו של אוחנה. שאלה מצוינת, אוחנה בסוגיה. את יודעת, היית לא פעם ולא פעמיים חברת ממשלה, ציפי לבני, כמו שהיא אומרת שאתם, ונדמה לי שגם היית סגנית או ממלאת מקום ראש הממשלה,

ואני משוכנע, תקני אותי אם אני טועה, שבאותה תקופה שאת היית בממשלה וגם ממלאת מקום ראש הממשלה, מספר שתיים בממשלה, עמדתם על זה שתהיה משמעת קואליציונית, ומה שיוחלט, בהתאם להסכמים או בוועדות שרים לחקיקה, יקוים בכנסת. עמדתם על זה או לא? קודם כול, אכן כך.

אלא מה מטריד אותי? אם הייתם באים ואומרים, אנשי הליכוד: אין לנו ברירה, החרדים,

הייתי אומרת: תינוק שנשבה, מסכנים שכמותכם. הבעיה שלי, שהליכוד, שהוציא מתוכו, ואני רוצה לומר שמאיר שטרית ורוני בר-און היו הראשונים שהובילו את ברית הזוגיות בתוך הליכוד, אז מה שקרה זה לא שאתם מחויבים עכשיו לחרדים, אלא זאת תכונה שלכם, וזה החלק הנורא. או כמו שאמר שר החינוך לסטודנט: אל תוותר. אני שמח לראות ששר החינוך פה. שיבחתי את הנכונות שלך להכניס ארגונים של הקהילה הגאה לבתי הספר ולהסביר בנושא, ואמרתי שאני חושב שזאת התקדמות מאוד יפה וראויה. ועכשיו לשאלתה של ציפי לבני, שאלתה של חברת הכנסת לבני. חברת הכנסת לבני, אני מעריך שבליכוד,

נגמר הזמן,

עם כל הכבוד, נגמר לך הזמן. סליחה, אבל כמה דקות מהנאום של השר היה פה נאום של סתיו שפיר, של ציפי לבני, זה לא קשור.

חבר הכנסת יואל חסון, שאלו, את שאלת שאלה, את מעוניינת לשמוע את התשובה?

אדוני השר, אז אני מבקשת לסיים. חברת הכנסת סתיו שפיר מעוניינת לחזור ולשכנע. עד לפני שתי דקות ביקשתם שאני אתייחס למה שאתם אומרים. פתאום אתם לא רוצים, לא, לא. לא, נגמר לך

אוקיי, מילה אחרונה.

סליחה, חבר הכנסת יואל חסון. נגמר לך הזמן, אני מבקש שתרד. חבר הכנסת יואל חסון, אתה לא תנהל פה. אני אגיד לו מתי לסיים. אני לא אדבר ולא אסכם עד שיואל לא ייתן לי לדבר. אני מבקשת, אני אגיד לשר. יואל חסון הוא לא יושב-ראש הכנסת כרגע. אדוני, אני מאוד מכבד אותך, התבקשתי לומר מילה אחרונה,

כשהיית אומר לי: משפט אחרון,

אני בעד פתרון לברית הזוגיות, אבל כעת אני אצביע כמובן, לא, זה לא יכול להיות,

תודה רבה. תודה רבה לשר יובל שטייניץ. חברת הכנסת סתיו שפיר, האם את מעוניינת?

מירב בן ארי, אנחנו מבקשים קצת שקט. אני רוצה להגיד משהו על האמירות האלה ששמענו פה מהשר שטייניץ, שהתפאר שהוא נפגש עם אנשים בקהילה, שהוא הגיע לקהילה. נו באמת, בחייאת. נפגשתם עם אנשים בקהילה? מה, הם איזה גוף נפרד? הם חברה אחרת? הם מגזר? מה זה נפגשת עם אנשים בקהילה? יש אנשים מהקהילה הגאה כאן באולם, פה במליאה. הרבה מהיועצים הפרלמנטריים של חברי הכנסת שהולכים להצביע עכשיו נגד הם בני ובנות הקהילה הגאה. תחשבו על הילדים שלכם, שחלקם הם חלק מהקהילה, תחשבו על דודים שלכם, תחשבו על קרובי משפחה אחרים שאתם מכירים. ובכל הנוגע לכמה מחברי הקואליציה, תחשבו גם על עצמכם. ועכשיו תעשו את המעשה הנכון, ואיך שהייתם רוצים לדמיין את מדינת ישראל. הסיבה שבשבילה באתם לפוליטיקה היא כדי לקדם את מדינת ישראל, היא בשביל הציבור הישראלי. הקהילה הגאה, שאתם מרשים לעצמכם להתייחס אליה במנותק מלאזרחים אחרים, היא חלק מכם, וחלקכם חלק ממנה. תעשו את המעשה האמיץ.

תודה רבה לחברת הכנסת סתיו שפיר. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין, התשע"ה 2015, של חברת הכנסת סתיו שפיר וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין, התשע"ה 2015, לא

אנחנו בישראל ב-2018, ונשים כל כך רבות חיות במציאות הזויה: יש גוף ממסדי במדינה שבעצם מאפשר לגברים לכלוא את הנשים. לא בכלא פיזי אלא בכלא נפשי, אבל זה כלא. זאת מציאות שאין לה אח ורע בעולם ואין לה מקום יותר בחברה מודרנית. ואנחנו צריכים לחזור ולהגיד את זה, ולדאוג שהוא ייפסק. יש נשים שעשרות שנים, עשרות שנים, מאבדות את השליטה על חייהן ומאבדות את חדוות החיים ונשארות תקועות במציאות חונקת ומדכאת, ולמדינה אין באמת פתרון, כי הממסד הרבני מאוד חזק. הוא מאוד חזק בחיבור בין נפשות, בנישואים, אבל הוא גם חזק, כל כך חזק, שהוא מאוד חלש כשזה מגיע להפרדתם. הרבה שנים לא היו כלים אפקטיביים לגירושין בין בני זוג, עד שהנשים, שהן הסובלות העיקריות, הרימו את קולן, התחילו להשמיע את קולן ולזעוק ולהפעיל לחץ ציבורי.

יש פתרון הלכתי, ולא אני המצאתי אותו, והוא זה שמובא כאן בהצעת החוק היום. לצערנו, הרבנות לא מקבלת אותו. היא מונעת כנראה מפחד ומחוסר מנהיגות, ובכך היא פוגעת בכל הנשים, ואגב גם בגברים, ובעיקר בילדים של אותן נשים, שלא זוכות לגט מבעליהן. הצעת החוק לא מחייבת את הרבנות לבטל את הנישואים. מה שיש בהצעת החוק, היא נותנת אפשרות להפקיע את ממון הקידושין, וכתוצאה מכך הרבנות תוכל להחליט אם היא מכריזה שהנישואים למעשה בטלים, וכך בני הזוג חוזרים להיות במעמד רווקים. האפשרות הזאת מונעת את כל התסבוכת של סרבנות הגט. ההצעה כרגע נותנת את הסמכות הזאת בידי בית הדין הרבני. אפשר שהיא גם תיתן את הסמכות הזאת בידי הכנסת,

העיקר שיתקבל העיקרון ששנה אחרי שפסק בית הדין הרבני על חיוב מתן גט, חיוב מתן גט, אם הוא לא ניתן, שנה אחר כך יופקע הממון שבו קידש הגבר את האישה, כך שבית הדין הרבני יוכל להכריז שהנישואים בטלים.

אמרתי: אני לא המצאתי, זה לא טריק רבני שאני הבאתי. השתמשו בפתרון הזה בעבר הרשב"א, הרמב"ן, הרב שרירא גאון. הם תמכו בכלי הזה כחלק מפתרון הלכתי.

במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הרב דוד בן שמעון החיל את תקנת מצרים. הוא ציטט המון פוסקים יהודים ספרדים שהביעו תמיכה בתקנה הזאת. זה הוחל על הרבה מאוד פסקי דין וביטל נישואין כשאי-אפשר היה אחרת להביא לגירושין. במאה ה-20, פרופ' פריימן כתב את הספר "סדר קידושין ונישואין", שבו הוא מביע תמיכה בשימוש הזה. ולסיום, גם הרב הרצוג בימי המנדט הבריטי קיבל למעשה את גישתם של רבי שמעון ופריימן בנושא. והכי חשוב,

גם הגדולים של ימינו, השתמשו בפרקטיקה ההלכתית הזאת כדי להתיר נישואים, הרב לאו והרב עובדיה, כך שלמעשה זה שריר וקיים. ומה שאני מבקשת בחוק הזה זה לעגן זאת. יש פתרון, אבל נראה שהרבנות הראשית נשארת מקובעת ומציבה בפני כל אותן נשים קיר של בטון. זה יוצר כאוס במציאות הנוכחית, כי תראו מה קורה עכשיו: נוצרים מעקפים. בוודאי שמעתם על גברת צביה גורודצקי, שרק לפני שנה, כשאני הבאתי את הצעת החוק, לקראת הבאת הצעת החוק לדיון כאן היא שבתה שביתת רעב במשך כשבוע מול הכנסת. ממש השבוע התקבל פסק דין די פורץ דרך של בית דין פרטי, של דיינים שקיבלו סמכות כדיינים, כפוסקים, והם ביטלו את נישואיה. היא היום אישה חופשייה והסירה את כיסוי הראש שלה, והיא מברכת כל בוקר על הסיטואציה החדשה, שהיא 18 שנה, 18 שנה, הייתה כלואה בביתה ובחייה עם גבר שהיא נישאה לו ולא שחרר אותה. הוא ישב בכלא. הוא משנת 2000 ישב בכלא, ופשוט לא היה אכפת לו גם להמשיך לשבת בכלא כנראה עוד 18 שנה ובלבד שלא ישחרר אותה. מה שקורה מהפנייה לבתי הדין הרבניים הפרטיים, סליחה, בתי הדין הפרטיים, זו עלולה להיות אנרכיה, ובתי הדין הרבניים והרבנות ודאי שלא רוצים אותה. אז במקום להתעקש ובמקום למנוע פתרונות הלכתיים מקובלים מהעבר ומההווה ובמקום לא לתת לחוק הזה לעבור, חוק שיאפשר לכל אישה מסורבת גט לצאת מהמצב שלה, במקום זאת, כל מה שמנסים הרבנים והרבנות הממסדית הוא לכפות

המונופול שלהם, וזה רק ייצור סיטואציה של בתי דין פרטיים, שייצרו הרבה יותר כאוס במערכת. אני קוראת לכם כאן היום לתמוך בהצעת החוק. כמו שאמרתי, הצעת החוק תבטל את המושג מסורבת גט. הוא פשוט לא יהיה, הוא יתפוגג. זו תהיה מציאות אחרת, לא רק למסורבות הגט שחיות בינינו היום אלא לכל הנשים בישראל. זה בידכם עכשיו, תודה. תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. ישיב מי שצריך להשיב, מה שרשום אצלי זה השר שטייניץ, האם הוא נמצא באולם? אוקיי, ניגש להצבעה. נכון. השר יריב לוין, אתה מעוניין להשיב בשם הממשלה?

הצבעה,

הצבעה. הצבעה, בבקשה. שמישהו ישיב בבקשה.

חבר הכנסת יואל חסון, אני מבקשת להירגע. אתה אל תנהל בבקשה את מה שקורה במליאה, בסדר? תודה רבה, אדוני. אבל גברתי היושבת-ראש, סליחה, זה לא בסדר. הצבעה שמית? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אין פה שר, צריך להצביע.

אדוני, סגן, איפה, הינה, יובל שטייניץ, מוותרים? מה מחליטים? אני מבקשת לדעת מה ההחלטה של הממשלה. השר משיב. בבקשה, השר שטייניץ, להשיב להצעה. לא בסדר. מה לא בסדר, אדוני?

הקואליציה, להתנהל עבור הקואליציה. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. זה מאוד מאוד לא

את הציונים אתה יכול לתת לי אצל יושב-ראש הכנסת. את לא אמורה לייצג את הקואליציה כשאת יושבת בכיסא הזה. הייתה בקשה להצבעה שמית, המזכירות לא הייתה מוכנה, וזאת ההחלטה של הממשלה. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. תעשו מה שאתם רוצים, אתם עושים מה שמתחשק לכם. מה אני אעשה עם זה? מה אני אמור לעשות עם זה?

מה? חברי הכנסת מהמחנה הציוני, אני מבקשת להירגע. השר משיב להצעת החוק. לא, אני לא אירגע. אני לא אירגע. לא יכול להיות, חבר הכנסת יואל חסון. שאת מנצלת את העובדה שאת יושבת-ראש הישיבה, חבר הכנסת יואל חסון,

חבר הכנסת יואל חסון, זו לא יהיה מצב שרק אתה תשאל. אם אתה שואל, אז לי יש זכות להשיב. את עשית הטיית הצבעה. תהיה על זה תלונה לוועדת האתיקה, כי

כי זוהיר בהלול הוא היה שדר ספקטקולרי, ומה שאתם עושים פה זה גם ספקטקולרי. התקנות, שטויות. אדוני השר, אני ממליצה לך להתייחס להצעת

הלכתית, זה, זה פתרון הלכתי לכל דבר ועניין.

זה קורה לי לעיתים רחוקות שאין לי מושג. בנושא הזה אין לי מושג. אבל זה שאין לי מושג לא אומר שאני לא אמשיך להקריא את תשובתו של שר הדתות, כי אני מייצג כרגע אותו. למה נתנו לך לענות במשהו שאין לך בו מושג? למה? כי אני מקריא במקומו של השר אזולאי, שלא היה יכול להימצא פה כרגע מכל מיני סיבות. אנחנו מוסרים לו בריאות טובה, וזה לא קשור בשום, יפה, אז שר אחר מקריא את תשובתו,

אין בעיה, אבל יש לך גם עמדה משלך, לא?

אני לא מכיר את הנושא מספיק טוב. אני אפילו לא יודע על מה מדובר.

צריך שתהיה לי עמדה גם בנושא שלא חקרתי ובדקתי? אתה לא שמעת על מזל דדון, לשעבר אטיאס? אני לא מכיר את הסוגיה של כספי קידושין, מה את רוצה ממני? אני מודה בזה. אני, בלי להיכנס, רק תענה אם אתה חושב שאישה, כשגבר מחליט שהוא כובל אותה בנישואים שנה, שנתיים, וגם 20, ראינו אתמול, האם אתה חושב שזה תקין שבית דין רבני לא מגרש אותה? גם אם אתה לא מבין, רק תגיד אם זה תקין או לא. זה לא. אתה גם הסברת את זה שאתה פילוסוף, אז אתה פילוסוף ואתה אוהב להטיל ספק.

שיש, שבהן הפילוסוף צריך להטיל ספק. אני אישית חושב שנישואים זה דבר ששני הצדדים מעוניינים בו.

ברגע שצד אחד לא מעוניין בו, אז זה מצער מאוד, אבל,

ברית זה בהסכמת שני הצדדים, לא בהסכמת צד אחד. רגע, נו, נו. אבל, בלי להיכנס יותר מדי, אה, את זה כבר הקראתי, אילו הדבר היה אכן אפשרי מבחינה הלכתית, הרי שחכמי ישראל, במשך כל הדורות, לא היו נמנעים מלהשתמש בו בחיפושם יומם ולילה אחר היתרים ופתרונות לאותן עגונות. יש לציין כי הצעות מעין אלה כבר הועלו בעבר ונדחו נחרצות על ידי חכמי ההלכה לדורותיהם. על פי החוק, לבתי הדין הרבניים בישראל הסמכות הייחודית בענייני נישואין וגירושין, ולהם האחריות ההלכתית, המוסרית והחוקית בעניינים אלה. לכן, מן הראוי שכל הצעות החוק הבאות במטרה אמיתית לסייע לעגונות יגובשו בתיאום עם בתי הדין הרבניים ונשיא בית הדין הרבני הגדול, דבר שלא נעשה במקרה זה. אני אדלג קצת ואני מגיע לסיכום. תדלג הרבה. אה, אוקיי. בתי הדין הרבניים יוזמים אמצעים רבים ומשמעותיים במלחמתם למען העגונות,

למשל, שימוש בהרחקות חברתיות המוכרות בשם הרחקות דרבנו תם, ובכללם אפשרות השיימינג כנגד סרבני גט, ורק השבוע נוכחנו לראות כיצד הדבר פעל מול סרבן גט. לכן רבותיי, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. לפני שאני יורד מהדוכן אני,

אולי, את מירי רגב, לפני שאני יורד מהדוכן, אני רוצה להתנצל בפני חברת הכנסת סלימאן, שאמרה לי שהיא נפגעה מכך שקראתי להצעת החוק שלה קודם הזויה. אני אכן חושב שההצעה גרועה ביותר, מאחר שאינני רוצה לפגוע לחינם ולא במתכוון בחברת כנסת, אני חוזר בי מהמילה "הזויה", שנאמרה בדיון על אחד החוקים הקודמים.

תודה רבה לשר שטייניץ. רבותיי, האם חברת הכנסת יעל כהן-פארן מעוניינת לחזור? בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך.

אני רוצה לומר שמה שקרה כאן קודם, גם שהשר לא היה ואז, כשרצינו ללכת להצבעה, פתאום רצו שמית ולא היה כאן אף אחד, כל ההתנהלות הייתה פשוט ביזיון לבית הזה. התשובה של השר, אדוני השר, אתה אומנם קראת מדף, אדוני השר, אבל גם מי שכתב לך את הדף כנראה לא הבין מה יש בחוק ולא העמיק, כי קודם כול החוק מדבר רק מצב שיש פסק דין של בית דין רבני למתן גט, לחיוב מתן גט, ופסק הדין הזה לא מתקיים, שנה אחר כך החוק הזה חל. זה מה שהחוק הזה אומר. דבר שני, מי שכתב את הדברים של השר אזולאי, אני מניחה שזה כנראה לא היה הוא, ואני מאחלת לו מכאן רפואה שלמה והחלמה מהירה, אני יודעת שמה שברור הוא שהפקעת הקידושין היא פרקטיקה שהייתה בעבר, שיושמה על ידי רבנים גדולי דור, על ידי רבנים עם אומץ, עם מנהיגות, שלא פחדו, שהסתכלו למציאות בעיניים, שראו שאפשר לעשות תהליך הלכתי תקין ולשחרר אישה אומללה מסרבנות הגט שהיא נמצאת בה. מעגינותה. כיום, כנראה אין בארץ, אין במדינת ישראל, את האומץ הזה, את המנהיגות הזאת. לכן אני אומרת,

אנחנו, הכנסת, צריכים לקחת את המנהיגות הזאת ולהגדיר אותה בחוק של הכנסת. ודבר אחר, לכל חברי ובעיקר חברות הכנסת של הקואליציה, שהולכות להצביע עכשיו נגד החוק הזה, תזכרו שזה היה בידיים שלכם להביא לכך שלא יהיו יותר עגונות ומסורבות גט, ואתם מונעים את זה היום. תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון, הפקעת זכויות), התשע"ו 2016, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון, הפקעת זכויות), התשע"ו 2016, לא נתקבלה. בעד, 33 חברי כנסת, 41 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת, תוסיפי אותי, טלי.

אני קובעת כי הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון, הפקעת זכויות), התשע"ו 2016, לא אושרה. חברת הכנסת לאה פדידה מבקשת להירשם כתומכת בהצעת החוק.

מקדימים הצעה אחת, של חבר הכנסת

כי הוא יוצא בשליחות הכנסת, וכרגע עוברים להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות

אני לא חושב שזה אסון. ואם חייזר היה מגיע לבקר פה במדינה, או אם מישהו יקרא את ההיסטוריה בעוד 50 שנה, הוא היה שואל את עצמו: מה, מה הסיפור של המדינה הזאת?

יש כל כך הרבה עניינים חשובים, מהעפיפונים שם ועד האיראנים שם, ומכל הדברים האלה כבר 10 ימים שמדינת ישראל, 8.5 מיליון איש, די חכמים, די נבונים, רק מתעסקים עם משחק כדורגל. כאילו כל עתידם מונח. חצי זמן עוסקים בחלוקת הכרטיסים: למי זה הולך, איך זה הולך ולמה זה הולך, כמובן, בושה וחרפה, ואחר כך, אז המשחק בוטל, אוקיי, ביג דיל. מדינה נורמלית הייתה אומרת: לא באים, כן באים,

אם זה יסתיים כך או יסתיים אחרת. אנחנו הפכנו את זה לאסון לאומי.

מי שעשה את זה זה השולחן הזה, דמוי הפרסה, שיושב לפניי, ששרים בו, כל עניינם הפך להיות אם משחק ישוחק בחיפה או בירושלים. נו, באמת. מה זה משנה? זו הכרה בירושלים? זה משנה את העולם? העולם ידבר איתנו אחרת ועלינו אחרת?

אני מאוד אוהב ספורט, מאוד אוהב כדורגל, אבל שתהיה פה איזושהי פרופורציה בדברים החשובים והפחות-חשובים. טוב, תמשיכו לחיות בתוך הביצה הזאת. אולי תתעוררו פעם. אולי כשתתעוררו, תתעוררו כנראה כבר מאוחר מדי. הבאתם אותנו למקומות הכי משונים שאפשר לדבר עליהם. תראו, הצעת החוק שלי עוסקת, כמו שעסקה חברתי לפניי, סתיו, גם כן בענייני הקהילה הגאה בישראל. ואני אומר מראש שכן, יובל שטייניץ צודק, יש התקדמות במעמד הקהילה הגאה במדינת ישראל. אני מסכים איתך, ויש תהליך חשוב, ואנחנו מדברים על זה בהרבה הזדמנויות, אבל זה בזכות בית המשפט העליון, שהם רוצים לסרס אותו. בקצב הזה, נכון. יפה מאוד, חברתי מרב העמידה, חידדה את הנקודה. זה לא בגלל החקיקה, כי החקיקה נחסמת בכל הזדמנות שהיא, זה רק בגלל בית הדין הגבוה לצדק, שהוא, בהליכים ממושכים, ובלחצים, ובפניות חוזרות ונשנות, פותח פתח לחייהם של אלפים ועשרות-אלפים, אולי מאות-אלפים, של אנשים שחיים בארץ ורוצים לחיות בדרכם שלהם, שהיא שונה מדרכם של אחרים. ועל זה אני מכבד אותם ונותן להם את האפשרות, כי אני רוצה שיהיה שוויון בין אנשים. ולכן אני מצדיע גם לבית המשפט, התהליך מתפתח והולך, ואני מצדיע גם, אמרתי את זה בכל הזדמנות, לחבריי בקהילה הגאה. הם לא עוצרים, הם שליחים שמובילים את המערכה הזאת גם בוועדות הכנסת, גם בזירה הציבורית וגם בבית המשפט, בכל הזדמנות, כדי לתת לנשים ולגברים שישנם שם את הזכות האלמנטרית לחיות חיים משלהם. רק השבוע, או בשבוע שעבר, היה בכנסת דיון על עניין הפונדקאות. הממשלה פתחה פתח בחוק מסוים,

לנשים שאינן יכולות מטעמי בריאות וכדומה. מצוין. אז אמרנו, אז למה לא לאפשר את זה גם לחברי הקהילה, שהיו נוכחים בדיון? למה לא? אם כבר יש איזה היגיון, פתחתם את הפתח הצר הזה, בואו נפתח אותו עוד טיפה ונכניס לתוכו אלפי אנשים אחרים. מה שאנחנו רוצים עכשיו, בהצעת החוק שלנו, להבהיר בעניין הפנסיה כי פנסיה היא, כפי שאני מצטט, המנגנון העיקרי והחשוב ביותר להבטחת חיים לאנשים בעת הגיעם לגיל פרישה, זה נופל גם בתחום האחריות שלי ושל חברי איציק שמולי וטלי פלוסקוב, שאנחנו שומרים, מטפחים את האוכלוסייה הוותיקה במדינת ישראל ורוצים לתת להם חיים של כבוד גם אחרי שהם פורשים לגמלאות, הם לא הולכים לאיבוד, הם נשארים פה איתנו. מה אמרנו? לאחר שהם נפטרים, צריך להבטיח, כשזה קורה, שבני או בנות זוגם יקבלו את אותם תשלומי פנסיה שהגיעו להם. מה שמצאנו הוא שבתקנונים שמגדירים את בעלי הזכות, אני יכול לצטט לכם מתוך התקנונים האלה, מדובר על בעלה של מבוטחת או מי שהוכר בציבור או בת זוג, אשתו של, מי שהוכרה וכדומה. כלומר, הטרמינולוגיה שנוקטים היא טרמינולוגיה הטרוסקסואלית. היא לא נותנת את ההערכה ואת הכבוד לבני אותו מין שחיים במשותף ושחולקים את חייהם ביחד ומבקשים שתהיה להם גם אפשרות להוריש לבני זוגם את האפשרות לקבל את הפנסיה בעבורם ולהמשיך את חייהם בדרכם. היא לא מאפשרת להם את זה, ואנחנו רוצים שבאמצעות החוק הזה ייווצר שוויון. הלשון קובעת, אנחנו יודעים כי הלשון מבטאת את השינוי ומבטאת את ההכרה והיא יוצרת את אותו שינוי תודעתי כל כך חשוב שאנחנו רוצים בו לטובת חברי הקהילה. לכן ביקשנו, בהצעת החוק הזאת שלי, שהתקנונים בקרנות הפנסיה ינוסחו באופן שיהיה ברור שכל בן או בת זוג, בכל הרכב משפחתי שהוא, ייהנו מן ההטבה הזאת שמגיעה להם. הם יכולים לקבל את הפנסיה בפנסיית השאירים על בן או בת זוגם שהלכו לעולמם. זאת הדרישה שלנו, להכניס את השינוי הזה בלשון התקנונים ולמנוע אפליה על רקע נטייה מינית של העמיתים והמוטבים בקרנות הפנסיה. כבר היו בעבר הליכים משפטיים בעניין הזה. מונח לפניי הליך משפטי שהתנהל לפני שנה בערך, פחות משנה, ושבו, בעת הדיון וההכרעה נאמר: "ניכר כי התקנון אינו נוקב בלשון המתאימה לבני זוג מאותו מין כבענייננו, אולם אין בכך כדי להשליך על הזכויות בהיבט המהותי". בהיבט המהותי, נכון, בית המשפט הכיר בזכות של השאיר או השאירה לקבל את הפנסיה, אבל יחד עם זאת, הוא הצביע על כך שהלשון אינה מתאימה ואינה מכבדת את אותו אדם, גבר או אישה, שעומדים לקבל את ההטבה. מכך עולה, שצריך לתקן את החוק בדרך הזאת, ולחייב את התקנונים לנקוט את הלשון הנכונה ולתת אפשרות לכל ההרכבים שאנחנו מכירים, גברים עם גברים, נשים עם נשים, נשים עם גברים, כולם נופלים באותה קטגוריה. אני מקווה שההצעה הזאת שלנו תאושר, אני יודע שאתם באופן אוטומטי מצביעים נגד כל דבר שנוגע לענייני הקהילה. זה נראה לכם כמו לא יודע מה, אני לא רוצה לנקוט לשון לא זהירה, אבל שום דבר לא עובר. אז אני אומר, תפתחו קצת את האוזניים, תאזינו לקולות שעולים מתוך החברה הישראלית, תבינו את המשמעות שיש לכך, להרבה אנשים שמחכים לחוק כזה ולחוקים אחרים שהעלינו היום, ושנמשיך להעלות בכל הזדמנות שנוכל כדי לאפשר לבני הקהילה לחיות פה חיים שוויוניים כמו כל אחד אחר. זה חשוב לנו, זה חשוב להם, זה חשוב לכל אחד שרוצה שהמדינה הזאת תהיה הבית שלו. עוד פעם, אני מודה ללוחמים בני הקהילה, ששבים ונלחמים ומעודדים אותנו ותומכים בנו ודוחפים אותנו להשתמש ביכולות שלנו בתוך הכנסת כדי לקדם את העניינים שלהם.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן,

סגן השר הרב יצחק כהן, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאתחיל לדבר, אנחנו נחשפנו אתמול לדבר מדהים, לדוח סודי שהגיש יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ד"ר יובל שטייניץ עוד הרבה לפני שנחשפנו לסיפור על השמדת הכור, והשתלשלות העניינים, כפי שנחשפנו אליה, פשוט מדהימה. אז קודם כול, ד"ר שטייניץ, יישר כוח. אתה יודע, חז"ל אומרים, סוף הכבוד לבוא. דוקטור לפילוסופיה. כן, דוקטור לפילוסופיה. אני זוכר גם כן ששר הביטחון עמיר פרץ, כשהייתי חבר קבינט, היה דיון בעניין כיפת ברזל או לייזר, איך הוא נאבק כמו אריה מול כל הגאונים, הגנרלים, ומי לא עמד שם בפרץ? ופרץ לא נכנע, בדעת מיעוט, יחד עם בוכריס, אני זוכר שהוא כן היה לצידך, מנכ"ל משרד הביטחון, והם הצליחו להעביר את ההצעה. והינה אנחנו רואים, שסמל יובל שטייניץ, ד"ר שטייניץ, וסרן,

סגן עמיר פרץ?

סרן, סליחה, הם עשו שינויים בחזון, בראייה למרחק, פשוט מדהים, מדהים. אז יישר כוח לך ד"ר שטייניץ. רק אתמול נחשפנו לזה, אף אחד פה לא ידע שום דבר,

גם אני כחבר קבינט בזמנו, לא ידעתי כלום. יישר כוח לך, עמיר פרץ, על הנחישות. ועכשיו להצעת החוק, אני תוהה באיזה עוד סעיפים תחפשו את הנושאים האלה. אני שואל אותך, באיזה עוד סעיפים תחפשו, אנחנו חושבים, אתם עושים את זה רק לקראת תאריכים מסוימים, או שאתם עושים את זה, אני יודע שאוספים חברים בינתיים להצבעה, אבל אני אומר לך, הסיעה הזאת, למה אתה כזה? אני כל כך מכבד אותך, למה אתה כזה?

לא, אתה תחזור בך ממה שאמרת. אני חוזר.

אני אומר לך: אנחנו נחושים לקיים ולקדם סוגיות בחברה

פרשת השבוע, אוקיי. בפרשת השבוע שעבר ראינו משהו,

באמת, משהו עם מנהיגות, כשבאו מתלוננים, הרב אייכלר, כשהגיעו המתלוננים בתלונות למשה רבנו: קצה נפשנו בלחם הקלוקל, על מה הם התלוננו?

זכרנו את סיר הבשר, את הדגה שאכלנו במצרים. את הקישואים, את האבטיחים, את הבצלים. פה אנחנו מבחינים בתופעה מדהימה: משה רבנו לא עומד בזה. לא עומד בזה. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להרוג אותו. אם מצאתי חן בעיניך, "הרגני נא הרֹג". נשאלת השאלה: משה רבנו, שהתמודד עם אתגרים כל כך גדולים כמו בחטא העגל, והשבוע היה חטא המרגלים, כל כך הרבה אתגרים,

הוא נשבר? חלילה, לכאורה. "הרגני נא הרג" מה קרה? כבוד יושב-ראש הישיבה, הרב אייכלר, כל עוד האתגר של משה רבנו היה אתגר אידיאולוגי, הוא התמודד איתו ותמיד ניצח. תמיד ניצח. אבל כשהאתגר הוא אבטיחים וקישואים, פה הוא כבר לא יכול היה יותר. בקישואים ואבטיחים אני לא יכול, לא. עם זה אני לא יכול להתמודד. לא יכול להתמודד עם קישואים ואבטיחים ודגים ובשר. פה, "הרגני נא הרג". אתה רואה, נחמן שי, כשהאתגר הוא אתגר אידיאולוגי מעמיק, גדול, משה רבנו התמודד וניצח. תמיד הוא ניצח, אבל, אדוני סגן השר, גם אז היו גאים וגאות. מה פרשת השבוע? גם אצל משה רבנו. אי-אפשר לשמוע. בקיצור, כשאתה מגיע לאבטיחים וקישואים, פה הוא לא יכול היה להתמודד. מעניין. עקבת אחריי, איציק? אני מנסה לחשוב מי הקישואים ומי האבטיחים. לא, לא זה. אני סטיתי מהנושא, שעליזה תצליח לגייס רוב. ביקשו פרשת השבוע, קיבלו פרשת השבוע.

בבקשה? עכשיו אתה צריך להתנצל, אני מציע שגם אתה תחשוב ככה. לא. ביקשתי ממך לבוא איתי לתקנון הממשלה.

אתה לא מעוניין. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, לאור כל זאת, אבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. תודה רבה. תודה לסגן שר האוצר הרב יצחק כהן. קיבלתי איתות. אנחנו נרצה לשאול את נחמן שי אם הוא רוצה לעלות. לא, לא.

יש לך זכות לעלות ולהגיב אם אתה רוצה. אז אם אתה לא רוצה, אנחנו ניגשים מייד להצבעה על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, של חבר הכנסת נחמן שי. מי בעד, מי נגד? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, איסור הפלייה מחמת נטייה מינית), התשע"ז 2017,

לא לשנות את התוצאה: חברי הכנסת זוהיר בהלול, מרב מיכאלי, ציפי לבני, מאיר כהן, רצו להצביע בעד. לפני שנעבור לחוק הבא אני רוצה לברך את בני ובנות מצווה מקיבוץ נחשון. ברוכים הבאים לכנסת. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 45), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת הכנסת.

אנחנו חוזרים לסדר-היום, להצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התשע"ז 2017, של חברת הכנסת קסניה סבטלובה. תנמק חברת הכנסת יעל כהן-פארן. האם היא נמצאת באולם? לא. נמצאת? אז בבקשה. חברת הכנסת כהן-פארן, עד עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, שהוא חוק של חברתי חברת הכנסת קסניה סבטלובה ואני מציגה אותו כאן היום, הוא בעצם תיקון עוול היסטורי וצביעות שלנו כנבחרי ציבור. כולנו מקבלים רכב צמוד, ומה לעשות, לא לכל אזרחי מדינת ישראל נמצאת הפריבילגיה הזאת. אני עומדת כאן ומבשרת לכם: מדינת ישראל מפירה באופן בוטה את סעיף 5 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שאומר שאין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת. אז איך תסבירו, איך אנחנו מסבירים למיליוני תושבי ישראל שאין ברשותם רכב, שאנחנו שמים אותם בהסגר בביתם במשך 24 שעות כל שבוע? איך אנחנו מסבירים את זה? החוק, כמו שאמרתי, בא לתקן עוול היסטורי. זה תיקון מתבקש, שיצעיד את מדינת ישראל קדימה לעולם המודרני. יש לו שני היבטים עיקריים: קודם כול, ההיבט החברתי. אני רוצה להכיר לכם את המציאות, גבירותיי ורבותיי, חבריי חברות וחברי הכנסת: ל-40% ממשקי הבית בישראל אין רכב פרטי. זה לא מספרים שאני המצאתי, זה נתונים של הלמ"ס, ואני מודה לארגון תחבורה היום ומחר, שסיפק לי את המידע ואת הנתונים. אנחנו מדברים על מיליוני אנשים שהם חסרי רכבים, והם נשארים כלואים בבית במשך יממה אחת בשבוע. זה נראה לכם הגיוני? הם לא יכולים לבקר קרובי משפחה בשבת, הם לא יכולים להגיע לים או לאתרי נופש וטבע או בילוי. הם לא יכולים להתנייד במקרי חירום. אנחנו מדברים על כך שבישראל אחוז האוכלוסייה שזקוקה לתחבורה ציבורית הוא מהגבוהים במדינות ה-OECD. אתם יודעים כמה מכוניות יש בישראל לכל 1,000 איש? במדינה שלנו, לכל 1,000 נפשות, יש רק 340 כלי רכב. לעומת זאת, ב-OECD הממוצע הוא 550. אז מה אנחנו מציעים לאותם אנשים לעשות? בואו, תעלו לפה ותיתנו לנו תשובות. ההיבט הסביבתי של החוק הוא ברור וידוע אבל אני אדבר עליו כאן: כמובן, אני כל חיי לוחמת סביבתית. אני ראיתי במו עיניי את השלכות הזיהום הסביבתי. מדינת ישראל עולה על גדותיה ברכבים פרטיים.

והשוק מדרבנים אותנו לרכוש רכב פרטי. תשתית התחבורה הציבורית כל כך לא נגישה עד שאנשים מעדיפים פשוט לא להסתמך עליה. ואז, מה התוצאה? יותר מכוניות, יותר פקקים ויותר זיהום. עכשיו, מה שקורה זה שלאנשים אין ברירה, כשהם יודעים שביום השביעי, ביום המנוחה שלהם, אם הם רוצים לנסוע, אלה שכן יכולים לאפשר רכב פרטי לעצמם, הם ייאלצו לנסוע ברכב פרטי. כי לא תהיה תחבורה ציבורית, כי אין. אז אין בכלל שאלה, אז הם רוכשים רכב. מי שיכול לרכוש רכב, רוכש רכב. ואז, כמובן, אין לו שום תמריץ לעבור לכלי תחבורה אחר בשאר ימי השבוע. העומס בכבישים תוקע את המדינה ותוקע את כולנו בפקקי ענק, וגם תוקע את התנועה של התחבורה הציבורית, של האוטובוסים בימי החול, ואז היא נהיית פחות יעילה,

אז איך היא תמשוך אליה אנשים שיעזבו את הרכב הפרטי ויעברו לתחבורה ציבורית? זה מין מעגל, ואנחנו שבויים בו. והנקודה הזאת של השבת, של התחבורה הציבורית החסרה בשבת, היא המרכז של המעגל הזה. על פי סקר שהתפרסם באחרונה, הרבה מאוד אנשים מגיעים למקומות העבודה ברכב הפרטי כי אין להם ברירה, וזה משפיע מאוד על החיים שלהם. אני רוצה לתת לכם קצת מידע. 65% מהעובדים מגיעים עם רכב פרטי למקום העבודה, יותר משליש מהם אמרו שהנסיעה לוקחת עד שעה, וכ-20% שהנסיעה אורכת לא פחות משעה וחצי לכל כיוון. 20% מהאנשים מתניידים כל יום ברחבי מדינת ישראל לעבודה ובחזרה יותר משעה וחצי לכיוון. ואז שאלו אותם: איך זה משפיע עליכם? אז כמעט 60% 57% מהמשיבים ענו שהם נאלצו לצאת מהבית הרבה יותר מוקדם מבעבר כי יש כל כך הרבה פקקים. כולנו פה,

כל מי שלא גר בירושלים, חווה את זה ביום-יום. שליש ענו שהם מגיעים הרבה הרבה יותר עייפים לעבודה, זה משליך על הפריון הלאומי שלנו, כי מדובר פה בהמון אנשים. ועוד שליש נאלצים להישאר עד מאוחר יותר, מה לעשות, הם הגיעו מאוחר כי היו פקקים. רק כ-20% טענו שאין לזמן הנסיעה השפעה על העבודה.

80% מודים ואומרים שהנסיעה ברכב הפרטי לעבודה מאוד מאוד משפיעה עליהם. עכשיו, תראו, אין פתרון. מהסקר עולה שכשאין פתרון מספק מהרשויות או, מצד שני מהמעסיקים, אז פשוט מרבית העובדים לא רואים כיצד הם יתניידו בדרך אחרת ואיך הם יכולים לוותר על הרכב.

יעדיפו להמשיך בהרגלים הרעים ולהישאר לעמוד בפקקים למרות הכול.

איזה מטה קסם: נסלול עוד ועוד ועוד כבישים, הם יתמלאו בעוד ועוד מאות מכוניות. הפתרון הוא תחבורה ציבורית, ועל כך אנחנו מדברים כאן יומם וליל, בוקר וערב, באמת, בהרבה מאוד דיונים, בוועדות, במליאה. וגם נעשים כמה פרויקטים, אני לא אומרת לחלוטין שלא, אבל עצם זה שאין תחבורה ציבורית בשבת משפיע על כל משק התחבורה ועל כל תשתיות התחבורה, ועל כל דרך ההתנהלות של אנשים, כי פשוט אף אחד לא רואה סיכוי לצאת מהמצב הזה שהוא צריך רכב. לסיכום, תחבורה ציבורית בשבת זאת לא התרסה נגד הציבור הדתי. החוק נוסח בצורה כזאת שהוא לא יפגע בחברה הדתית והחרדית. תחבורה ציבורית בשבת תהיה במקומות שלא גרים, שלא נמצאת בהם האוכלוסייה החרדית. היא גם תהיה מצומצמת יותר, היא לא תהיה כמו ביום רגיל. היא תאפשר התניידות למקומות שאנשים נוסעים אליהם בשבת, או בין ערים, לבקר קרובי משפחה וחברים. זה תיקון של עוול היסטורי, ותיקון מצב שבו המדינה עוברת בעצמה על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אנחנו מחויבים לתת לאזרחים שלנו את החופש שמגיע להם ולא לכלוא אותם בבית, לא לכפות עליהם להישאר כלואים בבית. אני קוראת לכולם לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יעל פארן. מי שישיב על ההצעה הזאת זה סגן שר האוצר הרב יצחק כהן. יש לך עשר דקות. עד עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר יובל שטייניץ, יושב-ראש האופוזיציה מר בוז'י הרצוג, חברי היקר, אני אפתח במשפט האלמותי: יותר משישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל. נכון מאוד.

תגיד מי אמר את זה:

זה לא מדרש ולא, וברל כצנלסון.

תאמין לי, הרבה מתפארים במשפט הזה. הייתי מביא לכם פה את דבריהם של אבותיכם האידאולוגיים, החל בדיזנגוף וחיים נחמן ביאליק. לא, הוא לא היה, דיזנגוף היה ממפלגה אחרת. בבקשה? הוא היה הציונים הכלליים. לא שומעים אותך. אנחנו לא שומעים אותך.

תבואי לפה, קחי כיסא של שר. היא שומרת שבת.

את שומרת שבת? כן. כל הכבוד. זכית. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, אני עומד ומשתומם פעם אחר פעם שפה,

במדינת ישראל, במדינת היהודים, צריך כל פעם לחזור ולהגן על השבת מפני תוקפיה ומחוקים שבאים לקעקע אותה. כל כך חבל, הדבר הכי יקר והכי קדוש.

מי שהיה אמור להשיב על הצעת החוק הזאת היה שר התחבורה ישראל כץ. התבקשתי להשיב במקומו, ואני עושה את זה בשמחה. בשמחה אני עושה את זה. אני לא יודע אם התשובה שהוא הכין מתאימה לתשובה שאני אמור להגיד, אבל בואו נתחיל לקרוא ונתקן תוך כדי תנועה. הוא מספר כמה הוא טוב. בבקשה? הוא בדרך כלל מספר כמה הוא טוב. כבוד הרב, היינו צריכים לעבור על זה קודם, על התשובה של ישראל כץ. יעל גרמן, יישר כוח על הוועדה שטיפלה בחוק נגד אותם עורכי דין שמנצלים את ניצולי השואה. חיכיתי להזדמנות להגיד לך יישר כוח. תמשיכי עד קריאה שנייה ושלישית, ואל תיכנעי ללחצים. אין סיכוי. אדוני היושב-ראש, התשובה שהכין השר כץ, אני מאוד מאוד מקווה שהיא מתאימה להשקפה שלנו. כך הוא אומר: הפעלת תחבורה ציבורית בשבת הינה סוגיה העולה מעת לעת ביוזמות חקיקה של חברי כנסת אשר מטרתן הרחבת הפעלת התחבורה ציבורית בשבת,

להביא לשינוי הסטטוס קוו הקיים היום במדינת ישראל. עד עכשיו זה בסדר.

עד עכשיו זה בסדר. מטרת החוק המוצע היא לקבוע את העקרונות להפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, חס וחלילה, בתחומי הרשות המקומית, בהתחשב באופייה השונה של כל רשות מקומית ובמגוון האוכלוסייה המתגוררת בשטחה. אין דבר כזה, לא קיים דבר כזה.

ארץ ישראל היא ארץ ישראל ממטולה בצפון ועד אילת בדרום, אין חלוקה לקנטונים בארץ ישראל. ארץ ישראל קדושה בכל חלקיה. בארץ ישראל. נכון, אבל יש מחלוקת. נכון. אתה רוצה שאני אצטט פה את השיעורים בפילוסופיה שנתת לנו באוצר? אחד אני כן אגיד. כשדיברו על ניסים, היינו יושבים, כשהייתי סגנו, כשאז זכיתי להיות סגנו של יובל שטייניץ במשרד האוצר, היינו יושבים בנושאים אידיאולוגיים. אחד הנושאים היה הנושא של ניסים, אז אנשים דיברו על כל מיני ניסים שקרו בהיסטוריה. ד"ר שטייניץ אמר: יש נס אחד שאתם לא מדברים עליו, איך הכדור הזה,

זה הנס הכי גדול, ועל זה אתם לא מדברים? ואז נזכרתי בדבריו של המשורר, שאמר: תולה ארץ, על בלימה. על בלימה. זה מה שאמר שטייניץ. על בלי מס. בלימה. נס, עומדת ארץ. משרד האוצר צריך לעשות עוד ניסים, ולא מיסים. אבל צריך את העניבה עם הדגל, זה יעזור לי.

היא לקבוע את העקרונות להפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי בתחומי הרשויות המקומיות, היה לא תהיה, בהתחשב באופייה השונה של כל רשות מקומית ובמגוון האוכלוסייה המתגוררת בשטחה. החלטות לעניין ההיקף והפריסה של ההסעות בשבת ייקבעו על ידי מועצת הרשות המקומית ויהיו בהתאם לצורכי התושבים. עד כאן הצעת החוק. כמו כן, מוצע לקבוע שלא יועסקו נהגי תחבורה ציבורית שיום מנוחתם השבועי הוא יום השבת. בנוסף, מוצע להסמיך את שר התחבורה, אני עד עכשיו קורא לא מתוך התשובה, אלא ציטוטים מתוך החוק שהגישה חברת הכנסת קסניה סַבטלובה. בנוסף, מוצע להסמיך, סבטלובה.

סבטלובה. נכון. מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לרישוי קווי תחבורה ציבורית בין-עירונית, חס וחלילה. החוק המוצע אינו עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 71(7א) לפקודת התעבורה,

הוא גם לא עולה בקנה מידה עם שולחן ערוך, המסמיך את שר התחבורה להתקין תקנות בעניין איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות, שלפיו בעניין זה יתחשב שר התחבורה ככל שניתן במסורת ישראל. עליזה, את מקשיבה לתשובה? אתה מדבר, לא, עד עכשיו ציטטנו מתוך החוק. בהתאמה, אגב, גפני, מה עושים כל חלקי הקואליציה? זה בסדר? כל מרכיבי הקואליציה נגד. החלקים, המרכיבים של הקואליציה, של הממשלה. בהתאמה להוראה זו, נקבע בתקנה 386א לתקנות התעבורה, התשכ"א 1961, כי הרשות לא תיתן רישיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בשבת אלא בקו שירות המשרת נוסעים לבית החולים, ליישוב ספר, אני צריך להגיע הביתה לשבת. אדוני השר, כל הפרעה של חבר הכנסת גליק זה על חשבון הזמן שלך, אז אל תיתן לו להפריע. לא, לא, לי יש זמן בלתי מוגבל. לא, עד עשר דקות, אומר המזכיר.

יש לי זמן בלתי מוגבל, כי אני חייב להסביר למה השבת חשובה לעם ישראל. אבל צריך להגיע הביתה לשבת. אני חוזר: בהתאמה להוראה זו נקבע בתקנה 386א לתקנות התעבורה, התשכ"א 1961, כי הרשות לא תיתן רישיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בשבת אלא לקו שירות המשרת נוסעים, מה שנקרא לפיקוח נפש, לבית חולים, ליישוב ספר, ליישובים שתושביהם אינם יהודים, או שהקו חיוני מבחינת ביטחון לציבור או מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית. לשאלתך, אדוני היושב-ראש, כבר כיום קיים הסדר בפקודת התעבורה הנותן מענה שמסמיך את שר התחבורה להתקין תקנות בעניין איסור הפעלת תחבורה ציבורית ביום מנוחה, המוגדר במדינת ישראל כיום השבת, ובכך שומר על צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית. מדינה יהודית זה לא רק בוויכוחים אידיאולוגיים עם הרשימה המשותפת. השר גלנט, שמעתי אותך הבוקר בוויכוח עם חבר כנסת מהרשימה המשותפת, והדגשת, בצדק, שזו מדינה יהודית. אבל אתה יודע מה מאפיין אותה כמדינה יהודית? תורת ישראל. השבת. אלה המאפיינים הבסיסיים, בלעדי זה,

אנחנו דורשים מכל העולם כולו להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, קודם כול, שכל חלקי הבית הזה יכירו בה כבמדינה יהודית.

שהחברים מכל חלקי הבית יכירו במדינת ישראל כמדינה יהודית, ואחר כך נדרוש מאבו מאזן להכיר בה כמדינה יהודית. כפי שאמרנו, ההסדר שומר על צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית, ויובהר כי הממשלה מתנגדת ליוזמות חקיקה שיש בהן כדי לפגוע באופייה,

אני מסיים, בוא, בוא.

אני אומר לך, הממשלה מתנגדת ליוזמת החקיקה. שב תצביע, אני כבר מסיים. אתה אמור להצביע.

הכול מסודר. אני צריך להיות בטקס לחללי מלחמת לבנון השנייה, שזה חשוב. וכבודו מקוזז. תם הזמן, אדוני סגן השר, תם הזמן. עד שנקבל את האור הירוק מעליזה. לא, לא, אדוני היושב-ראש, אתם חוזרים על זה פעם נוספת. תם הזמן, צריך לגשת להצבעה, הוא צריך לרדת מהבמה. אי-אפשר לנהל ככה כנסת, אי-אפשר. אתה עוזר לי עכשיו. בטח שאני עוזר לך. אתם עוזרים לעצמכם, אדוני סגן השר, יואל חסון, יואל חסון, למה אתה חושב שזה לא בסדר?

יש תקנון. אבל שר יכול לענות, לא, השר לא, יש תקנון.

בבקשה, שמזכיר הכנסת יגיד להם? תראה לי את התקנון, תראה לי את התקנון, יואל. סגן השר,

אפשר בבקשה לתפקד ולהגיד לו שהוא לא יכול להיות על הבמה? אני רוצה לראות את התקנון. תראה לי את התקנון, אני חולק עליו. תראה לי את התקנון. באמת, תדאג שהוא ירד מהבמה. חבר הכנסת יואל חסון, היית סגן היושב-ראש,

אני מבקש לא להפריע לתהליך ההצבעה.

יואל, מדובר על השבת, יואל, מה קרה לך? חבר הכנסת יואל חסון, כשאתה היית סגן היושב-ראש לא היה מעז אף אחד לגשת אליך בצורה כזאת מאיימת, אבל אני סולח לך. סגן שר האוצר סיים את דבריו, אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת ומי נגד?

לוועדה את הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התשע"ז 2017, לא נתקבלה. 34 נגד, 25 בעד. ההצעה נדחתה. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה: הצעת חוק גדר הביטחון, של חבר הכנסת עמר בר-לב. ישיב סגן שר הביטחון אלי בן-דהן. חבר הכנסת עמר בר-לב, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אדוני היושב-ראש, כמו קאטו הזקן, המדינאי הרומי, שביקש בכל נאום שוב ושוב להרוס את קרתגו, כך אני עומד כאן, חבריי חברי הכנסת, כבר בפעם השלישית, ואני לא מבקש להרוס, אני מבקש דווקא לבנות. להמשיך לבנות ולהשלים את גדר הביטחון סביב כל יהודה ושומרון.

אני בא הנה בפעם השלישית ומפציר בכם, חבריי מהקואליציה, שתצביעו הפעם בעד חוק הגדר. חוק הגדר אומר דבר מאוד פשוט. בעצם כוונתו לחייב את המדינה לקיים החלטות ממשלה, כבר מספר רב של החלטות ממשלה ב-15 השנים האחרונות, לבנות את הגדר, להשלים את בניית הגדר בתוך 18 חודשים ובכך לשים קץ לחדירות, לגנבות, לפיגועי הדריסה והחטיפה, לכניסת שוהים בלתי חוקיים למדינת ישראל וכן הלאה. הרי כל מי שעיניו בראשו מבין שזה צורך ביטחוני ראשון במעלה, צורך ביטחוני של כלל אזרחי מדינת ישראל. מספיק שאני אזכיר, דווקא היום, את חטיפתם של שלושת הנערים, גיל-עד, יעקב נפתלי

את רצח החייל עדן אטיאס ז"ל מעפולה, ואת עשרות הפיגועים וניסיונות הפיגוע בצומת גוש עציון. די שאזכיר ששליש מהפיגועים בתוך מדינת ישראל נעשו על ידי מחבלים שחדרו דרך הפרצה שמכונה פרצת גוש עציון. וחשוב שאתם תבינו את זה, למרות שאתם מבינים את זה, חבריי חברי הכנסת, אבל יותר חשוב שאזרחי מדינת ישראל יבינו במה מדובר היום, ויבינו במה מדובר, האם חברי הקואליציה הולכים להצביע בעד או נגד החוק שאמור להבטיח את ביטחונם. אדוני סגן השר, אדוני סגן שר הביטחון, הלוואי שהייתי יכול לעמוד כאן ולומר לחבריי שאני יודע משהו שאתם לא יודעים, שיש לי איזה מידע סודי מאחת הוועדות החסויות של חוץ וביטחון שאתם לא יודעים. אבל המידע הזה הוא מידע ידוע לכולם: המציאות של הפרצות האלה והמחדלים הביטחוניים, אשר גורמים לחדירות חוזרות ונשנות מכל מיני סוגים, מטרור שמטרתו להרוג ולרצוח אזרחי מדינת ישראל, עד גנבות וחבלות מכל סוג שהוא. הייתי מקריא בפניכם את הרשימה הארוכה של אותם אירועים מהשנתיים, משלוש השנים האחרונות, אבל זו רשימה כל כך ארוכה שבשבע הדקות שנותרו לי לא אספיק להקריא את כולה. כולכם מכירים את אותן פרצות, כולכם ראיתם את הפרצות האלה. חלקכם אף הצהרתם הצהרות נבובות, לצערי, ורקות מתוכן.

דוגמת ההצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכבר ב-2015 הצהיר, ואני מצטט: בסופו של דבר תהיה גדר בישראל שתקיף את כולה. אז אני שואל את ראש הממשלה: ב-2015 אמרת את זה, לפני שלוש שנים. למה אתה לא מבצע את הדברים שאתה בעצמך אומר? ולמה אתה לא מסתכל בעיניים של התושבים, של אזרחי מדינת ישראל, של ראשי המועצות שאתה מבטיח להם הבטחות ואתה לא מקיים?

אז אולי בגלל דעתם המקצועית של גורמי הביטחון. לדוגמה, בדוח רשמי של השב"כ עצמו, כבר בשנת 2014 נכתב, בעקבות כתב אישום שהוגש נגד שוהה בלתי חוקי שנתפס בדרכו לעשות פיגוע טרור, ואני מצטט: "תוצאות החקירה מצביעים פעם נוספת" כך אומר השב"כ, "על הסיכון הרב הטמון בכניסתם של שוהים בלתי חוקיים לישראל, ומדגישים את הצורך בסגירה הפרצות בגדר". כך אמר השב"כ לפני ארבע שנים בפני בית משפט, והוא אומר את זה מאז כמעט בכל פורום. כנראה ראש הממשלה ביבי יודע לעשות שימוש בשב"כ לצרכיו האישיים, ושל משפחתו, אבל לא לצרכים האמיתיים שלשמם הוקם שירות הביטחון הכללי. עמדתו המקצועית של צה"ל זהה לחלוטין. גם היא חד-משמעית, וקובעת שלמען ביטחונם של כל אזרחי מדינת ישראל יש צורך ביטחוני עליון להשלים את בניית הגדר בטווח הקרוב ביותר. אז אולי בכלל הסיבה היא אחרת, אולי אין כסף. אבל גם על זה התבשרנו, שיש עודפי תקציב של כמעט 20 מיליארד שקל מתקציב 2017. אני שואל אתכם, אני שואל אותך, היושב-ראש, מה יותר ראוי ולגיטימי מלהוציא מתוך ה-20 מיליארד שקל עודפי תקציב הוצאה חד-פעמית של 1.3 מיליארד שקל, ולהשלים את בניית הגדר? אז אם גם זרועות הביטחון דורשות את זה וגם יש כסף, אז מה בעצם הבעיה? למה הממשלה לא משלימה את בניית הגדר? אנחנו מדברים בפרט על שלוש פרצות, או יותר נכון על שלושה אזורים שאין בהם גדר. זה לא שיש שם פרצה אחת, זו פרצה שמכונה פרצת גוש עציון, שמקיפה את גוש עציון, השנייה, פרצת מזרח ירושלים ומעלה אדומים, כשהכוונה היא להקיף עם הגדר את מזרח ירושלים ואת מעלה אדומים, הפרצה השלישית היא בדרום הר חברון. הגיע הזמן שתסתכלו, חברי הליכוד והבית היהודי, לאזרחי ישראל בעיניים ותאמרו להם את האמת: השיקולים הם שיקולים פוליטיים. לעזאזל ביטחון מדינת ישראל, ביטחון אזרחיה, שיקולים פוליטיים, ולא שיקולי הביטחון שנוגעים לכולנו. אתם חוששים ממה שמכונה ה-base שלכם,

המתיישבים והמתנחלים בתוך יהודה ושומרון, שמתנגדים באופן עקבי, את זה אני יכול לומר, באופן עקבי, מאז ומתמיד,

אבל ההתנגדות הזאת פוגעת בביטחון אזרחי מדינת ישראל. למה הם מתנגדים? הם מתנגדים כי השלמת הגדר, בוודאי אם היא תקיף את אזור גוש עציון ובוודאי אם היא תקיף את מעלה אדומים, יכולה או עלולה לרמוז מה יהיה מעמד גושי ההתיישבות בהסדר העתידי של מדינת ישראל. ומזה אתם מפחדים. אז לכן, בשל חשש פוליטי שלכם, אתם מפקירים את ביטחון מדינת ישראל, ומה שצה"ל והשב"כ חוזרים ואומרים: צריך וחייבים לעשות זאת. לא רק לגבי השלמת הגדר סביב יהודה ושומרון, גם בכל מה שקורה היום סביב רצועת עזה ראש הממשלה אוטם את אוזניו למה שאומרים בצה"ל ולמה שאומרים בשב"כ ולמה שאומרים ראשי המועצות האזוריות בעוטף עזה ולמה שאומר ראש עיריית שדרות, ולמה שאומרים גם שרים בממשלה,

גם בליכוד וגם בבית היהודי, שרים כמו ישראל כץ ואורי אריאל אמרו שהם מבינים שרק אם ניתן איזשהו פתח להסדר כלכלי כזה או אחר, הסדר כלכלי הומניטרי, לאותם פלסטינים ברצועת עזה, רק אז יש סיכוי שסבבי האלימות ילכו ויצטמצמו, כי האויב הכי מסוכן זה אויב שאין לו מה להפסיד. ואלה הפלסטינים ברצועת עזה, זה האויב הכי מסוכן. אויב שיש לו מה להפסיד ויש לו שביב של תקווה הוא אויב הרבה פחות מסוכן. אבל גם בעניין הזה אוזניו של ראש הממשלה אטומות.

ראש הממשלה במתק השפתיים שלו, מצליח להתל שוב ושוב באזרחי המדינה, להמשיך לנצל כל הזדמנות ולשמור על המעשה המגונה שלו, שמצד אחד הוא לא פעם אומר דברים נכונים, אבל ברגע שהוא צריך לממש ולבצע, הוא לא מממש ומבצע, אם זאת האמירה שלו ב-2015, ומאז, שצריך לבנות גדר סביב כל מדינת ישראל, ואם אלה מהלכים כאלה או אחרים סביב רצועת עזה. חיי אזרחי ישראל אינם הפקר,

נבחרי הציבור, מוטלת החובה הכל-כך כבדה לעמוד במחויבות הזאת. ולכן אני מאוד מאוד מקווה, למרות שאני סקפטי, אפילו אני כבר לא תמים, שתחשבו שוב, חבריי מהקואליציה, והפעם כן תצביעו בעד החוק שיחייב את ממשלת ישראל להשלים את הגדר סביב כל יהודה ושומרון. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר-לב. ישיב סגן שר הביטחון אלי בן-דהן על הצעת חוק גדר הביטחון. גם לך עד עשר דקות, כבודו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חייב לפתוח באמת בהערכה גדולה לחבר כנסת עמר בר-לב. אני באמת ממש מעריך את הדבקות שלך, ואני אומר את זה מעומק ליבי, וכל הכבוד שאתה ממשיך. חבל, אני חושב שיש דברים שבהם לפעמים צריך אולי לעבור הלאה, למשהו אחר אולי, אבל זה שאתה ממשיך להתמיד, כל הכבוד. אני אומר את הנימוק הפשוט, שגם אתה יודע: השלמת הגדר היא דבר שאיננו מתאים לחוק.

אי-אפשר שיהיה חוק להשלים גדר. מחר בבוקר נעשה חוק, בעיקרון אולי אתה צודק, אבל מהרגע שהממשלה לא מקיימת את זה,

בסדר, אתה תעשה את שלך. אמרתי שאני מעריך אותך, אני מעריך אותך. אני רק חושב שצריך גם לפעמים להבין שיש דברים שלא מתאימים. זה לא מתאים להצעת חוק. סמכויות ממשלה מעולם לא הוגדרו בחוקים, או תפקידי הממשלה, או מה היא תעשה ומה היא לא תעשה. אין חוקים כאלה, זה דבר שלא קיים. לגופו של עניין, אתה יודע שלממשלה יש באמת תוכנית רב-שנתית ויש גם אילוצים, לא תמיד הדברים יכולים להתבצע כמו שנראה בעינינו. אתה יודע שכשהייתה בעיה, השלמת הפרצה מאזור תלם ודרומה, היא הושלמה. באמת היה פה מאמץ גדול, בעקבות פיגוע שהיה,

פיגוע שהיה, בשרונה.

בשרונה.

אז הושלמה הגדר. יש קטעים שיש בהם בעיות, ואתה צודק, זה לא פשוט. אזור גוש עציון נתון במחלוקת. הוא נתון במחלוקת, כי האזרחים והתושבים לא רוצים.

התושבים לא רוצים. אתה לא יכול לבוא, לכוף על תושבים שלא רוצים גדר, והתנגדות גדולה. אם זה נוגע רק להם, אתה צודק, אבל זה לא נוגע להם. לא, אבל זה לא רק הם. כל הגופים הירוקים מתנגדים. יש פה הרבה שיקולים. אני לא אומר, נתנו גם לחוצה ישראל. אני לא אומר שלא תהיה גדר, אבל זה מסוג הדברים שלא נעשים באבחה אחת, הם נעשים בעבודה שלוקחת זמן. מה לעשות, דברים, זה לוקח זמן. אפילו המפלגה שלך בקואליציה כבר כנסת שנייה, למה אנחנו מחכים? למה אתם מחכים? אתה יודע, יש אילוצים. בקיצור, אין לכם תשובה. אין לך תשובה, אדוני השר. יש אילוצים, בוודאי, אני לא אמרתי. אבל בוודאי דבר אחד ברור: יש סדרי עדיפויות שהממשלה קובעת אותם. אי-אפשר לבוא בחוק ולכוף את הממשלה לקבוע סדרי עדיפויות או לעשות מעשים מהסוג הזה. הכול בגלל ה-base שלכם. זה ממש לא מתאים לעניין. חברי חבר הכנסת דודי אמסלם, ביקש ממני גם לומר,

אני בעברי הייתי שחקן כדורגל, תרשה לי. שיחקתי בנוער של הפועל באר שבע. האמת, היה מרגש לראות, את מסי בכיס הקטן.

היה מרגש לראות את נבחרת ארגנטינה פה. אבל אני רוצה לומר לכם, רבותיי היקרים, זאת הזדמנות שלנו, של כולנו, אני אומר לכם, להתפכח: לצערנו הרב, אני אומר את זה פה, יש עדיין בישראל, וגם בבית הזה כנראה, כאלה שחושבים שג'יבריל רג'וב הוא הפתרון לבעיות שלנו. אני רוצה להזכיר לכולם: רבותיי היקרים, יש חייל שנהרג, מדחת יוסף, בקבר יוסף. אתם למה הוא נהרג? כי היה שר ביטחון שאמר: אנחנו מחכים לג'יבריל רג'וב, תחכו, אל תיכנסו. גדוד טנקים עמד ליד קבר יוסף, איך אני יודע? אח שלי היה המג"ד של הגדוד הזה. הוא רק חיכה לפקודה להיכנס עם גדוד טנקים. סיפור טוב, אבל מה הקשר? למה הוא לא נכנס? רגע, אני אגיד לך. אני הייתי אז מזכיר הממשלה ולא מוכר לי סיפור כזה. אז אני אומר לך, תשמע טוב, זה גם מופיע בזיכרונות של אהוד ברק. חיכו לג'יבריל רג'וב, שיבוא ויציל את מדחת יוסף. אז רבותיי, אם לא התפכחתם אז, אני מציע להתפכח היום. תבינו, ג'יבריל רג'וב הוא אויב, הוא לא אוהב. הוא אויב. לכן אנחנו רוצים גדר בינינו לבינו, לא לחיות איתו. מי שהוא אויב, הוא לא תקווה לשלום. תשימו גדר. אל תצפו ממנו לשום פתרון. ג'בריל רג'וב, לא התקווה שלנו. הוא לא זה שיחליט,

אתה יודע מה אומרים על אבן אחת שטיפש זורק לתוך הבאר. כולנו מסכימים שג'יבריל רג'וב הוא לא אוהב ישראל. לכן אנחנו רוצים אותו שם, מעבר להרי החושך, ואנחנו כאן. ומי שיצר את כל הבלגן הזה זה לא ג'יבריל רג'וב. אני מסכים איתך באמת, זה המקום שלו, מעבר להרי החושך. אז אני מחכה מעבר לגדר, מעבר לגדר. מעבר לאיזה גדר? הרי החושך, אני לא יודע איפה הם.

מעבר לגדר הגבול,

הגבול שבינינו לבין ירדן, בואו נשלח אותו לשם, או לחבריו או לאחים שלו במדינות אחרות. אבל לחשוב שאולי הוא יעזור לנו, הוא יציל אותנו, תראו הוא איך מתנהג, שום הסכם לא ממומש על ידם, הם מפירים את הכול.

אתה יודע שאם היו מתייחסים לאירוע הזה כאל אירוע כדורגל וזהו, זה לא היה קורה, כל הבלגן הזה. אבל ניסו להפוך את זה לאירוע פריימריז של הליכוד, וזה הכול. והשתיקה של הליכוד אומרת הכול בעניין הזה. אני לא יודע מה הליכוד אומר. אני אומר לך שבתור שחקן כדורגל הייתי שמח לראות את נבחרת ארגנטינה משחקת פה כדורגל, אולי הייתה גם מפסידה,

אי-אפשר לדעת היום, בימינו אלו. יש גבול לניסים גם, בוא. כן, יש ניסים. אתה יודע איך בן-גוריון אמר: אנחנו לא מתחשבים בניסים,

אני אעזור לך. הוא אמר: מי שלא מאמין בניסים במדינה הזאת הוא לא ריאליסט ולא מציאותי. הוא אמר עוד משהו: אנחנו לא שוקלים את הניסים אבל מתחשבים בהם. יש לו כמה משפטים בעניין הזה. אז אני אומר לכם. זאת הזדמנות, חבריי היקרים. ואני אומר מפה לראש הממשלה: תשלול את תעודת ה-VIP של ג'בריל רג'וב. הוא לא ראוי שמדינת ישראל תיתן לו אפשרות לנוע בחופשיות. אדם כזה, שאפילו למשחק כדורגל בין נבחרת ארגנטינה לישראל לא מוכן אלא נלחם גם על הדבר הפשוט הזה, לא ראוי שמדינת ישראל תעניק לו תעודת VIP. הוא לא ראוי לנוע בלי בדיקות. אחמד טיבי בדיוק כמוהו. אחמד טיבי אזרח ישראלי. הוא לא אזרח ישראלי. ועם כל הכבוד, אני חושב שאין לו שום זכות ל-VIP, בוודאי כשהוא יוצא ומאיים על שחקני כדורגל בעולם שאסור לבוא לישראל, שאסור להם לבוא, כי אחרת מי יודע מה יקרה להם. הוא הכיר בחיפה. הבשורה הטובה היא שבמכתב שלו, בחיפה הוא מכיר,

זה גם דבר טוב. הגיע הזמן, יפה, אנחנו מאוד מודים לו. אדוני סגן השר, אתה תקים גדר, אנחנו מתחייבים לך, על הגדר החדשה, שני דברים. גם חיפה, אני מודה לכם. לצערי, באמת, החוק הזה לא מתאים להיות הצעת חוק. לכן הממשלה מתנגד. תודה רבה. תודה רבה לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת אלי בן-דהן. אנחנו מצביעים על הצעת חוק גדר הביטחון,

מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק גדר הביטחון, התשע"ח 2018, לא נתקבלה. 23 בעד, 42 מתנגדים, הצעת החוק נדחתה. אנחנו עוברים להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, של חברי הכנסת יואל חסון, מרב מיכאלי ומירב בן ארי. ינמק חבר הכנסת יואל חסון. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, אני רוצה, לפני שאציג את הצעת החוק שלי, להקריא לכם פתק, פתק שעשתה או כתבה ילדה למשפחתה. היא כותבת ככה: אני אוהבת את המשפחה שלי כמו שהיא, עם שני אבות ואימא, ואותם שלא ישתנו לעולם, כי זאת המשפחה שלי.

שיש לי אימא מורה, אבא בנקאי, אבא גנן ילדים. זה כיף שכל אחד טוב במשהו אחר, והם יכולים לעזור לי. זאת כותבת ילדה למשפחה שיש בה שני אבות ואימא. העולם שלנו משתנה בכל כך הרבה מובנים, ואנחנו רואים את זה בכל דבר בחיינו. העולם משתנה בטכנולוגיה, הוא משתנה בשיח, הוא משתנה בקצב, הוא משתנה ביכולות של כל אחד מאתנו, והוא גם משתנה בחיים האישיים שלנו. בחיים האישיים שלנו, של כל אחד מאיתנו שהוא חלק ממשפחה, זה משותף לכולנו, כולנו חלק ממשפחה, משפחה כזאת או משפחה אחרת. פעם, באמת, הייתה משפחה שהיא, מה שנקרא, המודל הרגיל הידוע, של אימא ואבא. זה מה שהיה, זה מה שהיה צריך להכיר בו. לזה החוק נתן את כל התשובות, כל הפסיקות התייחסו למשפחות מהסוג הזה. אבל אז העולם השתנה. והעולם השתנה כבר לפני 20 שנה, כשהתחילה בישראל התופעה של משפחות חד-הוריות, של נשים, בדרך כלל נשים, שלא מצאו את בן הזוג שלהן והחליטו בכל זאת להיות הורים. היא רצתה להיות אימא, החליטה בכל זאת להביא ילד, באופן של משפחה חד-הורית. פעם, עם הראשונות שהתחילו ככה זו הייתה סנסציה, דיברו על זה בכל מקום: הינה, זאת ההיא שיש לה ילד אבל היא לא נשואה. גם לפני, והיום יש הרבה מאוד משפחות חד-הוריות, מאושרות, טובות, שמעניקות חינוך טוב, וחיות מצוין, ואנחנו, ולא רק אנחנו מבחינת החברה הישראלית אנחנו אלא גם המערכת החוקית, הפסיקות, בתי המשפט יודעים כבר להתייחס לסוג שכזה של משפחה חד-הורית. העולם ממשיך להשתנות, וגם בעניין של המשפחות האחרות נדרשת היום חקיקה מתקדמת. כי היום, כמו שקראתי מאותו מכתב של ילדה חמודה, יש הרבה מאוד משפחות של אימא ואבא ואבא או אימא ואימא ואבא ואבא. איך?

אסביר לך, אדוני, משפחה לדוגמה, כמה? אסביר לך. יש לך היום בישראל משפחות, יש לך זוגות בני אותו מין שהם עושים ילדים עם אישה נוספת, במקרה הזה, זה כבר משפחה של שני גברים ואימא. ויש לך תופעה נוספת, שגם לאימא יש בת זוג, ואז גם יש תופעה של משפחה שיש בה שני גברים עם שתי נשים, שהם למעשה חיים במשפחתיות. לא תאמין, זה כבר אלפי משפחות כאלה במדינת ישראל, חבר הכנסת אלאלוף. אלפי משפחות. זה לא שהמדינה אוסרת על המערכת הזו. לא ראיתי זוג אחד. אני אומר לך. בוא אני אכיר לך. אחר כך אראה לך דוגמאות. יש אלפי משפחות כאלה בישראל, והבעיה היא שהמדינה, על פניו הדבר הזה אפשרי, כי הם עושים את זה, יש לך את המשפחות האלה בישראל, כשאתה מגיע לצורך פסיקות בבית משפט, להתייחסות של שופטים, לא יודעים להתייחס למשפחה מהסוג הזה. לא יודעים לתת את המענה. לכן, צריך גם לדעת שבנושא הפונדקאות המצב הקיים כיום הוא תוצאה מכך שחוק הפונדקאות אינו מאפשר למעשה, למעשה רק לאיש ואישה של בני זוג, הוא לא מאפשר להרכב משפחתי אחר. אני חושב שבמסגרת תא משפחתי,

חלק מההורים אומנם אינם ההורים הביולוגיים של הילד אך אין לכך חשיבות כי הם מגדלים אותם כמשפחה. אנחנו יודעים שמשפחות, קשר ביולוגי, לא זה מה שקובע מהי משפחה. יש המון משפחות מדהימות בישראל, משפחות מאמצות. הם אינם ההורים הביולוגיים של הילד, והן עדיין משפחות מדהימות. לכן צריך כאן באמת התקדמות. אני יודע שהצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מתקדמת מאוד, היא הצעת חוק שייקח זמן רב מאוד למערכת לקבל אותה או להבין אותה. יש גם המון סיטואציות במשפחות האלה, החדשות, גם סיטואציות של היפרדות, או חס וחלילה מוות, של בני הזוג. ובמצבים האלה אין מענה בחוק. בתי המשפט לא יודעים לתת פתרונות, מכיוון שאין חקיקה ואין התייחסות. ומי נופל בין הכיסאות במצב הזה? מי שנופל בין הכיסאות זה הילדים שגדלים במשפחות האלה, שאם הן מגיעות לרגע של משבר, אין מענה. אין מענה בבתי המשפט ואין אפשרות לתת פתרונות. לכן צריך חקיקה. אני אומר לך, חבר הכנסת אלאלוף, לפי הערכות של גורמי מקצוע, יש בין מאות לאלפי משפחות כאלה בישראל, והמדינה היא האחרונה להיערך.

היא לא ערוכה. זו תופעה באמת שלא מספיק יודעים עליה, אבל היא קיימת והולכת ומתרחבת, מכיוון שיש, מצד אחד, יותר ויותר זוגות חד-מיניים שמקיימים משפחה ומגדלים ילדים, הם עושים את זה באמצעים שונים, בין השאר, עם זוג נשים, מצד שני, או להפך, ויחד יוצרים משפחה. אנחנו צריכים לייצר את ההכרה המשפטית הזאת, אנחנו צריכים לייצר למערכת המשפט את האפשרות לדעת לתת פתרונות למצבים של משפחה. זה לא שאנחנו מבקשים בחוק הזה, אדוני היושב-ראש, להתיר את סוג המשפחה. זה מותר. זה קיים. אין מניעה בחוק. המשפחות האלה קיימות. החוק הזה לא מגדיר או מאפשר את זה, זה אפשרי. אבל החוק מאפשר למעשה פסיקות ומעמד משפטי וחוקי בכל מיני סיטואציות, שצריך לתת להן מעמד. לכן, הגיע הזמן, וראוי שהמדינה ובתי המשפט יכירו במעמדו המשפטי של הורה בהורות משותפת כל עוד מילא תפקיד חיובי ותורם בחייו של הילד, ואין זה משנה אם הוא ההורה הביולוגי. אם השופט ובית המשפט מזהה תא משפחתי בריא, ושבעבור הילד ההורה הזה, גם אם הוא לא ההורה הביולוגי במשפחה הזו, הוא הורה חיוני ומשפיע על חייו של הילד, הוא צריך להתייחס אליו כאל הורה. לכן החוק הזה הוא חוק מתקדם, כן, הוא חוק שמשנה מציאות, אבל הוא לא יוצר מציאות, כי המציאות כבר קיימת. המשפחות האלה קיימות בישראל. הן חיות בינינו. הילדים שלהם נמצאים בגני הילדים של הילדים והנכדים שלכם. הם חלק מאיתנו. כמו שלנו יש מענה משפטי, וכמו שלנו בית המשפט יודע לתת מענה במקרים מסוימים שנוצרים במצב של משפחה, כך אותן משפחת צריכות שתהיה להן האפשרות למענה משפטי חוקי בכל מיני מצבים, שבסוף, יודעים מה, לא בסוף, בהתחלה, הן טובת הילד וטובת המשפחה.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. ישיב השר שטייניץ בשם שרת המשפטים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת יואל חסון, המציע הנכבד, לפני שאני קורא את תשובתה של שרת המשפטים, אני רוצה להבין אם הבנתי נכון או לא הבנתי. אתה מציע בעצם להכיר במשפחות או בהורות במשפחות, בהורות מרובה, גם אם יש שלושה, ארבעה או חמישה אנשים, נכון? הבנתי טוב או לא? זה לא יכול להיות חמישה. מקסימום ארבעה.

אתה יכול אולי בפנטזיות שלך לחשוב על חמישה,

הבנתי. אתה אומר ארבעה. אבל שמעתי חלק מנימוקיך, ואני רוצה לומר לך, לפני שאני קורא את התשובה, שאני מוצא את הצעת החוק שלך חדשנית מאוד אבל בעייתית ביותר. אני לא אומר את זה לשם הנצחנות עכשיו. למשל, חשבתי תוך כדי דבריך על משפחה, שילדיה חיו בינינו אבל היא לא הוכרה במובן הזה, של אדם שקראו לו גואל רצון. גואל רצון חי עם כמות גדולה של נשים, שבאותו שלב כולן הצהירו שהן מעוניינות בזה, והייתה שם כמות גדולה של ילדים.

השאלה הייתה האם ישירות או בעקיפין, אנחנו מכירים במשפחה כזאת. זה לא חוקי. אבל מישהו פה מתייחס אליו כאל,

אנשים בוחרים במערכת זוגית לחיים או מערכת,

נאפשר לתא משפחתי שיש בו שני גברים ושתי נשים או גבר ושלוש נשים, לא רק שנאפשר לו לחיות בשלום, אלא גם נכיר בהורות של כל הרביעייה? אם כן, זה פתח למשהו שאפשר לשקול אותו, אבל אני חושב שאנחנו אוסרים פוליגמיה, ריבוי נשים, ואוסרים בכלל ריבוי בני זוג, ואיך אומרים ריבוי גברים? אינני יודע. ריבוי גברים. יש מונח מקצועי? איך אומרים ריבוי גברים? מה המקבילה של פוליגמיה?

אבל פילוסופיה לא עוסקת בדברים כל כך קונקרטיים. פילוסופיה עוסקת בדברים הרבה יותר תיאורטיים וכלליים. על כל פנים, אני חושב, יואל, שההצעה שלך היא בעייתית מאוד, כי היא תפתח את הפתח, היא לא רחוקה מזה, גם אם אתה שם מעצור על ארבעה, היא תפתח את הפתח לקומונות של ריבוי נשים נוסח גואל רצון ואחרים, שיכולים להיות עם פחות, אם לא עשרות נשים, כמה נשים בודדות, וריבוי גברים והמון דברים אחרים. יש הבדל בין מצב שבו המדינה אוסרת, והופכת לעבירה פלילית, לבין מצב שבו המדינה מכירה באותו מצב,

בנישואים, וגם נותנת הטבות מסוימות או סטטוס מסוים, לבין מצב שבו המדינה מגלה אדישות, שהיא לא אומרת לאנשים איך לחיות, אבל היא לא בהכרח מכירה בזה או נותנת לזה איזה סטטוס משלה. אני אישית חושב שההצעה בעייתית ביותר, ואני אומר את זה דווקא על רקע מה שהצהרתי קודם, שעמדתי לגבי נישואים או ברית זוגיות בין בני זוג מאותו מין היא חיובית, ואני בעד הסדרת הנושא הזה, שיאפשר לחברי הקהילה ההומו-לסבית לחיות בינינו לפי דרכם, ולהקים משפחות בישראל, להקים הם כבר מקימים אבל שתהיה הכרה מלאה במשפחות הללו. זו ההצעה, שיש חולקים עליה,

וזאת הצעה שלדעתי יש בה פריצה שתוביל למקומות שאנחנו לא רוצים להוביל אליהם. אבל אני עכשיו אקרא את תגובתה הרשמית של שרת המשפטים, שכשר תורן אני משיב כאן במקומה. הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, הכרה בתא משפחתי של יותר משני ההורים), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת יואל חסון ואחרים, מבקשת לאפשר הכרה משפטית בתאים משפחתיים שיש בהם יותר משני הורים ומקנה לבית המשפט סמכות להכיר ביותר משני הורים לקטין. הצעת החוק מבקשת לשנות את המצב המשפטי הקיים בדין הישראלי, אשר אינו מאפשר מצב שבו לילד אחד יהיו יותר משני הורים. מבלי להיכנס לסוגיות כבדות המשקל העומדות בבסיס ההצעה, ועדת השרים לחקיקה החליטה לדחות את הדיון בהצעה בשלושה חודשים. כפי שאתה רואה,

ועדת השרים לחקיקה, במקרה הזה, הייתה יותר ליברלית ממני. אני תכף אדבר על זה.

לו חבר הכנסת חסון היה מעוניין ביותר מכותרת, מצטער, אני קורא מה שכתוב כאן, הוא היה מציף בעיות במסגרת המצב הקיים מול משרדי הממשלה הרלוונטיים ובוחן פתרונות אפשריים. לצערי, זו תופעה נפוצה שהולכת ומתרחבת. הדרך הקלה ביותר לגרוף כותרות היא להציע הצעת חוק, גם כאלה המשנות סדרי עולם וחברה. הדרך הסיזיפית, אבל הנכונה, היא להשקיע בעבודת מטה ובממשקי עבודה מול משרדי הממשלה. חבר הכנסת חסון מעלה את הצעת החוק לדיון על אף החלטת ועדת השרים לחקיקה, בהתאם לתקנון הממשלה. הממשלה מתנגדת אפוא להצעת החוק. לפני שאני מסיים אני אגיד לך ככה, אדוני השר, אוקיי, אבל אני, יואל חסון לא השתכנע.

חבר הכנסת איציק כהן,

אני רוצה להתייחס לדברים שהוא אמר קודם לכן.

לקרוא לחבר הכנסת, ידידי וחברי הצדיק איציק כהן, לאולם? יואל, מה רצית לשאול בינתיים? זה לא פייר, אתה עוזר לכולם ולי לא. אנחנו ידידים, בחייך.

על כל פנים, אני חושב,

שאתה צריך לתת דין וחשבון לעצמך ולנו.

ההצעה הזאת, מבחינת ההיגיון הפנימי שלה לא תוביל, אתה מציע ארבעה בני זוג, זה יכול להיות גבר ושלוש נשים, שלושה גברים ואישה, איך היא לא תוביל אותנו, לפי אותה לוגיקה, כשיש ילדים ויש משפחה, למה לא נכיר מחר, כמו שרצה גואל רצון, בתא משפחתי מהסוג של גואל רצון עם עשר או 20 נשים, אתה לא יכול לעשות את ההשוואה הזאת.

תקשיב, אתה לא יכול.

מה שאתה אומר, אתה לוקח אדם שהואשם בזה שהוא ניהל בית שהנשים היו בו שפחות, ואתה משווה את זה לאנשים שמבקשים לחיות בהתאם לנטייה המינית שלהם. אתה לא יכול לעשות את ההשוואה הזאת. בן אדם שקיבל 18 שנות מאסר, ואני לא רוצה לומר לך על איזה עבירות מין קשות,

ואלה אנשים שרוצים לחיות את הזוגיות שלהם. קודם כול, יואל, אני מציע לך ללמוד מחברת הכנסת רויטל איך עוזרים לחברים, כי היא נתנה לך דוגמה עכשיו איך היא מסייעת לי כאן. זה בדיוק הסיוע שביקשתי.

לא מסייעת לך.

רויטל סויד. איפה איציק? אני צריך את איציק כהן. השר, הוא לא חבר כנסת.

איציק לא חבר. הוא יכול, חופשי. אה, איציק לא חבר כנסת עכשיו? אתה בטוח? כן. אה, אוקיי, אז לשווא נמתין לו. אדוני היו"ר, אני מבקשת, על כל פנים,

אני לא הבנתי,

ודאי שבמקרה של גואל רצון הוא נשפט לכלא והיה שם שעבוד, ואנחנו כולם שמחים שזו, אבל מראש הפעולה שלו הייתה לא חוקית.

רגע, שנייה. אבל אני אומר, הרי בשלב מסוים הנשים שם הצהירו שהן חיות איתו מרצון. היו שם גם ילדים. אבל אתה יודע מה, אני אדבר בכלל: אז מה עם כל הפוליגמיה בקרב הבדואים, שאנחנו מנסים למנוע? מה תעשה מחר אם יבואו לשופט בדואי עם שתי נשים או שלוש, ויגידו: לפי החוק של יואל חסון, עכשיו אנחנו רוצים הכרה בהורות של ארבעתנו, ולכן, במשתמע או שלא במשתמע, בתא המשפחתי הפוליגמי הזה?

כתבו לי פתק שריבוי גברים נקרא פוליאנדריה. לא ידעתי שיש מקבילה לפוליגמיה.

איך, בוז'י? פוליאמוריה זה ריבוי אהבה. פוליאמוריה? מה זה, פוליאמוריה? במקום פוליגמיה, פוליאמוריה. אוקיי. תמיד טוב ללמוד דברים. חברת הכנסת עאידה סלימאן, את לא היית פה כשעניתי להצעת חוק קודמת, אבל מאחר שנפגעת מדבריי מבלי שהתכוונתי לכך, התנצלתי בפנייך על הביטוי הצעת חוק הזויה. אוקיי.

תודה רבה לשר יובל שטייניץ. זכות התגובה לחברת הכנסת מרב מיכאלי, שהיא מבין מציעות ההצעה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה, זה לא שאני יכולה להעלות על דעתי שאני יכולה לשכנע את הקואליציה השמרנית, הריאקציונרית, הדתית הזאת, להצביע בעד הצעת החוק הזאת, אבל אני רוצה לפרוטוקול וזה חשוב לי, השר שטייניץ, השר הפילוסוף שטייניץ, חשוב לי שאתה תשמע ושהדברים ייאמרו לפרוטוקול. מה שעשית כאן, להשוות את ההצעה שלנו, בהצעת החוק הזאת, להשוות אותה למקרים של דיכוי נשים וניצול כוח שהחוק נותן בידי גברים ונתן בידי גברים, באמת, כמו שאמרה חברתי רויטל סויד, להפוך נשים לשפחות ולהשתמש בהן ככלים, היא השוואה שערורייתית ולא ראויה. אנחנו מדברות ומדברים על מצב שהחוק כיום מפלה לרעה זוגות שעושים הסכמים חוקיים עם נשים עצמאיות, ריבוניות, שבוחרות, הורות משותפת עם הנשים, אבל אומרים להם: מישהו מכם יצטרך לוותר על ההכרה בו או בה כהורה. זה מה שאנחנו באות ובאים לפתור. אנחנו מדברות ומדברים על מצבים שבהם מדינת ישראל עדיין לא מוכנה לרשום שתי נשים שעושות ילד או ילדה ביחד, לא מוכנה להכיר באישה שלא ילדה את הילד ולרשום אותה כאימא שנייה. אנחנו מדברות על זה שבית המשפט העליון היה צריך להכריע שכששני גברים עושים ילדה או ילד ביחד, אז אתם תרשמו את השני גם כן כהורה, שבית המשפט יהיה רשאי לרשום אותם. ההצעה הזאת באה לתקן עוולה, בעוד שאתה מחזיק היום חוק שנותן בלעדיות בהחלטה על המעמד האישי לבית דין רבני, שיש לו אופציה לאשר לגבר לשאת אישה נוספת אם לפי דעתו התנאים מאפשרים את זה. יתרה מזאת, באותו מעמד אישי אתם מחזיקים בעצם כפל סטנדרט, משום שנישואים בישראל מתנהלים לפי הדין השרעי מתוקף החוק האזרחי הישראלי, והדין השרעי מרשה יותר מאישה אחת. ככה שהדיבור הוא גם, אמרת דברים של אי-הבנה, משרד המשפטים בתשובתו אמר דברים של צביעות, ובסופו של דבר, מה שאתם לא מאפשרים זה לנשים וגברים שעומדים על דעתם, שמממשים את הריבונות שלהם, רוצות ורוצים לממש את הזכות שלהם להורות, את זה אתם לא מרשים להם. ואת זה באה ההצעה הזאת לתקן. אז אני קוראת לך לפחות להתעדכן, למרות שתעשה את הטעות ותצביע נגד. תודה רבה.

לפני שניגש להצבעה, יש לנו פה הודעה של השרה סופה לנדבר, שרת הקליטה: בחוק על התחבורה הציבורית היא הייתה מקוזזת ולא הייתה אמורה להצביע,

אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. מי בעד?

מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, הכרה בתא משפחתי של יותר משני הורים), התשע"ח 2018, לא נתקבלה. בעד, 24,

41. ההצעה נדחתה. אנחנו עוברים להצעת חוק הביטוח הלאומי, של חברת הכנסת עליזה לביא, על פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים על בסיס הכנסות ההורים.

הסטודנטים והסטודנטיות שלנו הם משאב לאומי מהחשובים ביותר שיש לנו כחברה, כמדינה. הם אלה שייצרו, ינהלו, יחקרו וימשיכו את קיומנו כסטרטאפ ניישן. הם גם אלה שיחליפו אותנו כאן בבית המחוקקים, בממשלה, בשדה המשפטי ובכל מקום של הצמתים החברתיים בישראל. הם יעשו את ישראל טובה יותר ומשגשגת יותר. הסטודנטים הם העתיד שלנו, הם הבסיס לחדשנות, למחקר, לפיתוח. הם הזוכים של פרס הנובל של המחר, וחשוב לא פחות, הם מי שיתוו את הערכים, את הנורמות של כולנו כאן כחברה. וההשקעה בצעירים ובצעירות שלנו כמשאב אנושי חייבת להיות במרכז של סדר-היום הלאומי שלנו. וזאת התפיסה שמנחה אותי, כיושבת-ראש השדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה, יחד עם חברתי שותפתי חברת הכנסת מירב בן ארי. יחד יזמנו כאן את יום הסטודנט בכנסת ישראל. ניהלנו דיונים בוועדות השונות, והיה כנס מקצועי, וישבנו בצוהריים עם שר החינוך שהשתתף, עם יושב-ראש הכנסת ועוד רבים וטובים כאן מחברי הבית, ומל"ג, וכמובן התאחדות הסטודנטים, ויו"רים, שבאו יחד, וחשבנו איך אפשר לעשות את החברה טובה יותר באמצעות העזרה לסטודנטים, באמצעות הגברת המעורבות החברתית. זה היה הנושא שבחרנו השנה, להגביר את המעורבות החברתית בשלב הסטודנטיאלי, בשלב של הלימודים ושל רכישת ההשכלה הגבוהה, מתוך הבנה וידיעה ברורה שהחיבור לחברה בישראל דרך העשייה החברתית הוא טוב יותר, הוא נכון יותר, יביא למעורבות טובה יותר. הם בכלל נמצאים הרי על רצף של התנדבות, באים ממערכת החינוך ומתנדבים, וצבא ושירות לאומי, ואחר כך הופכים להיות אזרחים מעורבים. אבל משהו קורה בתקופה הסטודנטיאלית, ויחד חשבנו איך אפשר לבוא ולהגביר. אבל חייבים לומר שאתמול התפרסם דוח שהסטודנטים עצמם פרסמו. הדוח הזה מלמד אותנו על הקושי הכלכלי, על הקשיים הכלכליים של סטודנטים וסטודנטיות רבים כאן במדינת ישראל בקיום היומיומי. לבוא לאוניברסיטה, לשבת ללמוד, לרכוש השכלה, להקדיש את מיטב הזמן ללימודים, שמענו הרבה מאוד עדויות על כך שזה לא אפשרי, שחייבים לעבוד: אין לנו כסף, אנחנו באים אחרי שנים של תרומה למדינה, ומי שההורים שלו לא עוזרים לו, לא מסייעים, אי-אפשר באמת לשבת ורק ללמוד. בסקר בנוגע לסוגיות שמטרידות את הסטודנטים היום הצביע הרוב המוחלט של הסטודנטים על יוקר המחיה כבעיה מספר אחת. לנקות את המעטפת הסובבת ולהקדיש רק ללימודים. הקושי הכלכלי הוא זה שעלה מספר אחת. וכשהראש כל כך טרוד בשרידות כלכלית, ביכולת הקיום, קשה מאוד להקדיש ולהתפנות, תשומת לב ללימודים, לפעילות החברתית בוודאי, ולהתנדבויות, ולהצליח בלימודים, להצליח בבחינות הרבות והקשות. חשוב להבין, אני באמת לא מדברת על איזושהי מחווה לסטודנטים או טובה שאנחנו נעשה, אלא על ההשקעה של מדינה, ובעתיד אנחנו נראה, נקצור כולנו את הפירות. ככל שלצעירים יהיו פה הכלים המיטביים כדי להצליח, הם יצליחו, ואז המשק הישראלי ירוויח מההון האנושי שיבוא לידי מימוש, מימוש מלא של הפוטנציאל, והכלכלה הישראלית כולה תרוויח. לכן זאת לא הצעה, זאת השקעה.

הנחת המוצא שלי בהצעת החוק הזאת והנחת המוצא שלנו גם בשדולה שאנחנו מובילות למען הסטודנטים, שחולשת על שורה של תחומים: הסיוע הכספי להקמת כפרים של סטודנטים, התמודדות עם עיוותים בחישוב של שיטת הארנונה, שמחייבים סטודנטים בשיטה שבאמת לא מתאימה לדרך החיים שלהם, ובאנו וביקשנו, ואנחנו מתקנים את זה, סיוע לסטודנטיות וסטודנטים שהם בעלי משפחה, עיסוק נרחב בתעסוקת המחר, חוסר התאמה בין העולם האקדמי לתעסוקה שמחכה בחוץ, שמשתנה בקצב מאוד גבוה, מתן נקודות זכות עבור מעורבות חברתית, שירות מילואים, ועוד ועוד. אבל מהמקום הזה בדיוק צומחת הצעת החוק שלי, הצעה שבאה ומבקשת לסייע בדמי הביטוח הלאומי לסטודנטים שיש להם קושי כלכלי. הכוונה רק לאותם סטודנטים בעלי הכנסה נמוכה, בעשירונים התחתונים, כדי באמת להקל עליהם בתשלום לביטוח הלאומי. והמטרה של ההצעה הזאת היא לסייע לסטודנטים שאינם עובדים ואינם יכולים לקבל סיוע כלכלי מההורים שלהם. רבים מכם הורים לסטודנטיות וסטודנטים, ואני משערת ויודעת שאתם עוזרים הרבה מאוד לסטודנטים ולסטודנטיות שלכם כדי ללמוד, כדי להקדיש את החיים שלהם לזמן הזה, להשכלה, לרכוש את הידע כדי לכלכל את עצמם בכבוד. ההצעה הזאת של מתן פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי למשך תקופת הלימודים לאותם סטודנטים שזקוקים להצעה הזאת, לאותם אלו שהמערכת יודעת לזהות שהם באמת צריכים את הסיוע הזה, זה יקל עליהם ויקטין את הנטל הכלכלי שמוטל עליהם, ויעודד אותם לרכוש מקצוע, לקבל הכשרה מקצועית ולאפשר להם נגישות כלכלית לרכישת השכלה, להתקדמות, לעתיד הטוב שלהם, אבל ישליך, כמובן, על מקומם בחברה ועל החברה בכלל: היא תקלוט יותר ויותר אנשים עם השכלה גבוהה, והם ימצאו עיסוקים ראויים וטובים. אני יודעת שההצעות שנוגעות בפטורים של הביטוח הלאומי הן לרוב בעייתיות, וכמעט תמיד נדחות על הסף. אבל אני מבקשת להדגיש שבהצעה הזאת מדובר במבחן הכנסה. זאת הצעת חוק שתהיה תחת מבחן הכנסה, ובכפוף להצגה של אישורים על כך שההכנסה של שני ההורים של אותו סטודנט או אותה סטודנטית יחד נמוכה מ-17,237 שקלים חדשים. ההכנסה הזאת היא הכנסה שמייצגת את העשירון השישי ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אנחנו מדברים הרבה על שוויון ומדברים הרבה על קידום ופריפריה ומרכז, פריפריה כלכלית ומרכז, אז אני חושבת שכשמדברים על השכלה גבוהה ככלי למימוש עצמי ועל השתלבות בתעסוקה ובחברה, השאלה המרכזית שצריכה לעלות היא שאלת הנגישות להשכלה הגבוהה. ומי שלא נמצא שם, מי שידו אינה משגת, אנחנו צריכים לראות איך עוד אפשר לתקן, איך עוד אפשר לעזור. ותמיד תמיד אנחנו חוזרים מחדש לפריפריה הגיאוגרפית, לפריפריה החברתית, לפריפריה הכלכלית, שלרוב מוסללת לאותו משלח יד, לאותם עיסוקים. האפשרות שלהם לדריסת רגל באקדמיה ולרכישת כלים ממשיים מוגבלת, ואנחנו צריכים פעמונים מצלצלים. הצעת החוק הזאת מבקשת לומר: יש לנו את הכלי הזה, ובטח בתקופה שמדברים על עודפים תקציביים. אז למה לא? אם יש כסף, בואו ניתן למי שיכול לסייע לעצמו כדי לא להיות,

בהמשך במקום שצריך לבקש סיוע מהמדינה. יש עודפים כספיים, אז בואו ניקח וניתן למי שיכול לעזור לעצמו, לחבר'ה צעירים ששירתו בצבא, שירתו בשירות לאומי, נמצאים בתבחינים ברורים שהם לא יכולים לסייע לעצמם, ובטח לא ההורים שלהם, והם מאוד מאוד רוצים ללמוד. והעניין המרכזי הוא לא רק שכר הלימוד, אלא הוצאות המחיה,

במהלך הלימודים. וזה הסיפור. ואנחנו שמענו את העדויות האלה, אני מבקש לסיים. אתמול במהלך השדולה. אני מבקשת שתחשבו פעם נוספת, המחקרים מלמדים אותנו, ואנחנו יודעים עד כמה קשה לסטודנטים ולסטודנטיות. יש עודף תקציבי, יש תבחינים. בעזרת ההצעה הזאת אנחנו נוכל לעזור לעוד סטודנטים וסטודנטיות לצלוח את הלימודים.

תודה רבה לחברת הכנסת עליזה לביא. ישיב שוב השר יובל שטייניץ. אדוני היושב-ראש, נראה לי שהפכתי היום למשיב הלאומי.

אין לך תשובות טובות, אבל אתה המשיב הלאומי. אין לי תשובות טובות לשיטתך. לפני שאני אקרא את תשובתו של השר חיים כץ, אני שמח לראות שידידי סגן השר חבר הכנסת הרב איציק כהן,

אוקיי. ידידי סגן השר הרב איציק כהן, אדם שאני אוהב ומוקיר, חזר לאולם. ולמה אני אומר את זה? כי עם כל החברות והידידות בינינו, איציק, אתה דיברת קודם על השיחות הפילוסופיות בינינו בתקופה שהיינו שנינו ביחד באוצר, אבל חייבים לחדד ולדייק: אני לא דיברתי על הנס של כדור הארץ, כך לפחות השתמע. דיברתי על הכדור, או על העיגול, ואיך הוא נמצא במקומו. אני דיברתי על משהו מהותי יותר,

וכך הייתה השיחה בינינו: אני אמרתי לך שלפעמים אנחנו מדברים על ניסים שקורים בעולם, ים סוף נבקע, בני ישראל עוברים בחרבה, שמש בגבעון דום, דברים שמנוגדים לחוק הטבע, ואנחנו אומרים: יש פה נס. והנס הזה, לפחות לשיטתם של חלק מאיתנו, הוא הוכחה לקיומו של הקדוש ברוך הוא, אולי גם להשגחה פרטית או לאומית כלפי עם ישראל, או כל אחד לשיטתו. מה שאני אמרתי לך, וזה הדבר החשוב, שלפני שמסתכלים על דברים שלא כדרך הטבע, או שמנוגדים לחוקי הטבע, שקורים בעולם ומתייחסים אליהם כאל ניסים, יש אחד גדול ומיוחד שהוא מעל כולם, וזה עצם קיומו של היקום. אחת משתיים: אם היקום יכול להתקיים ללא הקדוש ברוך הוא,

אז גם כל דבר פנימי, ים שנפתח לחרבה, אין סיבה שלא יתקיים סתם כך. אם היקום לא יכול להתקיים בלי שאלוהים ברא אותו, אז זאת ההוכחה הטובה ביותר, ולא צריך ניסים אחרים. עצם העבודה שקיים בכלל משהו, בלי קשר למה קורה בתוך היקום, שקיים משהו, גם אם היקום כולו היה גרגר חול אחד, זה נס כל כך גדול, עד שלייבניץ קרא לזה במאמר שלו,

הפילוסוף והמתמטיקאי הגרמני הדגול, שגם המציא את החשבון האינפיניטסימלי, הוא כתב מאמר שנקרא: Why is there something rather than nothing?, מדוע בכלל יש משהו ולא לא-כלום? ובמאמר הזה הוא הראה שמבחינה לוגית, עצם קיומו של העולם מחייב ישות חיצונית שקיימת בהכרח, שהיא סיבת העולם, ולא ייתכן מבחינה לוגית שהעולם מתקיים סתם כך. בלי קשר לשאלה אם הוא נברא בזמן או אפילו אם הוא קדמון ולא מתחיל בזמן, ואז הוא סדרה אין-סופית של מצבים, אבל גם הסדרה הזאת של אין-סוף מצבים, אין סיבה שהיא תתקיים אלא אם כן מישהו גרם לכך שהיא תתקיים. לכן הבדלתי בין ניסים מקומיים, שבני אדם מתייחסים אליהם כאל ניסים, לנס הגדול באמת, או לשאלה הגדולה באמת: מדוע היקום קיים. מדוע יש משהו ולא לא-כלום? וזו באמת השאלה הגדולה. ואם יש הוכחה מתוך העולם יש גם הוכחות אחרות,

לקיומו של אלוהים, אז ההוכחה הכי טובה היא עצם קיומו של העולם. ואז לא צריך שום הוכחה אחרת, אם מקבלים את ההוכחה הזו. אבל איך אפשר ללמוד כשאין כסף? תראה כמה אתה יודע וכמה אתה מלומד. אבל יש הרבה סטודנטים וסטודנטיות שאין להם כסף להתחיל בלימודים. מה אנחנו עושים כדי לעזור להם? עכשיו אני ניגש לתשובה, תשובתו של שר הרווחה, לדברייך. חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת פורר.

בשבתי כיושב-ראש אני לא יכול להוסיף ולהרחיב את הדברים של הפילוסוף והשר יובל שטייניץ. על כל פנים, אני רוצה לומר שאני למדתי פילוסופיה, ולמיטב זיכרוני, שילמתי ביטוח לאומי. אז אפשר. ההורים שלך בטח יכלו לעזור לך. אבל משרד הרווחה והשר חיים כץ השאירו לי תשובה שנראית לי כדבר דבור על אופניו, ואני אקריא את התשובה. כל עוד זה עומד במבחן ההכנסה שאנחנו מבקשים. אוקיי. בסדר. וזו התשובה: חובתו של כל מבוטח בתשלום דמי ביטוח, ולו מינימליים, היא מעקרונות היסוד של הביטחון הסוציאלי במדינת ישראל. כל מבוטח ומבוטחת משלם בהתאם ליכולתו באופן דיפרנציאלי, וזכאי בהתאם לצרכיו על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי. חובת תשלום דמי הביטוח הינה חובה החלה על כלל המבוטחים, ולמעט חריגים ממש בודדים, כל תושב ותושב חייב בה.

חייבים בדמי הביטוח גם מי שאין לו הכנסות מעבודה, מי שזכאי לקצבאות מטעם הביטוח הלאומי ועוד. בנוסף, חובת תשלום דמי הביטוח היא חובה עצמאית, המעניקה זכויות עצמאיות. היא אינה תלויה בהכנסות של גורם אחר או של בן משפחה. הצעת החוק מבקשת לכרוך, באופן תקדימי, את חובת תשלום דמי הביטוח של מבוטח בהכנסת הוריו, דבר אשר אינו ממין העניין בהכרח, ובוודאי לא כאשר הסטודנט אינו בעל זיקה כלכלית להוריו. יש לציין עוד כי כבר היום מכיר המחוקק בחשיבותה של ההשכלה הגבוהה, והעניק לסטודנטים הלומדים בישראל הקלה בתשלום דמי הביטוח ביחס לאוכלוסיות אחרות שאינן עובדות. סטודנט כיום משלם דמי ביטוח בשיעור מזערי, העומד על שליש מהשיעור המזערי למי שאינו עובד, בסך 23 שקלים בחודש, לעומת מבוטח שאינו עובד, אשר משלם דמי ביטוח בסך 69 שקלים לחודש. לאור כל אלה, הצעת החוק מבחינה, ללא הצדקה סוציאלית, בין אוכלוסיות שונות שאינן עובדות אך מחויבות בתשלום דמי הביטוח, כגון חיילים משוחררים שאינם עובדים ואשר נדרשים לשלם את דמי הביטוח בשיעור המזערי המקסימלי, לא הגבוה ביותר, מהמזערי, תלמידי ישיבה שתורתם אומנותם, או תושבים השוהים בחו"ל.

אף שהמדובר ככלל, באוכלוסייה חזקה מבחינה סוציו-אקונומית ותוך שמגמת המחוקק היא הרחבה של רשת התשלום ולא צמצומה, בין היתר לנוכח הגירעון האקטוארי שבו מצוי מוסד הביטוח הלאומי. על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, יש כיום כ-55,000 סטודנטים מדי שנה שאינם עובדים, ולומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. אשר לסטודנטים הלומדים מחוץ לישראל, על פי אומדן המוסד לביטוח לאומי, מדובר ב-10,000 סטודנטים נוספים. משיקולים אלה, ועדת השרים החליטה להתנגד להצעת החוק.

תודה לשר יובל שטייניץ. חברת הכנסת עליזה, רוצה לעלות להגיב?

אני רק מודיע שמייד אחרי ההצבעה, הצעת החוק הבאה היא רק תשובה והצבעה, כי היא כבר הוצעה, ונוכל מייד אחרי תשובת השר הבאה להצביע. אז אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים על בסיס הכנסות ההורים),

של חברת הכנסת עליזה לביא. מי בעד? מי נגד?

להעביר לוועדה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים על בסיס הכנסות ההורים),

25 בעד, נגד, 37. ההצעה לא התקבלה. ואנחנו ניגשים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק המאבק בטרור, של חבר הכנסת מאיר כהן. הוא כבר הגיש אותה ונימק אותה. עכשיו נקבל רק את תשובת השר ומייד אחריה הצבעה. ההצעה נומקה בתאריך 31 בינואר 2018. אין תשובת שר? אז אפשר לגשת מייד להצבעה? אם הממשלה נגד, יש זכות לחבר הכנסת מאיר כהן להגיב. שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רוצה לפתוח ולהגיד, דודי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. ישבת איתי על ההצעה הזאת, ישבנו מול הנציגים שעות, אמרה שרת המשפטים ונציגיה את מה שאמרה. למי שלא יודע, אני ביקשתי להחמיר בענישה של סייעני טרור, במיוחד כשאנחנו שומעים שבאירועי טרור, בני משפחה שידעו ואף עודדו קיבלו שלושה חודשים בכלא. אני לא הייתי עולה לכאן והייתי מקבל בכבוד, השר בנט, את החלטת השרה שלך,

אני רוצה לדבר קצת על צביעות. בשעה שאנשי משרד המשפטים אומרים לי שהם עומדים איתנים, ולא מרחיבים ולא מחמירים בחוקים, אז הסתבר שעם כל הכבוד שיש לי למורים, כנראה כשמדובר במורים אז אפשר לפרוץ את זה. כשעלתה הצעת חוק מהבית היהודי של החמרת הענישה כנגד אנשים שפוגעים במורים, כל הכנסת, לרבות הקואליציה, תמכה בזה. כשעולה חבר אופוזיציה, ומעלה הצעה הכי הגיונית שבעולם, שאם יש רוצח שפל שנכנס ורוצח יהודים באשר הם, ואחיו או אחותו או האבא שלו, יודעים על הכוונה שלו ומעודדים אותו, זה פשע, וכל עונשו של אותו סייען מסתכם בשלושה חודשים. אז אני אומר לך, גברתי שרת המשפטים, שלא נמצאת כאן, את מנסה לעטות עלייך איזה גלימה של אני הכי הגיונית והכי שוויונית, אבל זה בושה וחרפה. ותזכרו את זה. כשזה קשור לחוק של הבית היהודי שקשור למורים, ואני תמכתי בחוק, זה מותר, אבל אתם, שמדברים על מיגור הטרור, אתם נוהגים בצביעות ודוחים הצעת חוק בגלל שמי שהעלה אותה הוא חבר כנסת מיש עתיד. ושוב, דודי, תודה רבה לך. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, החמרת ענישה),

של חבר הכנסת מאיר כהן. מי בעד?

מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון,

התשע"ח 2017,

18 חברי כנסת בעד, 45 הצביעו נגד. ההצעה לא התקבלה. חבר הכנסת, איתן ברושי רצה להצביע בעד. אני לא משנה את התוצאה אבל לצורך הפרוטוקול אני מודיע. אנחנו עוברים להצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון, נבחרת הדירקטורים), התשע"ח 2018. ינמקו חבר הכנסת מיקי לוי, חמש דקות, וחבר הכנסת יאיר לפיד, חמש דקות. אני טעיתי. הצבעתי בעד, ואני נגד, לפרוטוקול.

היושב-ראש, אני בחוק הזה הצבעתי בעד.

חבר הכנסת עיסאווי פריג' הצביע בעד בטעות,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, מכובדיי השרים, לשחיתות הציבורית יש פנים רבות. הפנים האלה באות לידי ביטוי חדשות לבקרים על ידי מינויים פוליטיים של עסקנים בתפקידים מקצועיים. ללא ספק, אחד מהם זה דירקטור. כאשר היינו באוצר בקדנציה הקודמת, נלחמנו בדיוק בזה. ראינו שהחברות הציבוריות מקרטעות ומפסידות כסף, ומי שאמורים לפקח עליהן כדירקטורים פשוט לא עושים את עבודתם,

כי הם אינם מבינים דבר וחצי דבר. חלקם לא ידעו בכלל לקרוא דוחות כספיים של אותה חברה שהם היו ממונים עליה. לאחרים היו אינטרסים זרים, ואת האחרים זה בכלל לא עניין. ולמה זה קרה? כי במשך שנים, השרים היו ממנים לדירקטורים בחברות הממשלתיות את המקורבים להם, את קבלני הקולות, את העסקנים. הם היו מחלקים ביניהם את השלל, בלי להביא בחשבון כלל את כישוריהם והתאמתם לתפקיד בכלל. רק דבר אחד עניין את השרים: ג'ובים למקורבים, לא פיקוח על החברות הממשלתיות ולא ההצלחה שלהן. כשאנשי ציבור מעדיפים את האינטרס האישי, לכל הרוחות, על האינטרס הציבורי, לזה, גבירותיי ורבותיי, קוראים שחיתות ציבורית פר אקסלנס. גם היום, השרים כן יכולים למנות את הדירקטורים, אין בעיה עם העניין הזה, רק הם צריכים לבחור אותם מאותה נבחרת, מאותם אנשים שעמדו בקריטריונים והתקבלו כדירקטורים. כשהיינו באוצר, החלטנו להילחם בתופעה המכוערת הזאת. אדוני, אני חושב שלנו מגיעות עשר דקות, חמש דקות אני וחמש דקות חבר הכנסת לפיד.

תודה רבה, לא הבנתי, אני מודה לך. כשהיינו באוצר החלטנו להילחם בתופעה המכוערת והמזיקה הזאת. הרי הכי קל היה לבוא ולקחת את כל אלה שאנחנו מכירים ולמנות אותם שם, ולעשות מין פול כזה.

שר האוצר הלך לדרך הקשה והקים את נבחרת הדירקטורים. לא הכרנו את האנשים, לא התערבנו במינויים שלהם. נקבעו קריטריונים. אותם אנשים טובים היו צריכים לעמוד בקריטריונים ולהתקבל כדירקטורים. חלקם אנשי מקצוע שעברו סינון מקצועי, ומתוכם, מתוך הנבחרת הזאת, יכלו השרים למנות את הדירקטורים. גם אם יש מחלוקת על זהותם ויש צורך לגוון את המאגר ולשפר את דרכי הבחירה של המועמדים, על דבר אחד אין מחלוקת, חברי סגן שר האוצר: נבחרת הדירקטורים היא הצלחה מסחררת, ששיפרה את הניהול ב-80 החברות הממשלתיות. הביאה לצמיחה. מזה שנים, בשלוש השנים האחרונות החברות הממשלתיות רושמות רווחים. ואם זה לא מספיק, מבקר המדינה שיבח את נבחרת הדירקטורים ב-2017, והגדיר אותה ככלי מרכזי במאבק בשחיתות. חבריי חברי הכנסת, אם יש לכם טיפה של אינטגריטי, אתם מתבקשים להצביע בעד החוק הזה. אני מניח שיעלה אחרינו אחד השרים ויגיד: על מה אתם מדברים, אנחנו רוצים למנות את אנשי שלומנו. אבל גם היום אין בעיה: יש לכם נבחרת, יש פול של אנשים טובים, תבחרו מתוכם. אבל אתם רוצים לרמוס ברגל גסה כל חלקה טובה. חבריי חברי הכנסת, מבקר המדינה הבהיר בדוח כי יש לעגן את נבחרת הדירקטורים בחקיקה, ואת דרכי הבחירה של המועמדים.

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שלפנינו באה לעשות בדיוק את זה. מצופה מכם, חבריי חברי הכנסת, להתעלות מעל השיקולים. אין כאן בכלל עניין של קואליציה או אופוזיציה, אין עניין של ימין שמאל, יש רק עניין של דרך הישר ובנייה של דירקטוריונים הולמים בחברות הממשלתיות.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. יעלה חבר הכנסת יאיר לפיד. גם לך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שלושה אירועים קרו לנו ביממה האחרונה, והדבר שמאחד את שלושתם הוא החלטורה. זו לא הממשלה הכי ימנית בתולדות המדינה, זו הממשלה הכי חלטוריסטית בתולדות המדינה. האירוע הראשון הוא כמובן ביטול המשחק בין ישראל לארגנטינה. ירושלים חשובה יותר מהכול, היא חשובה יותר מכל משחק כדורגל, ואם בגלל זה יבוטל, שיבוטל. אבל המשחק לא בוטל בגלל ירושלים, הוא בוטל בגלל שאתם חלטוריסטים. יצא מפה לפני רגע השר ארדן, אולי לא במקרה. מה עושה המלחמה ב-BDS במשרד לביטחון פנים? חסרים לו עיסוקים? הוא כבר פתר את כל הבעיות עם הבדואים, עם ירושלים, עם אל-אקצא,

הכול נפתר? אין בעיות עם שוטרים במדינת ישראל? חקירות ראש הממשלה נפתרו?

ההסברה הישראלית מחולקת בין חמישה שרים שונים, אף אחד מהם לא יודע בכלל מה השני עושה. זו חלטורה, ועל חלטורה משלמים מחיר. אז ילדים לא יוכלו ללכת לראות כדורגל עם ההורים שלהם, לראות את מסי משחק, כי אתם חלטוריסטים. משרד החוץ מפורק, אין שר יותר משלוש שנים וחצי. מה כל כך חשוב שאתם עושים, שאתם לא יכולים לעשות את העבודה שלכם? האירוע השני זה עפיפונים. הייתי אתמול בעוטף עזה, יצאנו משם רגע לפני השרפה בספיר. צה"ל מופלא, עושה את עבודתו. קצינים, חיילים, התושבים, אתה מסתכל עליהם, על יכולת העמידה שלהם, איפה ממשלת ישראל? מה המדיניות שלכם? מתי ישבתם בפעם האחרונה והצבתם אסטרטגיה? למה אתם לא עונים לשאלה, מאז 2014 אני עומד פה ושואל אתכם, מה המדיניות שלכם? למה אתם לא הולכים על שיקום עזה תמורת הפירוז שלה? למה אתם לא מגדירים לעם ישראל מה אתם עושים חוץ מלשבת ולחכות לסבב הבא, לשבת ולחכות לעפיפון הבא? הצבא הכי חזק במזרח התיכון לא יודע להתמודד עם עפיפונים? הממשלה שלו היא ממשלה חלטוריסטית. והדבר האחרון הוא שהבוקר עשינו כנס באמת יפה, פה בכנסת: תמיכה ברמת הגולן. רק כל מה שהיה מסביבו היה קומדיה של חלטוריסטים. הדבר הראשון זה שבמוצאי שבת הוצאנו את ההודעה על הכנס. אמרנו שהולך להיות כנס תמיכה בזה שהעולם יכיר ברמת הגולן, קראנו לו העולם עם הגולן. מייד, למוחרת בבוקר, הייתה בישראל היום הודעה על זה שיש תוכנית של הסנטור טד קרוז להכרה ברמת הגולן, שאיש בממשלת ישראל לא שמע עליה, רק שהם היו מוכרחים להוציא משהו כדי שלא יגידו שאין להם תוכנית. והיום מייקל אורן, אני באמת מכבד את מייקל, חשף את תוכנית נטו גולן, שאיש לא שמע גם עליה. ישבו איתנו כל אנשי רמת הגולן. ישב ראש העיר בקצרין,

הוא איש ישראל ביתנו, הוא חלק מהקואליציה. הגבות עלו לו עד הנה, כי הוא לא שמע מעודו על התוכנית הזאת, כי מישהו חלטר משהו ברגע האחרון, כדי שיהיה להם מה להגיד. נתניהו עומד באירופה, במסע שכבר ברור שהוא כישלון מדיני גמור, מדבר עם הכתבים ומודיע שהוא בעד הכרה בין-לאומית ברמת הגולן.

אם זה כל כך חשוב לך, למה לא דיברת על זה עם הנשיא מקרון, שפגשת אותו כמה שעות קודם? למה לא דיברת על זה עם הקנצלרית מרקל, שפגשת אותה יום קודם? איך נזכרת? נזכרת כי שמעת שיש כנס, והכול פוליטיקה, והכול ברגע האחרון, והכול חלטורה גמורה. אחרי זה, כשאני אומר לכם שקרה לו משהו, אתם מרימים גבה. קרה לו משהו. אין עבודת צוות, הוא כבר לא סומך על אף אחד, הוא כבר לא עובד על אף אחד. ומה שנוצר מזה זה ממשלת החלטורה הלאומית של מדינת ישראל.

תודה רבה. ישיב סגן השר איציק כהן. סגן שר האוצר, בבקשה. עשר דקות לרשותך,

מושך זמן.

מה להגיד. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון,

התשע"ח 2018, של חבריי יאיר לפיד ומיקי לוי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 מילה על נבחרת הדירקטורים. הרעיון במקורו הוא רעיון די מבורך, הרעיון הוא די מבורך, להקים נבחרת דירקטורים. אבל זה לא טוב שיש עתיד מציעים את זה, צריך מישהו מהליכוד. זה אתה אומר. אתה קונקורנט, לא אני. מה? אתה קונקורנט שלהם, לא אני.

היו מקרים ועיוותים. קודם כול, מי שקבע את הסעיף של הניסיון,

15 שנה, 20 שנה ניסיון? הוא באופן אוטומטי,

באופן אוטומטי הוא גדע את כל הציבור החרדי,

ככה, באבחת גרזן.

איפה יש להם 15 שנה ניסיון?

קבעתם ניסיון, הלכתם עם קו הניסיון, איפה שנעצר, יעקב אשר, יעקב, אתה איתי או עם הקהל? שבע שנים.

קובעים את זה לשבע. לא משנה. הסקאלה של הניסיון הלכה עד שהגיעה למצב שאף חרדי לא יוכל להתמנות. 15 שנה ניסיון ניהולי. ולא התכוונתם לזה. בטוח שלא התכוונתם. לא התכוונתם לזה, אני בטוח. 15 שנה, שלא יהיה חרדי אחד שיעבור. דיברתי עם סגן השר. אתה יכול לדבר עם קארין על זה. חברים. הרעיון ביסודו, מיקי, היו בו כמה אלמנטים חכמים. אבל כשיצאתם מן הכוח אל הפועל הסתבר שטובים ורבים, באמת טובים ורבים, לא יכלו לכהן בנבחרת. אני מכיר אחד, חבר, שהיה מפקד כנף 1 והיה מספר 2 בחיל האוויר, והיה מנכ"ל אל על והיה מנכ"ל נשר והיום הוא ראש רת"א. אחד כזה, עם כזה ניסיון,

זה קשור לעניינים הפוליטיים והאישיים? אתה משנה קריטריונים. תקשיבי למה שאני אומר, פנינה,

חברים, תנו לסגן השר בבקשה לסיים את דבריו. אני אומר, בפרקטיקה זה יצר עיוותים זועקים לשמיים. קודם כול, סיפרתי על הציבור החרדי.

אי-אפשר במינויים של פרסונות חשובות, כמו דירקטורים, לעשות את זה בתנאי מעבדה. את תמיד לא תצאי מגדר מחלוקת. בבקשה, ניסיתי לעשות משהו, שלכאורה הוא משהו טוב, אבל יצר עיוותים נורא קשים. נתתי דוגמה: חבר, לא אזכיר את שמו, שעשה כל כך הרבה תפקידים, כמו מפקד כנף 1, כמו ראש להק אוויר, כמו מנכ"ל אל על, כמו מנכ"ל נשר,

אני אומר מה הוא עושה היום, זה יסגיר אותו, היום הוא ראש רת"א, הוא לא נכלל בנבחרת,

מה זה אז מה?

הוא שווה יותר ממאה שהם בתוך הנבחרת.

הניסיון שלו, היושרה שלו, הידע שלו הרבה יותר טובים מהרבה כאלה שנדחפו לנבחרת אני לא יודע איך. האמת, זה גאוני. מיקי, מי שעשה את זה הוא גאון, איך הוא מיצב את אלה שהוא כן רצה והוציא החוצה את אלה שהוא לא רצה. על כל פנים, אי-אפשר לעשות משהו מוחלט כשמקימים. אין נוסחה. מה שכן, אתה יכול לדרוש יושרה, ניסיון, ידע, כל מה שדירקטוריון צריך. אבל ברגע שאתה קובע כללי ברזל, אתה בוודאי תביא בחשבון שרבים וטובים לא ייכללו ושלעפערס כן ייכללו.

שלי, מה זה שלעפערס? שלייקס?

מה אתה רוצה ממני? אני מרוקאית בכלל. סומך, על כל פנים, מה קורה בגזרה של עליזה? הגעתי, אתה יכול לרדת. אז ככה: בהצעת החוק מוצע להסדיר את הליך מיון המאגר של 400 המועמדים, המומלץ על ידי הרשות למינוי לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות. אם לא הבנתם עד עכשיו, אז הממשלה, יאיר, מתנגדת להצעת החוק. אני שבור מזה. אתה מופתע, אני שם לב. בבקשה? תיראה מופתע. מי אמר תיראה מופתע?

זה היה משהו עם סמ"סים.

השופטת. אגב, יאיר, הזכרת את העפיפונים. זה כל כך מצמרר. אחרי שמפקד חיל האוויר התפאר בפני מפקדי חילות אוויר, F-35 בבירות. F-35 הראשונים, מבצעיים. זה היה כל כך צורם, כי חיל האוויר שאני מכיר אותו הוא לא יהיר. מתבלבלים בין עוצמה ליהירות. זה לא אותו דבר, עוצמה ויהירות. אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא הראה לו שאפשר בעפיפון עם רוח מערבית לעבור את הגבול. הרוח יכולה להשתנות, אבל היא לא משתנה. זה משמיים. צריכים להתפלל. למה אתה מאשים את הקדוש ברוך הוא בזה? לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ברגע שמתרברבים ואומרים: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז מישהו מראה להם: תירגע, גם עפיפון יכול לנצח אתכם, לצערי. על כל פנים, אתה בטח תרצה לעלות לנמק. נכון, יאיר?

תעשה, שירוויחו זמן.

תסבול. איזו פרשה השבוע? אתה עולה? כמה דקות? הוא רוצה לעלות. בסדר, אחריו. כשהוא יסיים.

אני לוקח אותו להיות מרצה בערכים, אם הוא יסכים. גברתי מזכירת הכנסת, זה נהוג שהממשלה עומדת ושותקת? לא, היא לא שותקת, קארין.

היא מאפשרת לחברים מהמפלגה שלך להגיב. מה אתם אומרים? אוקיי,

אז תסירו את ההצעה מסדר-היום, תודה. תודה רבה, אדוני סגן השר. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת איציק כהן, סגן שר האוצר, לא ציפיתי לתשובה אחרת. חבר הכנסת לפיד, שחרר אותו שנייה אחת, שישמע מה יש לי להגיד לו. חבר הכנסת איציק כהן, ידידי סגן שר האוצר, לא ציפיתי לתשובה אחרת, רק שכחו להגיד שבשלוש השנים האחרונות, זו פעם ראשונה שהחברות הממשלתיות מרוויחות כסף. שנים לא היה כדבר הזה. זו לא תפקידן להרוויח כסף.

שלוש השנים האחרונות. מיקי, זה לא תפקידן. הבנתי, אוקיי. אם שר במדינת ישראל,

אומר שלא תפקידן של החברות הממשלתיות להרוויח כסף, אז אולי זה הכיוון. אז אני מסכים איתכם על הכול. היו מפסידים 600 מיליון שקל. כן, אין בעיה, רק כל שנה החברות האלה, הממשלתיות, האוצר הכניס יד לכיס ושילם להן כסף. היום פעם ראשונה הן מרוויחות כסף ומעבירות לאוצר וממלאות את יעדן, השר יריב לוין. את תפקידן. מה תפקידן? גומרים לי את הזמן. הוא שר, אני לא יכול לנזוף בו.

השר לוין, הן יכולות למלא את ייעודן וגם להרוויח כסף. לא,

אין בעיה. אם זו תפיסת העולם של ממשלת הליכוד, אין שום בעיה, אם זו תפיסת העולם העקומה שלכם, אין בעיה. תפתחו, תכניסו אנשים פוליטיים שיפסידו כסף. אחריי המבול, לא אכפת לנו. מעבר לעניין הזה, חבר הכנסת כהן, אם אתה חושב שהקריטריונים שנקבעו,

לא אנחנו קבענו אותם, ועדה קבעה אותם, תשנה את הקריטריונים, אבל תיקח את כל האחריות. מכיוון שאתה לא עושה את זה ולא עושה את זה, אולי אפנה אותך לדוח מבקר המדינה, שגמר את ההלל על הנבחרת הזו. ולא, זאת ועוד, הוא אמר שצריך לעגן את זה בחוק. אבל מה אכפת לכם, זה לא מעניין אתכם מבקר המדינה, זה לא חשוב שהוא אמר שצריך לעגן את נבחרת הדירקטורים בחוק וצריך להכניס רק אנשי ראויים, אנשים שמבינים בניהול. גם אני מכיר כמה אנשים שנשאו בתפקידים בכירים במגזר הציבורי והביטחוני אבל לא נכנסו. מה לעשות, לא היה להם את הניסיון הכלכלי הנדרש כדי לקיים את זה. מי שרוצה לשנות, תשנו, רק אל תהרסו. ומה שאתם עושים אתם הורסים.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון, נבחרת הדירקטורים), התשע"ח 2018. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון,

בעד, 27, 32 מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה לא עברה. לא נתקבלה.

להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת עפר שלח ומאיר כהן. חבר הכנסת עפר שלח ינמק.

עד עשר דקות לרשותך. אתה עונה, צחי? אתה מקבל את הכבוד הפעם, זה יפה. חבריי חברי הכנסת, זו הפעם השלישית בשנתיים האחרונות שאני מתייצב בפניכם, כדי להציג לכם את הצעת החוק הכי חשובה והכי מיותרת שהעליתי אי פעם בכנסת ישראל.

כי היא הכי חשובה, איציק. הסיבה שאני מעלה אותה, מפני שהיא נוגעת לגוף הביטחוני-מדיני העליון במדינת ישראל, הגוף שמקבל את ההחלטות בעניינים הכי קריטיים, הכי חשובים, ואלה שקובעים חיי אדם במדינת ישראל. והיא הכי מיותרת, מפני שבמקום נורמלי, שבו ראש הממשלה העומד בראש הקבינט מתייחס אל הקבינט ברצינות וחברי הקבינט מתייחסים לתפקידם ברצינות, לא היה צריך הצעת חוק. לא היה צריך הצעת חוק. אלא שפעם אחרי פעם, ותכף אני אראה לכם איך זה קורה גם בשבועות האחרונים, אנחנו רואים שהדבר הזה איננו קורה. וכשדבר כל כך חשוב איננו קורה, רק הצעת חוק אולי תגרום לו לקרות.

חבר הכנסת זוהר, בוא נדבר על דברים שאתה מבין בהם, לא על הצעת החוק הזאת. בוועדה הזאת יהיו הדלפות? יהיו הדלפות?

הצעת החוק קובעת את תפקידו של הקבינט המדיני-ביטחוני.

היא קובעת, תלוי מי חבר.

זה לא תלוי מי חבר, כי ראש הממשלה הרי מביא לקבינט כל אדם שהוא רוצה שיהיה צ'ופר להבאה שלו. מייד נגיע גם לזה. שלא יהיה שמה את יש עתיד, כדי שלא יהיו הדלפות לתקשורת מהוועדה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

חבר הכנסת מיקי זוהר, היות שאתה גם לא בקי בהיסטוריה, אתה יודע שההדלפה הגדולה ביותר שהייתה מהקבינט בזמן צוק איתן, החשוד העיקרי בה הוא זה שעומד בראש הקבינט גם היום. אז בוא לא נגיע למקום הזה. אגב, נביא פעם את אודי סגל, והוא יספר מי הדליף לו את המצגת של צה"ל בצוק איתן. אני יכול להבטיח לך שזה לא היה שר האוצר.

מספר אחת בהדלפות. בואו נדבר קודם על תוכנה של הצעת החוק. הצעת החוק באה להסדיר את עבודת הקבינט המדיני-ביטחוני, הן מבחינת ההכשרה של חבריו, ההכשרה תתבצע על ידי המטה לביטחון לאומי, הן מבחינה זו שחבר הקבינט יוכל להחזיק, כולל בתוך הדיונים, יועץ מטעם המל"ל שיהיה שותף סוד, ויש כאלה הרבה, ויוכל לעזור לו לא רק להתכונן לדיון אלא גם לעכל, לגלגל את ההצעות שמתגלגלות תוך כדי ולהעלות רעיונות משלו. שחבר הקבינט יקדיש זמן ראוי לתפקידו. אני רוצה לספר לכם סיפור. ועדת עמידרור, שתכף נתייחס אליה, אני הופעתי בפניה. ואמרו לי חברי הוועדה שחברי קבינט הופיעו מולם ואמרו להם: אין לנו זמן לעבודת הקבינט, כי אנחנו אנשים פוליטיים, יש לנו אירועים פוליטיים. ועוד אומר לי מי שאמר לי את זה: תראה, זה לא כמו אצלכם ביש עתיד, אמרו חברי הקבינט, לנו יש פריימריז, אנחנו מאוד עסוקים בהם. זאת אומרת, חברי קבינט העידו על עצמם, ואני אומר לכם: זה קרה גם בפני הוועדות של ועדת החוץ והביטחון שאני חבר בהן, ויושב פה השר יריב לוין ויודע בדיוק על מה אני מדבר, בתחקירים של צוק איתן. חברי הקבינט העידו שהם לא יודעים, חברי הקבינט העידו שאין להם זמן, חברי הקבינט העידו שהם לא מתעדכנים. אז כנראה חברי הקבינט האלה צריכים חוק בשביל זה. הצעת החוק קובעת גם במה ידון הקבינט. תראו את תמונת השבועות האחרונים, אחרי שיצא דוח עמידרור. הרי עוד מעט יעלה פה השר הנגבי ויסביר לנו שהיה דוח ועכשיו מיישמים אותו, אני כבר חוסך לך את הזמן, צחי. בשבועות האחרונים ראש הממשלה לא כינס את הקבינט בזמן ההסלמה בעזה, כשנגמרה הסלמה הוא כינס את הקבינט לשעה, כדי שחברי הקבינט יוכלו להוציא אוויר ולהפסיק את הראיונות חסרי האחריות שכל אחד מהם נתן,

אני לא רוצה להכליל את כולם, רבים מהם נתנו בתקשורת, שבהם הם טענו שיש מדיניות אחרת ולא המדיניות של ראש הממשלה נהג בה. בטח שהם עושים את זה, מפני שהם מתוסכלים, כי לא מכנסים את הקבינט ולא מעדכנים אותם והם לא שותפים להחלטות. ראש מוסד שני כבר, אחרי מאיר דגן זיכרונו לברכה, העיד שראש הממשלה נתן לו הוראה, שלהבנתו הייתה הוראה שיכולה להביא את ישראל למלחמה, בלי דיון קבינט. וראש המוסד הזה הלך לבדוק את הבסיס החוקי שעליו זה נאמר. אין בסיס חוקי אם הקבינט הוא לא זה שמכריז על מהלך שיכול להביא את ישראל למלחמה. ואם כבר הזכרנו את זה, אי-אפשר שלא להזכיר את הפיאסקו שהיה סביב חקיקת החוק שנוגע להכרזת המלחמה, כשבלחצו של ראש הממשלה החוק הזה שונה כאן ב-23:00,

על הבמה הזאת, ונכנס לו סעיף חסר היגיון, שוועדת עמידרור לא התכוונה אליו, היועץ המשפטי לא התכוון אליו, וועדת החוץ והביטחון לא התכוונה אליו, והוא לא יצא מתחת ידה של ועדת החוץ והביטחון, קואליציה ואופוזיציה כאחד, שמאפשר לראש הממשלה ושר הביטחון, שלא פעם בתולדות מדינת ישראל זה היה אפילו אותו בן אדם, להחליט על פעולה שיכולה להביא את ישראל למלחמה,

זה התהפך, מפני שיש אנשים נבונים בקבינט, והם הבינו שעושים מהם צחוק. ועכשיו כנראה הולכת לבוא הצעת חוק. בתוך שבועיים הדבר הזה התהפך. זה רק מראה כמה היחס לגוף הזה רציני. ראש הממשלה מביא לקבינט שרים שאינם חברי קבינט כאילו זה איזה צ'ופר שנותנים על התנהגות טובה, כאילו לא צריך בסיס של ידע. הרי אין להם בסיס של ידע, אני לא יודע אם להגיד "לצערי". הנוהג במדינת ישראל כבר שנים זה שהממשלה לא מעודכנת בעניינים מדיניים-ביטחוניים בכלל, חברי ממשלה שאינם חברי קבינט, בסיס הידע שלהם הרבה הרבה יותר מצומצם מאשר חבר בוועדת החוץ והביטחון. אבל הוא מביא אותם כי זה צ'ופר. להיות בקבינט זה לא באמת דבר חשוב, זה איזשהו כיבוד שנותנים. והתוצר הוא שחבר קבינט אחרי חבר קבינט, אני אתן רק כדוגמה את השר ישראל כץ, יוצאים החוצה ומעידים שאין מדיניות ואין דיונים על מדיניות.

השר ישראל כץ,

מחכה לדיון על הנמל שהוא מציע בעזה, לדעתי אנחנו נכנסים לשנה השלישית או משהו כזה. ובזה אני לא אומר אם אני בעד או נגד. אני אומר שאחד הדברים שנקבעים בחוק הזה זה שאם חבר קבינט חושב שיש נושא שהוא נושא שהוא מתחום עיסוקו של הקבינט, אחת לשנה הוא יוכל לגרום לזה שהנושא הזה עולה לדיון. אבל היום הנושאים האלה לא עולים לדיון בכלל, כי מה זה חשוב, כי מה הגוף הזה חשוב. זה רק הגוף שמחליט בענייני מלחמה ושלום, זה רק הגוף שמחליט בעניינים המדיניים החשובים ביותר של מדינת ישראל, אבל למה באמת צריך? כאמור, זאת הפעם השלישית שאני מעלה את הצעת החוק הזאת. אני שמח בשמחתו של השר יריב לוין, שיושב פה, שהפעם לא הוא צריך לעלות, או לא השר אלקין, שזה הזדמן להם במקרים דומים, ולהסביר שהוא בעד הצעת החוק אבל הוא ממליץ להצביע נגדה. אבל חברי קבינט, חברי קואליציה, חברי ועדת החוץ והביטחון, חברי ועדות המשנה של ועדת החוץ והביטחון שאני חבר בהן, כולם יודעים כמה הדבר הזה נחוץ. ואני רוצה לסיים את דבריי כמו שסיימתי אותם לפני שנה. כשהצעתי את הצעת החוק הזאת לפני שנה, זה היה ביולי, פחות או יותר ביום השנה למבצע צוק איתן, ציטטתי מדברים שאמרה כאן במשכן הכנסת בדיון בוועדה לביקורת המדינה חברתי הטובה אורית וידנה-חי, ששכלה את בנה עומר בצוק איתן, ואני מצטט: "מצטייר כאן כשל חוזר" אולי תואיל הנהלת סיעת הליכוד, לפחות ברגע הזה, לתת כבוד לדברים שנאמרים פה מעל הדוכן? "מצטייר כאן כשל חוזר של הצמרת המדינית והצבאית בהפנמת הביקורת ביישום המסקנות. אין לתת לכשל זה להישנות ויש ליישם את מסקנות הדוח ללא דיחוי". היא אמרה לראש הממשלה: "זוהי חובתך המוסרית כלפי אלה שנפלו, אלה שנותרו מאחור, ובעבור עתיד לוחמינו. תקנו את הליקויים. איננו מבקשים את העבר, אנחנו מבקשים את העתיד". שנה חלפה, גם השנה הזאת עכשיו עברה מן העתיד לעבר, שום דבר לא השתנה.

תודה רבה. ישיב השר צחי הנגבי בשם ראש הממשלה. בבקשה. עשר דקות לרשותך. תודה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת המציע, רבותיי חברי הכנסת,

כפי שהקדים תרופה למכה חברי חבר הכנסת עפר שלח, במידה רבה, לא מוחלטת אבל במידה רבה, העובדה היא שמאז הדיון האחרון שהיה בנושא הזה בכנסת ועד הדיון הנוכחי אכן נפל דבר, אכן ועדה בראשות, ששש. חברים. אכן, ועדה בראשות אלוף לשעבר, רח"ט מחקר, ראש המל"ל,

עמידרור ישבה על המדוכה, סקרה את הנושא הזה על כל היבטיו. אני לא יודע אם עפר,

אתה הוזמנת להופיע בפני ועדת עמידרור? חבר הכנסת המציע, ניתנה לו האפשרות, כן. כן זה עתה סיפרתי את זה.

היית ב-mode של ישיבת קבינט, אז, נכון. אכן היא הביאה את מסקנותיה בפני ראש הממשלה. המסקנות אומצו, בפועל מיושמות, ולכאורה הצעת החוק מיותרת. אבל יש בה חלקים שהם לא מיותרים.

אני מאוד מזדהה עם האמירה שאומרת שהשר לענייני מודיעין, הייתי מוסיף גם את השר לעניינים אסטרטגיים ואת השר לשיתוף פעולה אזורי, צריכים להיות מוזמנים קבועים, חברים או משקיפים או מוזמנים קבועים לישיבות הקבינט, כי משרדיהם עוסקים באופן ישיר במרבית הנושאים שנדונים בקבינט. בפועל אין משמעות היום ללקונה הזאת, מכיוון שגם השר לענייני מודיעין הוא חבר בקבינט, וגם השר לעניינים אסטרטגיים הוא חבר בקבינט וגם אני כשר לשיתוף פעולה אזורי מוזמן דרך קבע לישיבות הקבינט.

זאת עובדה שהיא רלוונטית לזמן הנתון, לממשלה הזאת. היא לא בהכרח תהיה תקפה בכל ממשלה בעתיד, ולכן לא הייתי נמנע מלתמוך בשינוי כזה או אחר לגבי ההרכב. אבל זה לא העיקר, כך הבנתי, גם מקריאת ההצעה שלך וגם מדבריך. זה איננו העיקר. העיקר מבחינתך זה להעצים את הידע, את היכולת, את המשקל, את הנפח של הקבינט,

הגורם המרכזי בקבלת ההכרעות, גם מבצעיות, גם מודיעיניות,

בהקשר של בניין הכוח, בוודאי בעניינים של שלום ומלחמה. אבל כאן נפלה שגגה מלפניך, וכמה אי-דיוקים, אני מניח שבתום לב.

אין באמת בסיס לאמירה שאומרת שראש הממשלה מזמין אנשים, אני לא זוכר איך ניסחת את זה, כאיזה, לא יודע, צו'פר,

אז יש לך דוגמה אחת לשרה אחת, לישיבה אחת. זה לא בסיס להצעת החוק. זה רק מראה על, לא הגשת את הצעת החוק כאשר זה קרה, הגשת אותה שנה קודם. אבל אני מוזמן לקבינט דרך קבע מזה שנה, כמדומני, לכל ישיבה,

מכיוון שהיקף החברים הוא כבר קבוע על פי חוק, אבל ראש הממשלה מצא לנכון, בדיוק מן הטעם שאתה ציינת אותו, אבל הפוך, לא בגלל שהוא חייב לי משהו אלא על רקע העובדה שאני מניח שאני יכול לתרום לעבודת הקבינט. כי אני חבר בקבינטים 22 שנים: הייתי חבר בקבינט ב-1996 כשר המשפטים ואחרי זה כשר לביטחון הפנים, ואחרי זה כשר הממונה על השירותים החשאיים. אני ודאי הייתי חשוף לנושאים האלה כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון שש שנים רצופות, כמעט רצופות. אז זה דווקא עומד לזכותו של ראש הממשלה, שיש לו עניין לחזק את הידע בקבינט. הוא לא חייב לי כלום. אין לי תפקיד פוליטי בליכוד, אני לא מהאנשים שמחזיקים את ראש הממשלה,

אני תומך בו ללא סייג כבר הרבה מאוד שנים והוא לא חייב לי שום דבר. אני בממשלה ולא מבקש שום טובות ויש לי מספיק מה לתרום. אבל דווקא ראש הממשלה, אני מניח, מצא לנכון להיעזר בידע שלי. גם חבר הכנסת השר יריב לוין, שכיהן בקבינט והיה יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון וחי את הנושאים האלה, מוזמן לעיתים לישיבות הקבינט, מתי שהוא יכול, ותורם לישיבות הקבינט מהידע שלו. כך שבסך הכול נדמה לי שזאת נקודה שבה נעשה עוול לראש הממשלה, אבל זה פחות חשוב. החשוב הוא שאתה צריך להבין שהקבינט דווקא מגבש את החלטותיו על בסיס העובדה שנמצאים בו אנשים יש להם המון ידע. יש פה באמת בעיה. אתה ציינת, חבר הכנסת שלח, בעיה שהיא בעיה אנושית, היא לא תיפתר באמצעות חקיקה. אתה אומר שיש אנשים שהתוודו בפניך שהם מעדיפים, במקום לשבת ולקרוא חומרים או במקום לעשות הכשרה עצמית או לעבור את מסלול העצמת הידע בדרך כזאת או אחרת, ללכת לחתונות ובר-מצוות. אני לא חושב שבאמת ראיתי מישהו שהחסיר ישיבת קבינט, לפחות בשנה שאני נמצא, ודאי לא מטעמים כאלה. אנשים ממש, זה אולי הפורום היחיד שאני מכיר, פורום של ועדת שרים, שבו נמצאים כל החברים, ומעבר לכך, בנסיבות שאתה הזכרת. ואתה סיקרת את הקבינט בתקופתך כעיתונאי, אני מניח שגם בתקופתך בוועדת החוץ והביטחון. אתה יודע שאנשים לא, הם מייחלים לרגע שיש ישיבת קבינט, כי זה כמעט הפורום היחיד שבו הם יכולים להתמודד על השקפת עולמם שלא בהקשר קואליציוני ולא אידיאולוגי ולא פוליטי. שם הדברים נאמרים. אני יכול לתת את חברי כדוגמה, השר שטייניץ, שיש לו עמדות מחוץ לקופסה, כך אנחנו יודעים, הרבה מאוד שנים. הוא נותן להם ביטוי בישיבות הקבינט, לפחות משך כל השנים שאני מכיר את הזיקה של השר שטייניץ לקבינט: נגד עמדה כזאת, בעד עמדה אחרת. אין פורום אחר שבו הוא יכול לומר את הדברים. כך שהמצב

תודה רבה, אדוני השר. חברים, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח 2018. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי),

בעד 25, נגד 31, אין נמנעים. ההצעה לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, שילוב נציגי משרד הבריאות וחובת תסקיר השפעה על הבריאות), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי כנסת. חברת הכנסת יעל גרמן בבקשה, עשר דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש, נכבדיי השרים, חבריי וחברותיי. טעות.

שעונים. בבקשה. הצעת החוק שאני מבקשת להעביר מבקשת למעשה לשלב את נציגי משרד הבריאות בתוך ועדות התכנון והבנייה וגם לחייב אותן לקבל תסקיר השפעה על הבריאות. אני אספר לכם מדוע אני מבקשת זאת. ישנן סיבות רבות, אבל אני חוויתי זאת ממש באופן אישי, ואני חושבת שגם סגן השר ליצמן, גם בהיותו שר, יוכל להעיד שאכן זה כך. כידוע לכם, יש חילוקי דעות מאוד מאוד עמוקים לגבי הכרייה של הפוספטים באזור שדה בריר. ישנם כאלה שיש להם אינטרסים והם היו רוצים שבאמת כי"ל ימשיכו ויכרו שם את הפוספטים. משום כך הביאו חוות דעת שאומרות שאין שום סכנה בריאותית בכרייה של הפוספטים בשדה בריר. לעומת זה, עוד בזמנו של ליצמן, לפני שאני הייתי שרת הבריאות, סבר אז סגן השר שאין לכרות פוספטים ואין לקיים זאת, מפני שזה מהווה סכנה לציבור ובמיוחד מהווה סכנה לערד. כאשר הגעתי לתפקידי כשרת הבריאות החלטתי שאני מביאה מומחה מחו"ל. ראיתי שיש כאן הרבה מאוד אינטרסים, הרבה מאוד עניינים, אלה אומרים כך, אלה אומרים אחרת. חשבתי לנכון שאם אני אביא מישהו מחו"ל שאין לו נגיעה לאף אחד מן הצדדים, הוא יוכל באמת לשקול את הנושא בצורה מאוד מקצועית ואובייקטיבית, ואכן כך הוא עשה. הבאנו פרופסור, מומחה בנושא, שקבע שיש סיכון בריאותי בכריית הפוספטים בשדה בריר, ואת חוות הדעת הציגו לכל הוועדות שישבו על המדוכה, למעשה זאת המועצה הארצית לתכנון ובנייה. מה דעתכם, האם חשבו להתחשב בזה? לא ולא. מפני שאין חובה להתחשב באמת בחוות הדעת של משרד הבריאות, ואין חובה לבקש תסקיר השפעה. אנחנו כולנו נרעשים מהמספרים, מהתחלואה וממקרי המוות באזור מפרץ חיפה, ואומרים במשרד הבריאות שיש קשר ישיר בין מקרי התחלואה ומספר מקרי המוות לבין זיהום האוויר. גם ארגון הבריאות העולמי קבע שזיהום אוויר גורם לתחלואה ולמוות בתחומים רבים. היינו מצפים שאותן ועדות תכנון ובנייה שיושבות היום, ולא רק היום, כבר במשך שנים, על התוכניות להרחבת בז"ן ועל התוכניות של המפעלים המזהמים במפרץ חיפה, היינו מצפים שיבואו ויבקשו תסקיר השפעה על הבריאות. הרי הם צריכים לרצות לדעת מה ההשפעה של אותם מפעלים, מה ההשפעה של זיהום האוויר על בריאות התושבים. אנחנו מדברים פה בחיים ומוות. אבל, מכיוון שהחוק לא דורש זאת, הרי שבאף לא אחת מהישיבות של ועדות התכנון והבנייה שדנות בהרחבות בז"ן, שדנות במפעלים המזהמים, לא עלה בדעתו של אף אחד לדרוש תסקיר השפעה על הבריאות, לא תסקיר השפעה על הסביבה, לא מה קורה לסביבה, אלא מה קורה לאדם, מה קורה לבריאותו. אני סבורה שזו לקונה רצינית בחוק, ולכן אני מגישה את הצעת החוק הזאת, ואני מאוד מקווה שלפחות שר הבריאות, שיודע מה קורה בשדה בריר ומעוניין שלא תהיה כרייה, לא תהיה כרייה של פוספטים, ושיודע שאם היו מבקשים תסקיר השפעה על הבריאות היו מקבלים חוות דעת שלילית, שהייתה מונעת את הכרייה, לפחות שר הבריאות ילחץ ויגרום לכך שהצעת החוק הזאת תעבור. תודה רבה. ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן,

עשר דקות לרשותך, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, שילוב נציגי משרד הבריאות וחובת תסקיר השפעה על הבריאות), של חברת הכנסת יעל גרמן. כבוד השרים, הממשלה מתנגדת להצעת החוק מהנימוקים הבאים, אני אסביר. באמת? אתה רציני?

אתה רציני? אתם מתנגדים? יואל, הוא נהנה מהצ'יפסים? שניצלונים. הוא נהנה? הוא נהנה, תגיד לי, יואל? לבריאות. איזה מזל שיש לך את שטייניץ ולשטייניץ יש אותך. איציק, מה הייתה עמדת שר הבריאות? אני אסביר. אני לא יודע, זו עמדת התכנון והבנייה. מה שר הבריאות, אני מניח שפנית אליו, לא? אם כי, את הזכרת, בהיותו שר הבריאות,

אבל סגן השר, מינהל התכנון הוא אצלכם, במשרד האוצר. זה מה שאני אומר, אני מביא את העמדה של מינהל התכנון. אז זה טבעי שאתה תענה, בעצם. תודה על הפרגונים. ולמה הממשלה מתנגדת?

מדברים על עודף רגולציה, הכבדה של ביורוקרטיה. הצעת החוק צפויה להוביל להשתת ביורוקרטיה ועלויות מיותרות ולעיכוב בהליכי התכנון, ואנחנו לא רוצים עיכובים בהליכי התכנון. כבר היום נדרשת במרבית התוכניות הגשת תסקיר השפעה על הסביבה, הבוחן היבטים סביבתיים ובריאותיים, כך שהנושא מקבל מענה במסגרת הליכי התכנון הקיימים, ותסקיר נוסף יוביל להארכת הליכי התכנון ולעיכוב באישורי התוכניות הסטטוטוריות ליחידות דיור רבות ולתשתיות לאומיות. עד כאן את מסכימה איתי? לגמרי. נכון להיום, מכהן נציג שר הבריאות כחבר במועצה הארצית ובוועדה המחוזית וכמשקיף בוועדה לתשתיות לאומיות, מה שנקרא הוות"ל.

מבקשת לקבוע כי נציג שר הבריאות ישמש כחבר בוות"ל וגם בוועדת המשנה להשגות על הוות"ל, וכן לחייב כי יתמנה כנציג שר הבריאות רק רופא שהוא מומחה בבריאות הציבור. הרכב מוסדות התכנון נקבע בחוק באופן שהוא מאזן בין נציגי הממשלה, נציגי השלטון המקומי, את היית ראשת עיר, ונציגי הגופים הציבוריים. היות שעמדתו של נציג שר הבריאות נשמעת במסגרת הדיונים המתקיימים במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים, איננו סבורים כי יש מקום לשנות את הרכב מוסדות התכנון כפי שהוא קבוע בחוק כיום. בכל הנוגע לזהותו של נציג השר, הרי שיש להותיר החלטה זו לשיקול דעתו של השר הממנה ואין מקום להסדיר נושא זה בחקיקה. באשר להצעה לעיגון החובה להגשת תסקיר בריאות בתקנות, אנו סבורים כי הנושא הבריאותי מקבל מענה נרחב במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה, הבוחן היבטי איכות אוויר, רעש ומפגעים אחרים, המשפיעים הן על הבריאות והן על הסביבה. מה זה תסקיר סביבה? תסקיר סביבה בא להגן מכל המפגעים שעלולים לפגוע בבריאות הציבור,

אם זה אוויר וכו'. תסקיר השפעה על הסביבה הינו הליך ברור וסדור בדרישותיו, המעוגן בתקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג 2003. בנוסף, חוק אוויר נקי, התשס"ח 2008, קבע ערכים שונים המחייבים בהליכי התכנון. זה כבר מופיע בחקיקה. יש לציין בהקשר זה כי נכון להיום לא קיימים נוהל עבודה ומתודולוגיה לאופן עריכת תסקיר בריאות, תכולתו, מקורות המידע, גבולות הבדיקה, לוח זמנים, היקף ועומק העבודה הנדרשת. גיבוש המתודולוגיה, קביעת הקריטריונים ובידוד המשתנים, זהו הליך מורכב, שאין תמימות דעים בין אנשי המקצוע לגביו, וודאי שיש להשלימו קודם לעיגון חובת עריכת התסקיר בתקנות. בהתאם לקבוע בדין, מוסד תכנון רשאי לבקש כי יוגש לו כל מסמך הדרוש להסברתה של תוכנית וכל מידע אחר הדרוש לו.

רשאי מוסד תכנון לדרוש כי המסמכים יתייחסו גם לשטח שהוא מחוץ לתחום התוכנית, כדי לבחון את ההשפעות ההדדיות של התוכנית והשטח זה על זה.

ככל שיסבור מוסד תכנון כי נדרש לו מידע בריאותי נוסף אשר תסקיר ההשפעה על הסביבה אינו נותן לו מענה, מסמכותו לדרוש כי זה יוגש לו. בהינתן האמור, אין זה נכון לקבוע חובה מעין זו בתקנות, תוך הכבדה מיותרת על הליכי התכנון ועיכובם,

יש מספיק הליכים שמעכבים את הסטטוטוריקה. אנחנו כולנו נאנקים תחת כובד הביורוקרטיה,

בפרט בכל הנוגע לקידומן של תוכניות פיתוח חשובות, ובכלל זה תוכניות לתשתיות ארציות משמעותיות. חברים. אני לא שומע את עצמי. חבר הכנסת מיקי זוהר, זה מפריע. באשר להליך אישורן של תוכניות מפורטות למחצבות, אשר הוזכרו בדברי ההסבר להצעת החוק שלך, גברתי, יצוין כי במסגרת הדיון על אישורה של תמ"א 14 ב' בקבינט הדיור, הוחלט על הקמת צוות בהשתתפות נציגי מינהל התכנון, משרד האוצר, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומשרד האנרגיה. מטרתו של הצוות היא גיבוש המלצות למתודולוגיה לבחינת ההיבט הבריאותי בתוכניות, לקריטריונים ולהנחיות לבחינה זו ולאופן הסדרתם. הצוות החל לשבת על המדוכה ולבחון נושא זה. חבר הכנסת מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, אני קוראת אותך לסדר, מספיק.

שרת הבריאות לשעבר חברת הכנסת יעל גרמן, שיש כבר מספיק נציגים מכל הספקטרום התכנוני והבריאותי והסביבתי. אין צורך להכביד עוד על הליכי התכנון. כפי שהסברתי לך, כל החששות שלך, הם גם מקבלים תשובה די מספקת ודי טובה עם הנציגים הקיימים ובמשרדים הרלוונטיים.

ברשותך, לדחות את הצעת החוק ולהצביע נגדה,

לא נותנים לך לרדת. הגברת גרמן, את נורא חוששת רק לשדה בריר או בכלל באופן כללי לכל הארץ?

חוששת מכל המפעלים המזהמים, גם במפרץ חיפה, ובעיקר שדה בריר, אבל לא רק. ב-2018 הממשלה, על כל משרדיה, כל הרגולציה כבר דאגה לזה. היא דאגה לזה, אני מייד אעלה ואשיב. גם בהיותך שרת הבריאות את זוכרת היטב שהדברים האלה גם עברו תחת ידייך. אני סמוך ובטוח, לא יכולתי להשפיע,

למשרד הבריאות יש היום זכות וטו, זכות וטו מוסרית. נו, ליצמן הגיש זכות וטו, מה זה עוזר לו? לא, אני חושב שיש לכם זכות וטו מוסרית. אנחנו סובלים מעודף רגולציה ומעודף ביורוקרטיה, ואם הדברים ניתנים להסדרה בחוקים ובתקנות הקיימים, אז אולי נחזק אותם אבל לא נוסיף עליהם. אני מייד אענה.

מה אומרת שלי? בבקשה תסיים. האמת, סיימתי מזמן, אני רק מחכה להנחיות. יש לי עוד 44 שניות. טוב, תודה רבה. תודה רבה. חברים, אנחנו נעבור להצבעה.

רוצה לענות.

בבקשה. חברת הכנסת יעל גרמן, שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, נכבדי אדוני סגן השר, שמדבר כל כך בנעימות שממש קשה להתנגד לדבריך, באמת בנועם רב. אבל אני רוצה לומר לך ולהעמיד אותך לפחות על סתירה אחת שהייתה בתשובתך, שאני יודעת שהיא הייתה כתובה ולא אתה כתבת. איציק, סגן השר כהן. אמרת שישנם תהליכים שמכבידים וביורוקרטיה, והרי אנחנו רוצים לזרז את כל תהליכי התכנון והבנייה. וראה זה פלא, דווקא מפני שאין תסקיר השפעה על הבריאות היה צריך להמציא איזושהי ועדה, שכבר ביקשו שהיא תשב לפני אני לא יודעת כמה חודשים, והיא בוודאי תשב עוד הרבה חודשים, אבל אם היה תסקיר השפעה על הבריאות, היו נמנעים מאותה ועדה. אז מה מקצר את הדרך, באמת סטטוטוריקה או כל מיני ועדות שממציאים מפני שלא מגיעים? מי שצריך לקבוע על בריאות הציבור זה אך ורק משרד הבריאות, ולא משרדים כאלה ואחרים שיש להם אינטרסים אבל הם בוודאי לא אמונים על בריאות הציבור. וכאשר אנחנו מדברים על תהליך מצד אחד ובריאות מצד שני, אני חושבת שגם אתה מאמין שבריאות התושבים וחייהם חשובים יותר מכל הליך. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, שילוב נציגי משרד הבריאות וחבות תסקיר השפעה על הבריאות), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון,

התשע"ו 2016, לא נתקבלה. ההצעה לא התקבלה. נבקש להוסיף את חבר הכנסת יוסי יונה, הצביע בעד.

באנשים תלויים ובקשישים סיעודיים במדינת ישראל, יש גם התעללות כלכלית. באמת, מה שראינו שם זה גם אחראים,

וגם מטפלים סיעודיים, שבמקום לדאוג לקשישים הסיעודיים ולאנשים שתלויים בהם, הם מנצלים אותם כלכלית ומרוקנים אותם באופן שיטתי מכל רכושם. הם עושים את זה בשלל דרכים יצירתיות וכוחניות, גם בסחיטה באיומים, גם בדרכי רמייה וכל מיני מניפולציות, רכוש,

ירושות, צוואות, הכול, בלי מעצורים, באופן כוחני ובלי בושה. הפגיעה הזאת נעשית באופן כוחני, והפוגעים, חלקם, הם גם פוגעים סדרתיים, שפוגעים פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואף אחד במערכות השלטון לא עוצר אותם. ברור שבמצב הנוכחי הגיע הזמן לומר ולהודות בקול ברור, שכללי האתיקה לבדם לא מהווים חסם ולא מהווים מעצור בפני האנשים האלה. הגיע הזמן להסיר את הכפפות, להפסיק לדבר מול פוגעים סדרתיים במונחים של אתיקה ולהתחיל לעבור לדבר במונחים של עבירה פלילית וענישה פלילית. אני חושב שלשם כך הכנסת צריכה לחוקק חוק מאוד ברור. הדבר הראשון, לא יכול להיות מצב, וזה המצב היום, שמטפלים סיעודיים ואחראים מבחינת אפוטרופוסים יכולים לעבוד עם אנשים חסרי ישע ואנשים תלויים מבלי שהם מציגים תעודת יושר. המידע הזה קיים במוסד לביטוח לאומי.

אדוני היושב-ראש, היית שר רווחה, אתה יודע את זה. כל חודש חברות הסיעוד מעבירות את הדיווחים על העובדים שלהן למוסד לביטוח לאומי. מה הבעיה לעשות הצלבה עם נתוני המשטרה ולראות כנגד מי יש חקירה פלילית, מי הורשע בעבר ומי לא? ומי שצריך להרחיק אותו ממעגל חסרי הישע, פשוט לעשות את הדבר הזה. הדבר השני, חייבים חייבים חייבים לאסור כל קבלה או דרישה או רמיזה של מטפל או אפוטרופוס לקבל משהו: זכויות,

נכסים, כל דבר שהוא מתן שהוא, חייבים לאסור את זה. לא לדבר במונחים של כללי אתיקה אלא במונחים של עבירה פלילית, משהו שהוא בין גנבה בנסיבות מחמירות לסחיטה באיומים. והדבר האחרון, אדוני היושב-ראש, גם תאגידי הסיעוד, גם חברות הסיעוד וגם תאגידי האפוטרופסות, במידה שהם יעסיקו אנשים שלא אמורים להיות מועסקים בתחום הזה, צריכים לחטוף ענישה מאוד מאוד חזקה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת קארין אלהרר, שלוש דקות, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, קודם כול, זה הזמן להודות לכתבת אדוה דדון על התחקיר, שהוא באמת באמת מזעזע. מטפלים סיעודיים שנכנסים לביתם של הסבא והסבתא שלנו, האבא והאימא שלנו, ומנצלים אותם בצורה מחפירה. הם גונבים להם, ויותר מזה, הם משתלטים על הרכוש שלהם. תחשבו שהבן אדם שעוזר להם להתקלח בא למצב שהוא מחתים אותם על ירושות, הוא מחתים אותם על ייפוי כוח בחשבון הבנק, הוא מחתים אותם על להיות שותפים בחשבון ומרוקן אותם. אדוני היושב-ראש, כשכיהנתי כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה, דנתי גם בדוח של המבקר שעסק בדיוק בנושא הזה. מטפלים ומטפלות שמגיעים דרך הביטוח הלאומי אמורים להיות מפוקחים על ידי הביטוח הלאומי. הם צריכים לראות, לבוא ולראות מה המצב, הם צריכים לדעת את מי הם שולחים. אדוני, איך יכול להיות מצב שבו מטפל או מטפלת מגיעים לבית אחרי שהם היו בבית קודם ורוקנו אותו? איך יכול להיות שהם מגיעים לקשיש או לקשישה ומחתימים אותם, וזה כבר הבן אדם השני שהם מחתימים? אין ספק, המשכורת שלהם לא גבוהה, אבל האם למקום הפלילי אנחנו הולכים, והאם אנחנו, כמדינה, יכולים ויכולות להרשות שהדבר הזה יקרה במשמרת שלנו? איפה ה"אל תשליכני לעת זקנה"? איפה המקום הזה? אני רוצה להודות לחברי איציק שמולי, שגם הגיש את ההצעה שאני מצטרפת אליה. לא יכול להיות אדם שאין לו תעודת יושר והוא נכנס לבית של מישהו שהרבה פעמים הוא לבד, זה הוא והמטפל או המטפלת. אין מי שיציל אותו מזה, אם לא המדינה, אם לא חגורות הביטחון שהמדינה תיתן, וזה המינימום שאנחנו יכולים לעשות.

קחו בחשבון שזה כאילו השלכנו את הזקנים והזקנות האלה. זה על הראש של כולנו. לכן, אני מאוד מקווה שכשההצעה תגיע היא גם תעבור. אל תיתנו לעוד דוח מבקר מדינה להיות נדון בוועדה.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, לא נמצאת. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. להצעה לסדר-היום של חבר הכנסת שמולי

אדוני, שלוש דקות. מה, אין תשובת שר? לא, אין תשובת שר. רואים כמה הממשלה הזאת חברתית. כבוד היושב-ראש, זה היה אמור להיות משחק ידידות בין נבחרת ארגנטינה לישראל, אבל לשחקנים הארגנטינים לא כל כך פשוט להתיידד עם השרה רגב ועם ראש הממשלה נתניהו. הממשלה לא יכולה להתהדר כמו טווס בישראל נאורה ותרבותית כשבפועל ישראל ממשיכה לקטול כל סיכוי לשלום

אי-אפשר לחגוג במשחק כדורגל ולפצח גרעינים בזמן שלידנו חיים מיליוני אנשים שהממשלה שוללת מהם את זכויותיהם. אי-אפשר לשיר ולרקוד בכיכר רבין כשחיילים יורים במפגינים בעזה. בעולם כבר ברור שאי-אפשר לעבור בשתיקה על אפליה ממוסדת. אני מבקש לדאוג שיהיה כאן שר. השר התורן סיים את תורנותו והלך, ואני לא רואה שר שמחליף אותו. סליחה, אדוני. לא מקובל ששיח של הסתה, שנאה, לאומנות ואלימות הם הקווים המנחים במדינה. ברור שאי-אפשר לתת לישראל להשתמש בספורט ובתרבות כמיצגים חלולים שכל מטרתם שכנוע עצמי כוזב. מי שהוביל לביטול המשחק לא הייתה תנועת ה-BDS, ולא היו עוכרי ישראל, מי שביטלה את המשחק הייתה ממשלת הימין, שסובלת מחטא היוהרה, במיוחד כי שרת התרבות חוגגת ומתנהגת כאילו המשחק ניתן לה כפרס. ממשלת נתניהו מרוויחה את טראמפ אבל מפסידה את העולם. בספרו של פרופ' אמיר בן פורת, "כדורגל ולאומיות", הוא כותב: "בתוך זמן לא רב במיסוד הכדורגל נצמדה אליו הלאומיות ואנסה אותו להישמע לה. משחק הכדורגל הופקע מעתה לטובת העם והמדינה". כשאני צופה במשחקי ספורט, אני תמיד אוהד את הצד המוחלש. אני מעודד את השחור מול הלבן, את הפועל מול האליטה וכל אתלט שאפתן מאפריקה ודרום אמריקה. מבקשים תמיד להפריד הפוליטיקה מהספורט, ואני אומר: הם תמיד היו ויהיו קשורים. כדורגל זה משחק של תשוקה חסרת מחסומים, ובמציאות שבה ישראל מציבה מחסומים, הכדורגל הוא חסר תשוקה.

תודה רבה, אדוני. אם כן, אין תשובת שר. מה מציעים, חבר הכנסת שמולי? דיון במליאה? ועדה. איזו ועדה? ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. רבותיי, אני רוצה לוודא שמקובל גם על קארין. אוקיי, אם כן, אנחנו נעשה הצבעה, ואחרי זה הודעה. בבקשה הצבעה, מי בעד ומי נגד? תשעה בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים.

ההצעה תעבור להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אדוני, הודעה

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 45), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת הכנסת.

אנחנו ממשיכים להצעה לסדר-היום בנושא: הוקרה והערכה לתושבי שדרות ועוטף עזה, מס' 10208,

10209,

בבקשה. אני מבקש מכולם להקפיד על שלוש דקות.

היושב-ראש, חברי הכנסת, אני גאה להעלות הצעה לסדר-היום בנושא עוטף עזה, הוקרה והערכה לתושבי שדרות ויישובי עוטף עזה. הצטרפו אליי ולא נמצאים מוסי רז,

מרדכי יוגב, פנינה תמנו, אבי דיכטר, יעקב מרגי. ואני רוצה לומר שבימים האחרונים אנחנו שותפים, ומתפעלים מיכולת העמידה של תושבי שדרות ועוטף עזה, שבמשך שנים רבות, בשונה מאזורים אחרים, עומדים במבחנים של מעבר משגרה לחירום וההפך, במבחנים שהם מבצעים ומלחמות, ותוך כדי זה גם מוכיחים יכולת גידול וצמיחה. אין ספק שאנחנו מעריכים ומוקירים את כושר העמידה, לאורך השנים בכלל ובימים האלה בפרט.

בנוסף ליישובים ולמנהיגות האזרחית אנחנו מציינים את כושר העמידה ואת היכולת הרבה שמגלים כוחות הביטחון וצה"ל, אבל אני רוצה לציין פה גם, בוודאי בימים אלה, את כוחות כיבוי האש, ביטאתי את זה בפני המפקד דדי שמחי, וכמובן את אנשי קרן קיימת לישראל בראשות יושב ראש הקק"ל דני עטר, שמלווים את האזור הזה. אני חושב שמה שעומד על סדר-היום, ולכן גם העלינו את הנושא, הוא לא רק הוקרה והערכה אלא גם תמיכה וסיוע ותכנון של מהלכים משמעותיים, ארוכי טווח, אבל שמתבצעים בימים הקרובים.

אדוני היושב-ראש, שאין מצב מלחמה ומצב חירום, וכתוצאה מזה גם אין כללים, אדוני סגן השר, למתן פיצוי. עם כל הכבוד לאמירות שנאמרו, אין כללים ואין פיצוי, וזה לא היה צפוי. השרפות והמשתמע מהן, שהן גם איום פיזי אבל הן גם נזקים גדולים, רגע.

אני לא רק קראתי בעיתונים ולא עשיתי מסיבות, פעולה מיידית, יכול להיות, אבל אני חוזר ואומר שאין כללים קבועים. לאחרונה גם פורסם שמאז צוק איתן לא השלימו את הפיצויים. לא נכון. אבל אני רוצה לומר שמי שחי לאורך הגדר מתוך בחירה ומי שהוא תושב עוטף עזה ראוי ליותר, ואני לא בטוח שלעולם נמצא את הדרך לבטא את ההערכה הגדולה בכל מה שנעשה, גם אם נעשה יותר ממה שעושים היום. הם זקוקים וראויים להרבה יותר. ויחד עם זה, אנחנו רואים שבמצבים שקיימים, ואני בא משם ונפגש עם האנשים, וזו לא רק אמירה כללית שיקזזו מרצועת עזה כספים או שהשר נתן הוראה, אני חושב שהממשלה לא ערוכה, לא במתן פיצוי מיידי, והגיע הזמן שתהיה החלטת ממשלה, עברו כבר מספיק ימים ולילות ומספיק ירי של מרגמות ומספיק שרפות וכל היתר כדי שהממשלה תקבל החלטה, אפילו ביטוי של הערכה. אני חושב שצריך להזכיר פה שהיכולת לשמור על השגרה היא קודם כול ביטוי של מנהיגות אזרחית וצבאית, אבל היא גם בזכות המיגון, והיו ויכוחים, אדוני היושב-ראש, בעבר, המיגון למגורים של התושבים,

למוסדות הציבור, המיגון לבתי הספר.

יש בעיה של ההסעות, אבל בסופו של דבר היכולת אחרי לילה שלא ישנים ולילה שאולי כמוהו לא היה בצוק איתן,

לראות את כולם בבית הספר עם מנהיגות ואחריות, אבל גם אמצעים שהמדינה העמידה.

לכן אני רוצה לסכם ולומר, שמאחר שנדמה לי שאין פה רבים שידברו, אני רוצה לומר לך שאנחנו מבקשים להעביר את הנושא הזה,

לוועדת הכספים.

סליחה, אדוני.

יהיה מתואם, היא תכף תדבר, אל תדאג. אנחנו נשאל אותך, זה בסדר. אני תיאמתי את זה עם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, ועדת כספים? אני רוצה להעביר לוועדה, כי צריכים פה תוכנית. הממשלה לבד לא תעשה את זה בלי, כשיגיע השר. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת תמנו-שטה, גברתי. איתן, חבר הכנסת ברושי, הנוהל הוא שמי שמציע, אתם יכולים להציע רק דיון במליאה, והשר שעונה או חבר כנסת אחר יכול להציע במקום אחר, בסדר? אוקיי, מאה אחוז. גברתי, שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, סגן השר, תחילה אני רוצה לומר לתושבי שדרות ועוטף עזה שאני מחזקת אתכם בימים טרופים אלה, שבהם אתם נאלצים להתמודד עם שגרה ביטחונית מתוחה שבה אתם מותקפים הן על ידי טילים והן על ידי עפיפונים, נאלצים לרוץ למקלטים כשמפלס חרדת הילדים והמבוגרים, זה מתוח לא אחת עד הקצה. אבל לצערנו, לכם זה לא חדש, עזה הפכה לחבית נפץ לא מטופלת שמתודלקת על ידי ארגוני טרור,

הג'יהאד האסלאמי, והאחרים, חבית המתפוצצת מעת לעת עליכם, אזרחי הדרום. לפני שעליתי לפה שאלתי חבר ותיק שגר בשדרות: למה זקוקים האזרחים בדרום, ובעיקר בשדרות וביישובי עוטף עזה, כדי להתמודד עם המצב טוב יותר? לי היה ארסנל תשובות, אבל ראוי ונכון שגם מעל דוכן הבית הזה יישמע קולם של האזרחים המתמודדים עם המצב יום-יום. פתח ואמר החבר, שעוסק בחינוך: אוכל לדבר בשם עצמי. לתושבי עוטף עזה לא חסר דבר, כולל ביטחון. הצבא שלנו יעיל ומצוין, ואנחנו כאן סומכים עליו בכל מובן,

אם בכל זאת אני נדרש לדבר על חסך, אזיי אני חושב שהדבר שהכי צורם לנו הוא הרטוריקה של הפוליטיקאים מימין ומשמאל לגבי המצב כאן, כשפעמים רבות מתוך הניסיון לעשות לעצמם הון פוליטי הם שוסעים שסעים בתוכנו. אני מלא חלחלה כל פעם שאני שומע מסרים מלאי פתוס מפיהם, כאשר אין להם, הוא אומר, מושג מה קורה כאן באמת. אין לנו התושבים כאן בקיבוצים, במושבים ובעיירות רצון למצוא את עצמנו בטווח בין יריבים פוליטיים. היינו מעדיפים שלא ירחמו עלינו בעיתות מצוקה ולא יניחו לנו הנחות, אלא שיישאו את הטוב שבנו על עטרת ראשה של המדינה הזו. כך גם לגבי שאר אזורי הארץ. היינו רוצים לראות אותם מבצעים הלכה למעשה את האמרה התלמודית "הרוצה להחכים ידרים"; נוהגים במתינות וללא רהב, יוצרים הרגעה במקום חרדה והקצנה, נמנעים מלקבע יחסי תלות ושסע ומובילים חזון יהודי ישן. הקם להורגך, השכם להורגו, ואל תשמח בנפול אויבך. ואני רוצה לומר, את חוכמת האזרחים על בשרם אי-אפשר להחליף. הם נשארים ביישובים המותקפים מעת לעת מאהבת הארץ ומחדוות הדרום. כל מה שהם זקוקים לו מאיתנו, חוץ מפתרונות אמיתיים למצב הביטחוני האבסורדי שחוזר חלילה, הוא שלא נזכור אותם רק בשעת לחימה ומלחמה, חברת הכנסת

הם רוצים שלא נזכור אותם רק בשעת לחימה ומלחמה, שמקבלי ההחלטות, ובעיקר הממשלה, יזכרו את הפריפריה של ימי השגרה. פתאום הם הופכים להיות, בן רגע, יישובי עוטף עזה, בעת לחימה. הם לא רוצים מחוות גדולות, הם רוצים בעצם חיים הוגנים, חיים שוויוניים ומכבדים ששווים לחיים של האזרחים הגרים במרכז, הם מבקשים בתי חולים ורופאים, שלא יהיה מחסור, שלא יוותרו עליהם בתקציב המדינה ושישקיעו בתשתיות,

ברווחה ובחינוך, הם רוצים מורים טובים יותר וחינוך טוב יותר.

שנזכור לא לקחת את החיים שלהם כמובן מאליו, שניתן להם לקבוע בית וחיים, שהילדים שלהם לא יצטרכו להגר מהדרום למרכז. הם מבקשים יותר מעשים ופחות דיבורים, בטח לא כאלה שמתלהמים. ואולי הגיע הזמן שנקשיב, נקשיב להם מעט ונעשה יותר,

ובעיקר בעיקר הממשלה.

תודה, גברתי. חבר הכנסת מרגי, בבקשה. אני שוב מבקש, שלוש דקות לרשות כל אחד.

איילת, זאת כבר פעם שנייה לאחר מכן, ששש, חברים. לאחר מכן, חברות, חברות. בבקשה, אדוני. חברות.

סליחה, אני עוצר את השעון.

את ממש הגזמת, אבל באופן קיצוני.

גם כשאנחנו מעט אנחנו מתווכחים? חברת הכנסת, גברת ורבין, בבקשה. אני לא, תודה רבה. חברת הכנסת, הכול בסדר.

חברת הכנסת ורבין.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הכותרת של ההצעה לסדר-היום היא: הוקרה והערכה לתושבי שדרות ויישוב עוטף עזה. לכאורה, כותרת מכבדת, יפה, אבל צריך

לשמוע את הקולות,

להריח את הריחות, לראות את המראות כדי להבין כשמדברים על יישובי עוטף עזה, הן בעת הזאת והן מאז שהחל הירי תלול המסלול, ניסיונות החדירה וכל המצב הביטחוני סביב רצועת עזה. אדוני היושב-ראש, בימים אלה אנחנו שומעים כותרות בחדשות על מרגמה, פצצת מרגמה, או שיצאו שיגורים, שיגורים לעבר יישובי עוטף עזה, לכאורה איזו ידיעה שחוזרת על עצמה, אני אנסה, אם בכלל אני אוכל לנסות, להסביר מניסיון שלי, ואני גר בטווח ה-20. באירועים האחרונים של ירי הטילים והאזעקות מצאנו את עצמנו גם ביישוב שלנו תחת אזעקות. ברוך השם, לא היו שיגורים, אבל אזעקות. אז אנחנו אנשים בוגרים, וזה מלחיץ, ויורדים לממ"ד, והאישה קצת חרדה, ומעירים את הילדים ב-02:00, אבל למי שחי ביום-יום בשגרה הזו בטווח האפס, בטווח השלוש, בטווח השבע, בטווח העשר, בטווח ה-15. בטווח ה-15, זו חרדה, זה אורח חיים שמתעצב סביב אותה חרדה. יש ילדים, יש בוגרים, שאחרי כל אזעקה צריכים טיפול.

בסדר, אנשים צריכים טיפול, התערבות אפילו של צוות רפואי. כשאומרים נפגע חרדה, רבותיי, צריך להבין מה זה אומר. לראות נפגע חרדה במצב של התקף,

טירוף, קשה. אלה מראות שאי-אפשר, לצערי הרב, אני נאלץ ללוות את בת משפחתי שנפגעה בפגיעה ישירה, ואומנם השתקמה ונישאה ויש לה שני ילדים,

15 ניתוחים, שיקום של שנתיים וחצי, כל אזעקה כזו, כל רעש של מכבי אש, מה זה עושה להם. אז תחשבו על עשרות אלפים ומאות אלפים של

שחיים בטווחים האלה וחיים את חייהם

אני רוצה לסיים, אדוני. זה תיאור המצב, אני מקווה שלא המעטתי מהסבל של התושבים.

כשאתה רואה את המראה של חבל ארץ זה, כמה הוא מטופח ומוחזק על ידי תושבים אלו בהתיישבות, הן בהתיישבות העובדת והן ביישובים העירוניים, לראות ולדעת שאין אפילו דירה ריקה אחת ויש יישובים שמרחיבים עוד את היישובים שלהם, צריך להצדיע לתושבים על היוזמות, הן הממסדיות והן היוזמות הפרטיות במרכזי החוסן שלהם ובהוויה הקהילתית. כשאומרים חוסן של העורף, צריך ללמוד מיישובי עוטף עזה ולתרגם אותו לשאר חלקי הארץ.

תודה, אדוני. חבר הכנסת, סגן השר, בבקשה, ישיב בשם הממשלה להצעה לסדר-היום, ולאחר מכן נעבור להצבעה. חברת הכנסת סויד, יש לך

חבריי חברי הכנסת, האמת שאחרי ששמעתי את דברי חבריי הייתי הולך בדרכו של אותו שופט בית המשפט העליון המפורסם, שמשום כבודו לא אזכיר את שמו, רק הייתי אומר: גם אני מצטרף לדברי חבריי. אבל אני רוצה לומר, מעבר להצטרפות, הוא היה ספרדי. הוא היה ספרדי. יותר טוב שלא נגיד מי הוא היה, לפחות שנינו, הוא היה בצד שלנו קצת. לעצם העניין, אני רוצה לומר, רבותיי, שמעבר לדברי השבח וההוקרה לאנשי שדרות ועוטף עזה, כמובן אני מסכים שצריך לעשות מעשים. אתמול הייתי באזור, סיירתי. התחלתי ביקור באזור התעשייה בשדרות, במפעל שמייצר רכיבים ביטחוניים. יש חמישה כמוהו בעולם כולו. רק חמישה מפעלים כמוהו יודעים לייצר את הטכנולוגיה המיוחדת הזאת של אותם רכיבים שמסייעים למערך היבשה, האוויר והים, ואחד מהם בשדרות. המפעל הזה, ברוך השם, מייצא לעולם כולו, רק עכשיו זכה בהזמנה גדולה מאוד מהודו, ועוד מדינות אחרות. באמת אפשר לומר שזאת גאווה גדולה למדינת ישראל. בעניין הזה אני אומר לעצמי שחובתנו, משרד הביטחון, חובת מערכת הביטחון לדאוג לכך שתהיה רמת הזמנה רציפה כדי לשמר את כוח האדם האיכותי שנמצא שם, כי ברגע שרמת ההזמנות של מערכת הביטחון איננה קבועה או איננה רציפה, לצערנו הם נאלצים להוציא לחופשה חלק מהעובדים. כי אם אין רצף יצוא, כמובן אי-אפשר לשמר את העובדים. בעניין הזה אני חושב שחלק מהדברים שמערכת הביטחון, בעזרת השם, תעשה הם כדי לגרום לכך שיישמר רצף היצוא מהמפעל המיוחד הזה. המשכתי בביקור אצל ראש העיר בשדרות, שבאמת עושה עבודה יפה. הסתובבתי בעיר, פגשתי אנשים. אני יכול לומר, מעבר לכל מה שנאמר כאן,

בסך הכול שמחים, נמצאים, בוטחים במדינת ישראל. אני התרשמתי מהחוסן הפנימי העמוק שלהם. יישובי עוטף עזה, ובטח חברי איתן יודע, עוברים מהפך רציני. בתקופה האחרונה אפילו קיבוצים כמו כרם שלום ונחל עוז מתחילים לקלוט משפחות.

משפחות דתיות, שזה פלא. יש מוכנות לקלוט קבוצת משפחות דתיות בתוך הקיבוצים הללו, ומדברים על כך שעומדים לבנות שם מקווה ובית כנסת, והיישובים באמת יפרחו. אני לא מדבר על כמה יישובים בחבל הארץ הזה של מפוני גוש קטיף, יתד, יבול, שלומית, יישובים שפורחים, אין שם מקום אחד פנוי.

המציאות היא מציאות טובה. מדהים שיש הגירה חיובית יוצאת מגדר הרגיל מאז צוק איתן. נכון, אמת. אני מסכים מאוד, ולפחות אני יודע שאם תהיינה בעיות כאלה מהסוג של אי-תשלומים של מס רכוש, אני יודע שמס רכוש נכנס לעניין מהר, ואני מקווה מאוד שהדברים ייעשו. מה אתה מציע, אדוני? אם רוצים, אפשר להמשיך לקיים דיון המשך בוועדת חוץ וביטחון.

זה יהיה על דעת דיכטר וגפני בכספים. השאלה פה היא לא ביטחונית, אלא יותר, טוב. אם כך, אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת, שהיא תכריע. למה לא לוועדת כספים? שיהיה משהו פרקטי. בוועדת חוץ וביטחון אנחנו דנים הרי בסוגיה הביטחונית. אתם רוצים מאוד? אם אדוני מסכים, אז אנחנו, אני מסכים. אז אנחנו נצביע. אני מסכים. הלוואי, תודה, כבודו. בכל מקרה אנחנו צריכים לאשר בהצבעה שזה יהיה בוועדת הכספים.

מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.

מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה לסדר-היום תעבור להמשך דיון בוועדת הכספים. הבעת דעה, גברתי חברת הכנסת רויטל סויד. אני מתנצל, אני הטעיתי אותך. את היית אמורה להיות לפני ההצבעה. בבקשה. היושבי-ראש יסתדרו. כן, בוודאי. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, סגן השר, חבריי חברי הכנסת, אני גם ביקרתי השבוע בעוטף בכל היישובים והקיבוצים שם ופגשתי את החברים. מעבר באמת לחיזוק ולתמיכה שכולנו מביעים, ותומכים בהם, חשוב לזכור את החברים ואת יישובי העוטף, את האנשים החזקים האלה, גם לא בעיתות של מתיחות וגם לא בעיתות של אירועים כמו שאנחנו רואים עכשיו. כי כשאני יושבת מול החברים והם מספרים: תשמעו, יש לנו מכסות מים. מכסות המים של שנת 2018 נבחנות על פי צריכת המים שהייתה ב-2016, כשהמאגר היה מלא והייתה שנה גשומה, ועכשיו באים אלינו בשנה שהיא ממש,

שנת בצורת, אני לא צריכה לומר לכם מה טרור עפיפונים עושה שם ואיך אנחנו רואים את ההתמודדות, וקוצבים לנו מים, המכסה שלנו היא בדיוק כמו שקצבו לנו ב-2016 עם מאגר מים מלא ושנה גשומה. הדבר הזה הוא לא אפשרי. אז אף אחד לא מבקש טובות, אף אחד לא מבקש שתיתנו לנו מעבר, אבל צריך באמת לצד החיזוק ולצד התמיכה לראות את המצב בשטח. בנוסף לכך, קיבוץ נחל עוז, אתה הזכרת אותו, אדוני סגן השר, את נחל עוז עזבו 17 משפחות, ובארבע השנים האחרונות, אחרי צוק איתן, הצטרפו 20 משפחות חדשות.

מכינה קדם-צבאית הקמנו שם.

הם לא מבקשים שום טובה, הם רק אומרים: יש לנו רפת ויש לנו מכסת חלב, אנחנו רוצים את הרפת הזו ואת כל המחלבה, יותר נכון שאיבת החלב, ואנחנו נמצאים שם, אני מסיימת אדוני היושב-ראש, אנחנו מסתכלים על כל מה שקורה לנו פה ברפת שלנו: 50 שנה לא חידשנו אותה.

לא רוצים כספים, אל תעזרו לנו, תגדילו לנו רק את מכסת החלב, תאפשרו לנו פה לתת למשפחות האלה שהצטרפו, 130 איש, קצת עוצמה,

לכן חשוב שנדע לתמוך בזה, להעביר את זה לוועדת הכספים בהחלט.

אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום: החלטת הממשלה על חידוש זיכיון ים המלח במכרז פתוח,

10280 ו-10281.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, אין לנו שר באולם?

סגן השר משיב, כן. אתה משיב, אדוני. הייתה טעות במזכירות ושובצה השרה גמליאל, שהבוקר קמה משבעה. אני חושב שאנחנו יכולים להבין ולהמשיך את הדיון. יהיו כאן שרים שיענו, כך שזה בסדר גמור. יש כאן סגן שר שיענה לנו. טוב, תראו, ים המלח, כבר עמדנו פה כמה פעמים ודיברנו על ים המלח, גם בוועדות. ים המלח הוא המקום הנמוך בעולם, ולצערנו הולך ויורד כל שעה וכל דקה, כי מה לעשות, אנחנו מייבשים אותו כבר עשרות שנים. מצד אחד לא מגיעים מים, מצד שני שואבים את המים לתעשייה. אז מה נשאר? הים יורד. והיום אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך, הממשלה נמצאת בעיצומו של תהליך של החלטות על הזיכיון, לאן הוא ילך. בעוד 12 שנים, ב-2030, תם זיכיון ים המלח של כי"ל, של מפעלי ים המלח הנוכחיים, ומעבר להתדיינויות, ההתדיינויות כרגע בממשלה הן רק איך נעשה את המכרז, נעשה אותו ככה, נעשה אותו אחרת, נשים חברה ממשלתית שתתחרה עם כי"ל או תיתן את האופציה אם כי"ל לא, אם כי"ל כן, אף אחד אחר לא יתחרה מול כי"ל, אלה ההתדיינויות. ממשיכים כרגיל. וזאת בדיוק הבעיה. קודם כול, יש פה נזק אדיר למשאב טבע, לפנינת טבע, שקיבלנו מכל העולם לשמור עליה, ומה לעשות, הרסנו אותה, וזאת אחריות שלנו.

הנזקים, הנזקים הם אדירים, הנזקים של הבולענים, עכשיו התקבלה,

החלטת ממשלה, מבורכת,

אבל רק שתבינו את סדרי הגודל: 400 מיליון שקל שמים רק על לתקן את התשתיות ולטפל ביישובים שקיימים שם, שהם יוכלו להמשיך לשרוד, כי מה לעשות, אין להם כבר תיירות כי אין להם חופים, ואין להם חקלאות כי אין להם את השטחים, כי הכול בולענים. זו רק העלות של איזשהו תיקון, מזעור נזקים. זו בטח לא העלות של תיקון הנזק, אם הוא בכלל אפשרי. זה מיליארדים. ובמקום לחשוב בגדול, לנסות לרתום את המהלך של המכרז הזה למהלך כולל ששם את ים המלח במרכז, אז יש מהלך מקביל של איזה צוות ממשלתי שהתחיל את עבודתו לפי אי אלו חודשים מעטים, של חשיבה על עתיד ים המלח. אבל המהלך של האוצר, המהלך המקביל של תום הזיכיון, של מכרז,

אבל נמשיך, אלה שני כיוונים, לא רק מקבילים אלא מנוגדים ומתנגשים. בסופו של דבר צריך להכניס את הכול לחבילה אחת, לחבילה שמסתכלת על ים המלח ורואה אם בכלל כדאי ושווה למדינה, עם כל הנזק שזה גורם, להמשיך את הכרייה של המשאב הזה. יש פה איזושהי הזדמנות, 2030 זאת הזדמנות, אין איזו חברה בפתח שתגיד: בואו, אנחנו נפגעים.

ב-2030 נגמר הזיכיון, אז יש כאן הזדמנות. במקום לנצל את ההזדמנות הזאת, ממשיכים כרגיל. ברור שבניצול משאבי טבע יש רווחים אדירים, אבל מה לעשות שיש לזה נזקים אדירים פי כמה, שאנחנו אפילו לא מתחילים לאמוד אותם? ורק לזרוק, הפרויקטים הענקיים שמדברים עליהם שיתקנו את הנזק לים המלח, הרי מדובר שם בעשרות מיליארדים, לא במיליארד או שניים. אז אני קוראת מכאן למשרד האוצר, שמתכלל כרגע את הפרויקט של החשיבה על המשך זיכיון לים המלח: תכניסו את הכול לחשיבה כוללת, תכניסו את החשיבה על ים המלח במרכז.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אייכלר

סליחה, אדוני, בכבוד. וישיב סגן שר האוצר. בבקשה,

אתה כזה קטן שלא ראיתי אותך. בבקשה, כבודו. אדוני היושב-ראש, בעניין ים המלח סגן השר ודאי ישיב. אני רוצה לדבר על משהו שכולם מופתעים ממנו היום, החרמת ישראל על ידי נבחרת ארגנטינה. לי אין מושג בכדורגל, אני אפילו לא יודע לאיזה שער בועטים, אבל מה שקרה כאן עם החרם הארגנטיני זה נורת אזהרה אדומה שצריך לא להפסיק להביט בה. ה-BDS זו רק התוצאה. כל פעם אנחנו חושבים על משהו שה-BDS עשה לנו היום, אבל קדמה לו דרך ארוכה ולא פחות מסוכנת, של שלילת הדת היהודית קודם כול, ואחר כך הציונות בארץ ישראל. באמריקה ובאירופה יושבים כמה יהודים עשירים שפועלים במסווה של יפי נפש נגד אחיהם שבארץ הקודש, ולא רק בעניין הלאומי אלא גם ובעיקר בעניין הדתי. מדובר במתבוללים אנטי-יהודים קיצונים, שתלויים ונשענים על גבם של ארגונים, של פדרציות, שמלאים בשנאה עצמית. רובם מתבוללים, כמו שאמרתי. הם פועלים כל העת להסית נגד מדינת ישראל ונגד העם היהודי, בטענה שהיא מדי יהודית, מדי דתית, כשהמטרה הסופית היא הוקעת מדינת היהודים כמדינת אפרטהייד כמו דרום אפריקה.

הכדורגל הוא רק תירוץ. הם משתמשים בעוד דבר כדי להשניא את היהדות ואת העם שלנו. הם עושים עוד הרבה דברים, ואתם רואים בכל מקרה שכאשר יש סכסוך בין פלסטינים לישראלים תמיד הם בצד הפלסטיני. ביטול המשחק, שאין לי אפילו מושג איך הוא מתנהל, הוא רק מראה בפני אותם אנשים שמדברים כאילו בשם יהדות התפוצות, להכיר אותם ולדעת שהם פשוט מעוררים, גם בקרב הגויים, והם משתפים פעולה גם עם הפלסטינים, ליצור שנאת עולם לעם עולם בארץ ישראל. התוצאה היא הרסנית, אדוני היושב-ראש. כרגע זה רק ספורט, ולכאורה ספורט, אני לא מייצג את הספורט, זה לא משהו שיכול לשבש מדינה, ספורט, אבל זה רק הקצה של תהליך. בקצה השני נמצאים המסחר, קשרים דיפלומטיים. אם הצליחו הפלסטינים למנוע משחק ספורט, הם יצליחו גם לחדש את מה שפעם קראו החרם הערבי וזלזלנו בו. יחסי חוץ, ביטחון, זאת המטרה של ה-BDS. אותם משתפי פעולה עם אויבי ישראל לא בועטים לשער של עצמם, הם כבר הוציאו את עצמם מהכלל מזמן. אבל הם רוצים לפגוע בשערי ירושלים, שערי ארץ ישראל. נשאר לנו רק לעמוד על המשמר ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יצליחו, לבל יפק זממם. הקדוש ברוך הוא ישמור, יפרוס סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים.

אדוני סגן השר, בבקשה. לא הבנתי, אייכלר, אתה רוצה שיבקיעו שערים? מה שאלת? אתה רוצה שיבקיעו שערים? אני רוצה ששערי ירושלים יהיו יציבים. בבקשה, כבודו.

זיכיון ים המלח. את יודעת, יעל, יש איזה מדרש שים המלח שואל: למה אחותי הכינרת עם מים מתוקים, ויש בה חיים והיא שופעת, למה אני, האחות הדרומית, מים מלוחים, אין חיים. אז אמר לה הקדוש ברוך הוא: הכינרת מקבלת ונותנת,

מי שמקבל ונותן, מתוק, מי שרק מקבל, מלוח.

אבל האמת היא שפעולות שנעשו, מכוונות טובות, אני מניח, הים הזה, עם כל הביקורת, נותן פרנסה לעשרות אלפי אנשים. מבחינת המים. מים הוא רק מקבל, לא נותן. יש שם ערים שאם אתה רק תפסיק את הנתינה של הים, תסגור אותן. היום הוא רק נותן ולא מקבל.

ים המלח.

נותן לתעשייה ולא מקבל מים.

בזמנו: למה אחותי הכינרת היא כזו מתוקה ואני כזו מלוחה? זה בהיסטוריה. אז מי שנותן ומקבל הוא מתוק, ומי שרק מקבל ולא נותן, רגע, איפה המדרש כתוב? אני מכירה את, תיכנסי לרב גוגל, הוא יגיד

הוא קיבל הסמכה מהרב ישראל. על כל פנים, במהלך שנותיה של המדינה היקרה שלנו, נעשו כל מיני פעולות נגד הטבע, נגד הבריאה, כפי שהיא נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא.

ייבשו את החולה. אחר כך הבינו שעשו תקלה.

נהייתה פתאום תקלה אקולוגית. ואת מכירה את זה. אין לי שום דבר נגד המוביל הארצי, אני מניח, היינו צריכים אותו. היינו צריכים אותו בשביל יישובי הדרום. אבל ברגע ששמת את סכר דגניה, סכרת אותו, ועצרת את המים בירדן הדרומי, את הזרימה לירדן וממנו לים המלח, ודאי שהתוצאה הייתה צפויה מראש. יהי רצון שנגיע ליום שכבר לא נצטרך, ונרים את סכר דגניה, והמים יזרמו כבראשונה כמו שנבראו, ואז זה יהיה הפתרון הכי טוב. אבל נכון להיום, ים המלח סובל מגירעון במאזן המים השנתי שלו, עובדה אשר נדונה בהרחבה במסגרת דיוני הצוות, תוך ניתוח הסיבות לכך. נמצא שנכון להיום, חלקם של מפעלי ים המלח הישראליים בגירעון הוא מוגבל יחסית, זו לא הסיבה המרכזית, הקרדינלית. הם אינם הגורם המרכזי בירידת המפלס.

נמצא גם שייתכן שבעתיד יגדל חלקם של המפעלים הישראליים בגירעון.

הצוות דן גם בתועלות הכלכליות הגדולות הנובעות מפעילות המפעלים, כפי שאמר היושב-ראש, בייחוד בהיבטים של הכנסות המדינה ותרומה לתעסוקה. ממכלול הסוגיות הנ"ל המלצת הצוות הינה כי ראוי להמשיך בהפקת המשאבים

אך תוך קביעת כלים שתכליתם למזער את ההשפעה השלילית על ירידת המפלס, ובפרט, קביעת תקרה לסך השאיבה השנתית מים המלח, וקביעת תמריץ לשימוש יעיל במים הנשאבים, בתיאום עם מדיניות הממשלה הכוללת לאזור ים המלח ובפרט עם הצוות הבין-משרדי הצפוי לקום בהתאם להחלטת ממשלה 3742 לטיפול במרחב ים המלח, אשר מטרתו לגבש המלצות בנוגע למדיניות ארוכת טווח,

ובכלל זה לגבי שאלת גובה המפלס. מכלול הנתונים שהוצגו בפני הצוות באים לידי ביטוי בדוח ובנספחים לו, כפי שפורסמו באתר משרד האוצר, את יכולה להיכנס אליו

אשר לפרסום סיכומי דיונים וחומרים שהוצגו לצוות, בימים אלה בוחן הצוות אם אפשר ואם יש צורך לפרסם לציבור הרחב חומרים נוספים שעמדו בפני הצוות, מעבר לנספחים המפורטים שפורסמו, בשעה שהשיקול העומד בפני הצוות הוא האינטרס הציבורי והצורך למצוא איזון נכון בין שקיפות מרבית ובין העובדה כי תהליך הטיפול בעתיד זיכיון ים המלח נמצא רק בתחילתו.

חשיפה בשלב זה של מכלול הדיונים שהתנהלו במסגרת הצוות עלולה להקשות על המדינה ליישם מדיניות אופטימלית. מכל מקום, חשוב להדגיש כי דוח הביניים והנספחים הנרחבים לו כפי שפורסמו נותנים ביטוי מלא למכלול הנתונים שהונחו בפני הצוות והדיונים שהתקיימו במסגרתו. מבחינה זו, פרסום החומרים ממילא לא צפוי להשפיע על האפשרות לבחון את המלצות הצוות כפי שהן מובאות בדוח הביניים. בנוסף, בנוגע לשימוע, משך זמן של חודש הינו זמן מקובל לביצוע שימועים ציבוריים. איננו רואים קשר בין משך הזמן שנדרש לצוות לגבש את המלצותיו לבין משך הזמן הנדרש לתגובה על הדוח. מטבע הדברים, אנו מניחים כי לגורמים המעוניינים להגיב יש היכרות מוקדמת נרחבת עם הנושא והם אינם נדרשים ללומדו מבראשית, אלא רק להגיב להמלצות שהוצגו בדוח הביניים.

מה אדוני מציע? חבריי. ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני סגן השר. אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על העברה להמשך דיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

חמישה בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. הצעתכם אושרה, והיא תעבור להמשך דיון בוועדת הפנים. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: הסקירה השנתית של בנק ישראל מצביעה על רמיסת העסקים הקטנים,

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת נחמיאס ורבין. שלוש דקות לרשותך. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, בנק ישראל, המפקחת על הבנקים מספרים לנו על הורדת הריבית, על הגבלה של עמלות הסליקה, סיפורים.

לפני כמה ימים, בנק ישראל פרסם את הנתונים של שיעורי הריבית הממוצעת על אשראי שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים, לחמש הקבוצות הבנקאיות. עסקים גדולים: ב-2016, 2.17% ריבית, ב-2017, 2.16% ריבית, ירידה של מאית אחוז אחת, למה? כי העסקים הגדולים הם חזקים מאוד. עסקים בינוניים: הריבית הממוצעת ב-2016, 2.56%, ב-2017, 2.57%. עלייה של מאית האחוז. עסקים בינוניים אין להם כל כך הרבה כוח. עסקים קטנים וזעירים, אדוני סגן השר, הריבית הממוצעת בשנת 2016, 3.43%, יותר מכל אחד אחר, האחרים בסביבות ה-2.5%. מיקי, תגדיר במספרים.

בינוני זה 20 ומעלה, איך? אני מדבר על קטן וזעיר, זה סדר גודל, עסקים זה עד מיליון שקלים מחזור. קטן זה בדרך כלל עד 5 מיליון, 10 מיליון, זה משתנה. כלומר, הכול בהיקף כספי, לא במספר עובדים. בהיקף כספי ובמיליוני שקלים. הקטנים והזעירים, אלה הכי מסכנים, אין להם כוח. ב-2016, הריבית הממוצעת 3.43%, וב-2017, 3.97%. זו המכולת השכונתית, המסגר. המתפרה, הפיצרייה, הגרז' כל המסכנים שאין להם כוח. עלייה של 0.54%. מעל חצי אחוז. אלה החלשים המסכנים, אין להם כושר מיקוח בכלל. אלה עסקים, סוגרים כ-40,000 עסקים בשנה. מי יגן על העסקים הקטנים? צרכנים אחרים, משקי בית, אדוני היושב-ראש, הכי מסכנים. ב-2016, 5.72% ריבית. ב-2017, 5.87% ריבית, עלייה של 0.15% ריבית. צרכנים אחרים, משקי בית ודיור, סגן השר, ואני מעריך את כל מה שאתם עושים בניסיון להוריד את מחירי הדיור. באמת, אני לא אומר את זה בציניות, אבל תראה מה בנק ישראל עושה לכם, מה המפקחת על הבנקים, שלא מפקחת על הבנקים, אומרת: הריבית הממוצעת ב-2016, 2.97% ריבית, ב-2017, ואני מדבר על כל המשכנתאות, משקי בית, 3.3% ריבית. עלייה של 0.33% ריבית. כמה הורדתם החודש ברבעון הזה? 0.1%, הריבית של המשכנתה אכלה לכם את הכול. ועד שאתם לא תצביעו איתי להגביל את הריבית של הבנקים, זה לא יעזור, כל פעם אתם מפילים את הנושא הזה מחדש, עלייה של כשליש האחוז. וכך כותב בנק ישראל בפרסומים שיצאו.

מילה וחצי, כי גם אתם נכנסתם. רווח נקי של הבנקים, 12%. מתוך זה 8% רווח על ריבית, מהי הריבית? כסף שלנו שהבנקים מוכרים אותו חזרה לציבור. 8% נקי, אתה יכול להגיד לי, אדוני סגן השר, איפה אני יכול להשקיע את הכסף שלי, ולקבל 8% ריבית? עד שלא תגנו על העסקים הקטנים ועל משקי הבית והמשכנתאות ותצביעו איתי על הגבלת הריבית, לא תצליחו להגיע לשום מקום. תודה רבה, חברת הכנסת ורבין, בבקשה, גברתי. חבר הכנסת מיקי לוי, אני רוצה בראשית דבריי לומר לך תודה על השותפות המתמשכת הזאת בכל הנושא של עסקים קטנים ובינוניים. אני אומנם יו"ר שדולת התעשייה, אבל אתה תמיד שותף לכל פעולה שאנחנו עושים בעניין הזה, ואתה הסבת את תשומת ליבי לדוח הזה של בנק ישראל. לפני יותר משנה המליאה הזאת החליטה על הקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא האשראי במשק. אחד הדברים שאיגוד הבנקים אוהב לומר לנו, זה שהאשראי לעסקים קטנים ובינוניים, כמו גם האשראי למשקי הבית, עלה באופן משמעותי מאז 2008, לעומת אשראי לעסקים גדולים וגם בינוניים. אבל האמת היא, סגן השר איציק כהן, שזה תמיד, אני לא רוצה לומר עבודה בעיניים, אבל זריית חול בעיניים, ואומר לך מדוע: כי כל מי שמבין משהו באשראי יודע שאי-אפשר לבחון אשראי רק לפי כמות האשראי שניתנת, לפי היקפי האשראי שניתנים, אלא על פי תנאי האשראי שניתנים, על פי גובה הריבית, כפי שציין כל כך יפה חבר הכנסת מיקי לוי, בדיוק איזו ריבית ומי משלם הכי הרבה ריבית. למרות כל המאמצים ולמרות זה שבאמת נותנים יותר אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, מהן נקודות היציאה בהלוואה הזאת, מתי וכמה מהר באים אליך כשאתה נמצא ביום קשה, כשאתה במצב לא טוב,

כמו העסקים שלנו בדרום הארץ, שעד לפני כמה דקות עסקנו בהם, אדוני היושב-ראש. ואתה בעצמך מתגורר בדרום, אומנם לא בעוטף אבל בדרום, ואתה מכיר את זה מקרוב. ואני הייתי שם כמה פעמים בשבועות האחרונים, אתה רואה מה קורה לעסקים הקטנים והבינוניים האלה, ואתה יודעים שהעסקים האלה מהתקופה הזאת מאוד מאוד מתקשים לצאת. הם נאחזים בציפורניים. ואיזה אנשים חיים שם, אדוני היושב-ראש. אבל גם עסקים קטנים במרכז הארץ ובצפון הארץ נתקלים באותה בעיה. אגב, צריך להודות, חבר הכנסת לוי, שזמינות האשראי בעסקים קטנים וזעירים הפכה להיות בעיה פחות גדולה.

ולכך התייחס קודם חבר הכנסת לוי, בגלל שכושר המיקוח שלהם נמוך,

ומהצד השני הם צורכים הרבה שירותי בנקים,

כי הם עדיין מפקידים צ'קים, כי הם עדיין עושים פעולות שהרבה עסקים גדולים כבר לא עושים, לא כל עסק יכול שיהיה לו שירותי מס"ב, לא כל עסק מעביר משכורות בצורה מממוכנת,

לא כל עסק מפקיד צ'קים בסריקה, לא בכל מקום יש סורק. כלומר העסקים האלה, בדיוק התייחסנו אליהם, ואני גרה בשכונה בתל אביב, שעדיין יש לנו סנדלר ברחוב, ויש לנו מזנונים קטנים ברחוב,

שכונות כמו של פעם. בשכונות האלה אני תמיד מסתכלת על אברהם הסנדלר, שכבר רשום בדברי הכנסת בערך 20 פעם בגלל שאני מזכירה אותו, כי כבר אין המקצועות האלה, אבל אני יודעת שאם הוא יצטרך, חס וחלילה, עסקה מהבנק שלו, לא בטוח שהבנק שלו יהיה שם. לכן השאלה, העיסוק בהיקפי האשראי הוא אינו נכון. העיסוק חייב להיות בתנאי האשראי, במה קורה לו כשהוא נמצא במצב קשה. מי יעזור לו אז, ומי ייתן לו יד? וזו הבעיה הכי קשה. משפט אחרון. א. אני תקווה גדולה שוועדת החקירה הפרלמנטרית, על אף כל הקשיים שמערימים עלינו, ומערימים עלינו הרבה מאוד קשיים, אני מקווה מאוד שהיא תתחיל לעבוד בקרוב, כי יש בה צורך, גם אם המסקנות,

תנאי האשראי, זה מה שצריך להעסיק את כולם. תודה רבה.

חבר הכנסת מוזס, לא נמצא. יעלה וישיב סגן השר.

כמספר הדפים כן עומק התשובה. נכון פה אתה עונה: חברי הכנסת לוי ונחמיאס-ורבין צודקים,

אין תשובה כזאת?

תודה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לברך את חברי הכנסת המציעים, את מיקי לוי על כושר ההתמדה.

מהצנחנים? מהימ"מ?

מהמחוז? יש לו כושר התמדה. הוא תופס נושא, מתביית עליו, נדבק אליו, לא מפסיק. כושר כזה שחוזר על עצמו ברוטינה. ראויה לציון גם איילת. ראויה לציון גם יקירתנו איילת נחמיאס-ורבין.

זה מאוד אופייני לשניהם. זה מאפיין את שניכם. נכון, כי נושאי ההתעניינות שלנו זה כל הנושאים הכלכליים-פיננסיים, ואנחנו משתפים פעולה בעשייה. הוא אמר בשבוע שעבר למישהו בניחום אבלים, שהוא העביר אליי את כל הנושאים היותר-קשים. אבל תודה רבה, היה שווה לבוא היום. בבקשה, אדוני. תודה שאתם מעלים את הנושאים החשובים האלה ותודה על כושר ההתמדה שלכם,

הסקירה השנתית של בנק ישראל מצביעה על רמיסת העסקים הקטנים,

הכותרת של ההצעה היא: הסקירה השנתית של בנק ישראל מצביעה על רמיסת העסקים הקטנים.

הם מנוע צמיחה משמעותי למשק ישראלי, ותרומתם לתוצר ניכרת ומתאפשרת בין השאר בזכות מימון, אשר חלק משמעותי ממנו ניתן על ידי המערכת הבנקאית. בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית בהיקף האשראי שהמערכת הבנקאית מעמידה לעסקים הקטנים, תודות למיקוד אסטרטגי של הבנקים במגזר הזה. משנת 2011 צמח תיק האשראי לעסקים קטנים ביותר מ-50% מיקי, איילת: ב-2017, ב-6.6%, וברבעון הראשון של 2018, בכ-5%. זה מה שאמרנו, ההיקפים גדלו.

אבל התנאים, התנאים. נתונים אלה מצביעים על גידול ההיצע והזמינות של האשראי למגזר האמור, ותואמים ממצאים של כמה סקרים שנערכו בנושא, אשר לפיהם כיום ככלל המימון אינו מציב מכשול משמעותי להצלחתו של עסק קטן, כמה מימון הא מקבל. אולי נושאים אחרים, אקסוגניים,

ההצלחה או הכישלון, אבל ודאי לא המימון. שיעור הריבית הממוצעת על האשראי הניתן לעסקים הקטנים והבינוניים דומה לשיעורה הממוצע במדינות המפותחות החברות ב-OECD.

שיעור הריבית לעסקים הקטנים הוא הגבוה מבין המגזרים העסקיים, אף זאת כפי שנהוג בעולם. פער זה מוסבר,

בסיכון האשראי הגבוה, הנובע מהעובדה שעסקים קטנים רבים אינם שורדים,

את השנים הראשונות לחייהם, תמחור סיכון, אתם מכירים את זה, איילת ומיקי, בהוצאות התפעול הגבוהות יחסית על העמדת אשראי ומתן שירותים בנקאיים לעסקים קטנים, ובמאפייני הפעילות של הלקוחות במגזר הזה.

אדוני סגן השר, בנקים שמרוויחים מיליארדי שקלים, אתם עדיין מדברים איתם במושגים של סיכון? זה בסדר, כי זה העסק שלהם, תמחור האשראי. נכון, אבל עלייה של 0.50 זה

נכון. אדוני, 12% נקי, מתוך זה 8% על מימון. איפה יש דבר כזה? מיקי, בשביל זה יש האשראי החוץ-בנקאי.

אבל זה לא נוגע לעסקים הקטנים.

אתם טועים. לא.

מנסים כרגע אצלנו במשרד האוצר מיזם שיאפשר למוסדיים לתת אשראי, זה עדיין מתגבש.

לעסקים קטנים, ואשראי קמעונאי.

אני בעד, ועדיין אני אומרת,

כשאתה לא בא ונותן בראש לנגידה ולמפקחת על הבנקים, לא,

יש לך פה גברת והיא תגן על הגברת. מסב את תשומת ליבה. נכון, מייד,

היא לא מגבילה את הריבית. 8% ריבית. 8% רווח על ריבית, על כסף שלנו.

לנגידה יש הרבה זכויות, אני לא אומר.

והיא פועלת מתוך אינטרס ציבורי מובהק, גם בנקאי, גם צרכני, אני מכבד את הנגידה.

וגם יציבותי. חשוב האינטרס היציבותי לא פחות מהצרכני,

אתם מכבדים אותה פחות. בדיוק. מה הוא אמר?

אתם מכבדים את הנגידה פחות מאיתנו. חס וחלילה. חס וחלילה.

אדוני סגן השר, כל הנתונים שאמרת,

כולל נושא התמחור האשראי, כולל נושא התפעול, שאני בעצמי הזכרתי אותו. ועדיין אני אומרת לך שפערי הריבית לרוב אינם מוצדקים. בסופו של דבר הם מכסים על הבעיה של כושר המיקוח של העסקים הקטנים האלה. ותזכור דבר אחד: העסקים הקטנים והזעירים,

לעולם, בהסתברות די גבוהה,

אבל בהסתברות גבוהה לא יוכלו ליהנות מהאשראי החוץ-בנקאי שהמוסדיים יוכלו לתת.

כי הנגישות שלהם, כל הקושי התפעולי שלהם, אין להם מנהל כספים, אין להם חשב, אין להם כל הכלים שיש לעסקים, בינוניים אפילו,

שיודעים לתמרן את הדברים האלה. זה לא עובד ככה. תודה, גברתי. היות שאנחנו בערבו של יום, ועוד יש הצעות לסדר-היום,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת איילת ומיקי, הפיקוח על הבנקים הגדיר את מגזר העסקים הקטנים כתחום במיקוד העשייה, ועל רקע זה ננקטו בשנים האחרונות כמה צעדים שמטרתם להקל על פעילותם של העסקים הקטנים ולהפחית את העלויות של שירותים בנקאיים, למשל באמצעות הנגשת מידע. במקביל פונים הבנקים לקידומם של העסקים הקטנים והתמיכה בהם, אולי בעקבות הדברים שאתם אומרים, אז הם כנראה כיוונו לדעתכם, תוך התאמת המערכים לליווי העסקים באמצעות הקמת מרכזים, מרכזי עסקים קטנים ופיתוח מוצרים ושירותים המתאימים למגזר הזה. אני מאוד מקווה שהמיזם הזה יצליח ונראה פה פריחה של העסקים הקטנים, מכיוון שהם באמת מנוע צמיחה משמעותי. לאיזו ועדה אתם רוצים את זה? ועדת הכספים. אבל אל תדאג, אנחנו לא מחכים, אני כבר מגיש בשם איילת ובשמי דרישה לקיום דיון דחוף. אני אביא את הנגידה ואת המפקחת, תכבד את הנגידה ואת המפקחת. תודה, אדוני. אני בטוח שאתה מכבד אותה. אתם מציעים להביא את זה לכספים?

אדוני הסגן, אתה מקבל את ההצעה לכספים?

אנחנו נערוך הצבעה כדי לאשר את זה ומייד נעבור להצעה הבאה לסדר-היום.

תישאר באולם, כי גם על הבאה תענה. בבקשה, אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את

ובינתיים חבר הכנסת סידה, אתה מוזמן לעלות. שלושה בעד, אפס מתנגדים.

לסדר-היום תעבור להמשך דיון בוועדת הכספים. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום האחרונה: עררים של חקלאים שניזוקו בצוק איתן ב-2014,

תוסיף אותי לפרוטוקול. ובעמוד ענן ב-2012 עודם מתבררים,

אדוני, מיקי, להוסיף אותך לפרוטוקול? כן. בהצבעה הקודמת. אדוני, זמנך בידך. היות שאתה המציע היחידי כאן, יש לך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, נכבדי סגן השר הרב יצחק כהן, חברתי חברת הכנסת, חברי הכנסת, אני רוצה לקחת את כולנו ארבע שנים אחורה, לתקופת מבצע צוק איתן ולדבר על נושא בוער, בוער תרתי משמע. לצערי הרב, ולמרות שהזיכרון הלאומי הידוע כקצר, העפיפונים שמבעירים את השדות החקלאיים בדרום מעירים גם את הזיכרון על הנזקים הרבים שספגו החקלאים בזמן צוק איתן. כמו אז כך גם היום, צפה ועולה שאלת הפיצוי לחקלאים. אבל ברשותכם, אני רוצה להדגיש את סוגיית הפיצויים בתקופת צוק איתן. למרות שחלפו להם ארבע שנים, תתפלאו לשמוע שעדיין מדובר בנושא אקטואלי, וסוגיית הפיצוי מאותה תקופה עדיין לא באה לסיומה. ברשותכם אני רוצה להביא כמה נתונים כפי שפורסמו באתר Ynet, וכאן גם המקום להודות להם על שהציפו את הנושא בעבור אותם חקלאים, כיום ישנם 321 עררים שטרם התבררו מאז המבצע, ו-14 תיקים שבהם טרם הוחלט אם לתת פיצוי בכלל. באזור הדרום פועלות רק שתי ועדות, ובכל ועדה מכהנים רק שלושה נציגים. ממוצע הזמן עד למתן החלטה בערר, הוא בין שנה וחצי לשלוש שנים. 50 עררים טרם התבררו מאז מבצע עמוד ענן ב-2012.

מה ששמעתם, 50 עררים טרם התבררו מאז מבצע עמוד ענן ב-2012. מייד בסיום מבצע צוק איתן יצאו שר האוצר ושר החקלאות דאז בהצהרה חגיגית שאושר מתווה פיצוי לחקלאים במסלול מקוצר שיחסוך ביורוקרטיה מיותרת, ויקל על החקלאים בבואם לקבל את הפיצויים המגיעים להם.

עיניכם הרואות, ארבע שנים חלפו ועדיין ישנן חקלאים שממתינים להחלטת ועדת ערר. אני קורא מכאן לשר האוצר כחלון ולראש רשות המיסים להתגייס ולהביא פתרון לבעיה זו. כמי שמתגורר בקו העימות בגבול הצפון, אני זוכר, וכולם כאן זוכרים בוודאי, את מבצע ענבי זעם, מבצע צבאי שביצע צה"ל בדרום לבנון באותה תקופה. כדי לזרז את הטיפול בנזקי החקלאים, גויסה נבחרת נוספת של שמאים מטעמם של קנ"ט, הקרן לנזקי טבע בחקלאות, שהיו פרוסים בכל האזור באופן ממוקד, ועמדו מקרוב על הנזקים שהתרחשו, וכך הצטרפו לאנשי מס רכוש כדי לסייע. אין לי ספק שמהלך כזה, אם נאמץ אותו, יסייע לסיים באופן משמעותי את נושא הפיצוי בעבור הנזקים שעדיין תלויים ועומדים מימי צוק איתן ועמוד ענן. כמו כן אני מציע שייבחנו חלופות למתן פיצוי מהיר לחקלאים ששדותיהם נשרפו בטרור העפיפונים, כדי שלא נצטרך לעמוד כאן בשנת 2022, ולקרוא לשר האוצר שיהיה אז, לדאוג לפיצוי החקלאים ששדותיהם נשרפו.

תודה רבה, אדוני. סגן השר, אפשר, את רוצה דעה נוספת? כן, כן, כן.

אחרי תשובת סגן השר. אמרתי.

בבקשה. ראה, הוא היה ממוקד.

סימן לבאות. אין יותר הצעות לסדר-היום, לא? מה קרה היום? בבקשה, כבודו. ידידי היקר, חבר הכנסת דני סידה, אדוני היושב-ראש, קצת נתונים, אני לא יודע מה המקור של הנתונים שלך. אני מכיר אותך, אתה בחור יסודי, אבל אני מביא לך נתונים מהטאבון. בעקבות מבצע צוק איתן הוגשו לקרן הפיצויים של רשות המיסים 26,000 תביעות. 26,000 תביעות. מתוך 26,000 התביעות האלה נשארו 11 תיקים הנמצאים בשלבי טיפול סופיים. מיקי, שומעים עד כאן את, סליחה, אני מתנצל. פשוט תנמיך. אתה לא צריך להתנצל.

11 תיקים שנמצאים בשלבי טיפול סופיים מתוך 26,000 תיקים, כמעט כולם עקב בקשות של התובעים עצמם לעכב את מתן ההחלטה, על מנת לאפשר להם להציג מסמכים נוספים ולשכנע להעלות את גובה הפיצוי שאושר. קרן הפיצויים שילמה עד היום בגין התביעות האלה,

איילת, דני, 1.6 מיליארד שקלים. בעקבות מבצע צוק איתן הוגשו 850 עררים. נכון להיום נותרו לוועדת הערר במחוז דרום 370 פתוחים הנמצאים בשלבים שונים, דיון מקדמי או דיון הוכחות. חשוב לציין שוועדת הערר היא גוף מעין שיפוטי אשר אינו תלוי ברשות המיסים. האחריות למינוי הוועדות היא של משרד המשפטים. רשות המיסים אינה אחראית על הוועדות, ולכן אינה יכולה לקבוע את קצב הדיונים. אציין עוד, ברשותך, שרוב העררים אינם בתחום החקלאות אלא בתחום תעשיה,

שירותים.

חלק מעררי החקלאות שהוגשו לוועדת ערר בחצי השנה האחרונה, לאחר בקשות רבות של מייצגי החקלאים, להארכת מועד להגשת עררים. המייצגים שם מבקשים הארכת מועד. מעמוד ענן לא נותרו תיקים פתוחים. יש כ-30 עררים פתוחים, 15 מהם בחקלאות. אנשי רשות המיסים עושים כמיטב יכולתם,

הם עושים עבודת קודש. לפעמים, הם מגיעים לפני האירוע. זה פשוט לא ייאמן. משהו מדהים. באמת, הפעם סגן השר צודק. רק הפעם? הפעם הוא צודק. אני יכולה להגיד שאני שומעת, הם עושים עבודת קודש. הם עושים עבודת קודש. והעררים האלה זה אנשים שלא הסכימו לקבל את הפיצוי. כל שנה מתקבל אישור להאריך את המועד והם מבקשים בעצמם להגיש מסמכים נוספים, אבל באמת, זו עוד יחידה במשרד האוצר שעובדת לתפארת. אני לא מכיר תלונות על עבודה של אנשי מס רכוש. אני רק אציין לך את השרפות הגדולות שהיו, שלא תחזור שנית צרה, שכמעט כל המדינה נשרפה, בחיפה, ואתה זוכר את השרפה הגדולה, ולא נותרה תביעה אחת פתוחה. לא רק זה שהם עשו את כל העבודה במהירות עצומה והרגיעו את הציבור, כמובן בהנחיה ובדחיפה של השר כחלון ושלי, אבל אני גם חייב לציין פה את חברות הביטוח. אתה יודע, מיקי, אם זה אירוע פח"עי ביטחוני, אני איתך, מיקי, אז חברות הביטוח לא חייבות לשלם, בכל זאת, הן הסכימו לשלם את הדלתות. זו הייתה תקופה של אחדות. גם חברות הביטוח ראויות לציון על הפעילות שלהן.

אני מציע מה שהחבר מציע.

להמשיך דיון?

ושם החקלאים, בוודאי. ועדת הכלכלה, בשמחה רבה. אם כן, בבקשה, גברתי.

חברת הכנסת ורבין, דקה לדעה נוספת. לאחר מכן אנחנו נצביע וננעל את סדר-היום. אני רוצה להודות לסגן השר, אבל אני בעיקר רוצה להודות לחבר הכנסת סידה, כי אני שומעת תלונות גם עכשיו, ואנחנו אומנם כרגע לא קוראים לזה בשום מבצע, אבל נקרא לזה: מבצע מגינים על עצמנו מטרור העפיפונים על עוטף עזה. ו-25,000 דונם שנשרפו, אדוני היושב-ראש, הם כבר ראיה מאוד מאוד ברורה לזה שאנחנו מתמודדים מול סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. סגן השר, אני כן שומעת תלונות למרות התחייבות שר האוצר בנושא מס רכוש. אני כבר שומעת הדים מהשטח, זה מאוד מאוד מסובך ומאוד מורכב. לכן ביקשתי השבוע להכריז על האזור כאזור מוכה אסון, כדי לגייס את כל האנשים. לא רק ממשרד האוצר,

את כל משרדי הממשלה, שייתנו הוראות שעה, כמו שעשו אפילו בגל ההצתות בכרמל. לא יכול להיות שהאנשים האלה יעמדו מול שוקת שבורה מתמשכת, וזה כרגע המצב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, גברתי. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה.

בכרמל, ומבצעי צוק איתן ועמוד ענן הם דוגמה איך הממשלה צריכה להתמודד. מאה אחוז, אבל זה לא קורה כרגע,

זה קורה, זה קורה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה. תודה רבה.

את ההצעה לסדר-היום לוועדת הכלכלה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה.